הכנסת. אנחנו נפתח בשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 294 מאת חבר הכנסת דב חנין. הנושא הוא תשלום בגין טיפולים פסיכולוגיים בבית-החולים שניידר, בניגוד להוראות משרדך. חבר הכנסת דב חנין יקרא את נוסח השאלה. שר הבריאות צריך להיות בריא? אני חייב לומר שביום שני אמרו לי שלא היית בקו הבריאות. אמרתי: אני סמוך ובטוח שמערכת הבריאות בישראל תדאג שביום רביעי תהיה בריא כבר. בעזרת השם. רפואה שלמה עד הסוף.

לשר הבריאות ולכולנו צריך להגיד הבוקר: העיקר הבריאות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בניגוד לאיסור הגורף לגבות תשלום בגין שירותים בתחום בריאות הנפש במסגרות ציבוריות, פורסם ביום שבו הגשתי את השאילתה כי בבית-החולים שניידר נגבו אלפי שקלים בגין טיפולים שכאלה. רצוני לשאול: 1. האם המידע נכון? 2. אם כן, מה ייעשה בעניין?

בבקשה, אדוני שר הבריאות.

לשאילתה של חבר הכנסת דב חנין: הנושא אינו מוכר לנו, ואנו עורכים בירור ובדיקה אילו שירותים סופקו בתשלום בבית-חולים שניידר ובאיזו מסגרת. בהתאם לכך נגבש את עמדתנו ונוציא הנחיות.

יש מצבים, בעיקר ברפואה כללית, שבהם ניתנת אפשרות למבוטחים שאינם מקבלים מקופתם טופס התחייבות לבית-חולים מסוים לרכוש את השירות מכספם בתעריף הציבורי ותחת כל כללי הרפואה הציבורית באותו בית-חולים, כשבידם גם האפשרות להמציא טופס התחייבות מקופתם לאחר קבלת השירות כתחליף לתשלום הפרטי ששילמו. עם זאת, נוכח הרגישות המיוחדת בתחום בריאות הנפש, משרד הבריאות בוחן בימים אלה את מדיניותו בשאלה אם לאפשר זאת גם בתחום הזה. תודה לשר. האם שאלה נוספת? אכן, שאלה נוספת לחבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש, ותודה לך, אדוני השר, על תשובתך. כאשר הבירור שלכם בנושא בית-החולים שניידר יסתיים אשמח לקבל את פירוט הבדיקה שלכם. אני רוצה, אדוני השר, ברשותך, לשאול אותך בהיבט אחר של נושא בריאות הנפש. כמו שאדוני יודע ומכיר, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה מאוד בתחום הזה. יש תורים ארוכים מאוד מאוד במרפאות לטיפול פסיכולוגי בבריאות הנפש. יש בידינו משאב, יש 350 פסיכולוגים קליניים שסיימו את המסלול הארוך מאוד מאוד, הקשה מאוד, המאתגר מאוד, סיימו לימודי תואר ראשון, סיימו לימודי תואר שני,

קשה מאוד להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, סיימו את כל התהליך הזה, והם ממתינים בתור להתמחות. עכשיו, האנשים האלה, כאשר הם יתמחו, הם נותנים לנו שני דברים: קודם כול, הם נותנים לנו פסיכולוגים קליניים לעתיד,

הם מקִלים על המצוקה של התורים הארוכים כל כך והבלתי-אפשריים כל כך בבריאות הנפש. הבעיה כיום היא כזאת שמכיוון שמשרד הבריאות מציע מודל חדש של התחשבנות מול קופות-החולים, קופות-החולים לא רוצות להעסיק מתמחים. קופת-החולים הכללית אומרת בפירוש: אנחנו לא נעסיק מתמחים יותר, זה לא כדאי לנו. גם בתי-החולים,

שגם שם יש מרפאות, גם הם אומרים: זה לא כדאי לנו.

לגבי בתי-החולים, משרד הבריאות יכול להגיד: אנחנו נכפה עליכם להעסיק מתמחים. לגבי קופת-החולים הכללית ויתר קופות-החולים, אי-אפשר לכפות עליהן, כי הן בסך הכול גופים עצמאיים והן אומרות: זה לא כדאי לנו. אז התוצאה היא גם מצד אחד, יש מצוקה קשה מאוד של תורים ארוכים, פגיעה בהווה, וגם מצד אחר, אנחנו פוגעים בעתיד המקצוע הזה,

כי אותם אנשים שצריכים לסיים את ההכשרה שלהם לא יכולים לבצע את ההתמחות. אם הם לא יבצעו את ההתמחות, הם לא יהיו פסיכולוגים קליניים מוכרים.

אדוני השר, אני יודע שאתה מלווה את הנושא, אני מסיים בזה, אני מתנצל על אורך השאלה הנוספת, מדובר בסכום כסף קטן מאוד. בכמה עשרות מיליונים אנחנו יכולים לפתור את שתי הבעיות: גם את בעיית המתמחים וגם את מצוקת התורים.

האם יש לכם תוכנית לעשות משהו בעניין הזה?

אני מוכן לקחת את העניין הזה לידיים שלי אם תפנה אלי בכתב ותיתן לי את זה ביד. בעזרת השם, אטפל בזה. לגבי קופות-החולים,

זה יותר בעיה, כפי שציינת, כי קשה לי, ואני לא יכול גם,להכריח אותן, אבל יכול להיות שבמסגרת הטיפול הכללי,

תודה לשר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן. תרגיש טוב. אנחנו מזמינים את סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שתי שאילתות. הראשונה, שמספרה 291, היא מאת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. נושא השאילתה: עיכוב מתן מענק הבירה מהאוצר לירושלים. חבר הכנסת מלכיאלי ייגש למיקרופון באולם ויקרא את נוסח

תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. אדוני סגן שר האוצר, לא מכבר איים ראש עיריית ירושלים שישבית את שירותי העירייה בהיעדר סיוע מהאוצר. לפני שבועיים סוכם בוועדת הכספים, על דעת האוצר, לתקצב בסך 800 מיליון שקל. כעת שב ראש העירייה ומאיים בהשבתת העירייה, משום שהסכום אינו מועבר. רצוני לשאול: מה עמדת משרד האוצר בסוגיה זו? תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הרב מלכיאלי, בעניין השאילתה שאתה טוען בה שיש עיכוב במתן מענק הבירה מטעם האוצר לירושלים: הדברים אינם כך. אני לא יודע מאיפה הומצא המספר 800 מיליון. כבר כמה ימים אני מנסה לאתר מאיפה בא המספר הזה. לא כל ראש עיר שזורק מספר לאוויר, כולם צריכים להתכנס למספר הזה, אוקיי? בדקתי את זה כי שמעתי שמנכ"ל משרד האוצר אמר את זה. בדקתי אתו אתמול. הוא לא אמר את המספר הזה, גם לא יכול היה להגיד את המספר הזה. על כל פנים, במסגרת הדיונים על מענק הבירה ב-2017, הרב מלכיאלי, הובהר כי הסיוע התקציבי המיוחד לירושלים, שהוכר על-ידי משרד האוצר, יעמוד על 525 מיליון ש"ח, לעומת מה שהיה בשנה שעברה: 499 מיליון ש"ח. בשנה שעברה סוכם על 499 מיליון ש"ח, וזה יקודם בגידול של 5% לעומת 2016. שיעור הגידול בסיוע הממשלתי המיוחד הזה זהה לשיעור הגידול השנתי בתקציב המדינה ובתקציבי הרשויות המקומיות החברות בפורום ה-15. בתקציב המדינה שאושר לשנים 2017 2018 תוקצב מענק הבירה בסך 320 מיליון ש"ח, על כן הוצע לעירייה לפעול במשותף עם משרד האוצר לאיגום יתרת התקציב בהיקף של 200 מיליון ש"ח מתקציבי משרדי הממשלה הרלוונטיים. כך אנחנו נגיע,

למספר של 525 מיליון ש"ח, שהוא גידול של 5% מהמענק שהיה בשנה שעברה, כמו הגידול בכל משרדי הממשלה ובתקציב המדינה וברשויות בפורום ה-15. אלה המספרים המדויקים. 800 יכול להיות נכון כמו 900, כמו מיליארד, כמו 700, אבל אלה המספרים המדויקים. תודה לסגן השר. שאלה נוספת, חבר הכנסת מלכיאלי?

אתה יכול לשאול שאלה נוספת. תודה, סגן שר האוצר, הרב איציק כהן. האמת היא שאת הנתונים, אני לא ישבתי בישיבות שם, שמעתי כמו כולם מראש העיר בוועדת הכספים בעירייה. לטענתו זה נסגר עם מנכ"ל האוצר, שי באב"ד, בדקתי עם שי באב"ד. אני מצטער, לא היו דברים מעולם? לא היו דברים מעולם. יכול להיות שהוא הבין שללכת למשרדי ממשלה אחרים ולנסות לעזור לו לארגן תקציבים, כל תקציב שנצליח להביא ממשרדי ממשלה אחרים, יבורך.

אם אני מתרשם נכון מהעירייה, בעצם יוצא שאי-העלאה תוביל לפיטורי עובדים ולקיצוץ באגפים. אני חושב שכן כדאי להביא את זה בחשבון, אם כי אתה אומר שיש ההעלאה של 5%,

טוב, צריך לקחת את כל הנתונים שיש בדבר הזה.

נכנס לאולם ראש רשות לשעבר, חיים ילין. הוא יסביר לך שלא כל קושי בניהול תקציבי גורר אחריו פיטורי עובדים ושביתות והפגנות וכו' וכו'. אוקיי?

תודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. סגן השר נשאר אתנו על מנת להשיב על שאילתה דחופה נוספת, מס' 293, מאת חבר הכנסת מסעוד גנאים. הנושא: קנסות על עבירות הבנייה של האזרחים הערבים. בבקשה, אדוני, תקרא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, בהתבסס על מחקר שנערך על-ידי עורך-דין קייס נאסר, שהוא משפטן ומומחה לדיני תכנון ובנייה, עולה כי האזרחים הערבים משלמים קנסות על עבירות תכנון ובנייה של עשרות-מיליוני שקלים. בשנים 2011 עד 2016 מדובר ב-43 מיליון שקל, ואילו כל הוועדות המקומיות והמרחביות נתנו לו את הנתונים, אולי הסכום היה מגיע ליותר מ-60 מיליון. רצוני לשאול: 1. האם הנתונים מוכרים לכבוד סגן השר?

מה עושים? 2. מה התוכנית של המשרד לבעיית הבנייה בחברה הערבית? תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, 1. עבירות התכנון והבנייה הן עבירות פליליות שבגינן ניתן להשית קנס על נאשם שהורשע. מערכת אכיפת החוק עיוורת צבעים, ואינה עושה הבחנה בין מגזרים,

לצ'רקסים,

2. ממשלת ישראל השקיעה משאבים רבים בשנים האחרונות בתכנון ובקידום של תכנון מתארי ומפורט ביישובים הערביים. מינהל התכנון, הוועדות המחוזיות ומוסדות התכנון הארציים פועלים בהתאם למדיניות הממשלה ומשקיעים משאבים רבים במטרה להביא בשורה ושינוי בתחום התכנון והבנייה למגזר הערבי,

תוך היוועצות ושיתוף פעולה הדוק עם ראשי הרשויות המקומיות ונציגי המגזר. אני מניח שגם אתכם יושבים. במסגרת הפעולות שנעשות בשנים האחרונות נכללים: א. קידום הכרזה על 22 מתחמים מועדפים לדיור ברשויות ערביות וקידום ותמ"ל, מתוכן תוכניות במסלול הוועדה לבנייה במתחמי דיור מועדפים. אושרו כבר שלוש תוכניות, ליישובים טורעאן מתחם צפוני, 800 יחידות דיור, בסמת-טבעון, גבעת קושט, 520 יחידות דיור, ביר אל-מכסור, 703 יחידות דיור. תוכנית אחת נמצאת לפני מתן תוקף, ארבע תוכניות בהפקדה ו-14 תוכניות בהכנה. קידום התוכניות במסלול ותמ"ל מאפשר מימוש היקף יחידות דיור גדול בטווח זמן קצר תוך התמודדות עם חסמי תכנון ברמה הארצית ומתן פתרון להם. בימים אלה, מסעוד גנאים, נמצאות בהכנה תוכניות מפורטות המקודמות לראשונה על-ידי מינהל התכנון לשני יישובים, פוריידיס וטורעאן, שיקודמו במסלול הוותמ"ל, בפוריידיס יש איזו בעיה וצריכים לפתור אותה. אתה בטח מכיר אותה. הן אמורות לתת מענה של תוספת ניכרת של יחידות דיור ליישובים האלה.

קידום תוכניות מתאר ליישובים ערביים, מתוך 110 יישובי המגזר הערבי, ל-99 יישובים יש תוכניות מתאר כוללות, מאושרות או בשלבי קידום שונים: ל-61 יישובים מתוכם יש תוכניות מתאר מאושרות משנת 2000 ואילך, כאשר מתוכן 50 תוכניות אושרו בעשור האחרון. ל-38 יישובים מקודמות תוכניות מתאר חדשות, הנמצאות בהליכי אישור או תכנון או קדם-תכנון. תוכניות המתאר המקודמות ליישובים הערביים נותנות מענה תכנוני לטווח של 20 שנה ומעלה, ובהיבטים של שטחי פיתוח למגורים, שטחי ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה, תשתיות ושימושים נוספים. התוכניות מקודמות תוך קידום דיאלוג תכנוני שוטף עם הנהגת היישוב ושיתוף התושבים. התוכניות כוללות תוספת שטחי פיתוח בהיקפים ניכרים ביחס לתחום הפיתוח המאושר, וזאת על קרקעות פרטיות ועל קרקעות מדינה. בחלק מהתוכניות תוספת שטחי הפיתוח כוללת שטחים מחוץ לגבולות השיפוט המקומיים, כך לדוגמה בתוכניות של בסמת-טבעון,

ג'סר א-זרקא,

יפיע ויישובים נוספים. רבות מתוכניות המתאר כוללות תוספת שטחי פיתוח, המאפשרת הסדרת היקפים משמעותיים של בנייה קיימת ללא היתר. אבל זה כמובן מצריך שיתוף פעולה שלכם. אם לא תשתפו פעולה, לא יתקדם לשום מקום כל הדבר היפה הזה שהקראתי לך. 3. קידום תיקוני חקיקה שאושרו על-ידי כנסת ישראל, אשר מטרתם יצירת כלים תכנוניים ותמריצים משמעותיים להגדלת היצע הדיור ולעידוד בנייה על קרקעות פרטיות ביישובי מיעוטים במחוזות הצפון, חיפה ומרכז, המאפשרים בין היתר הגדלת מספר התוכניות שיוכלו להתאשר במסלול בוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור, מה שנקרא ותמ"ל, על-ידי תיקון סף הכניסה למסלול זה מ-500 יחידות דיור מינימום לתוכנית ל-200 יחידות דיור, הקמת ועדות משנה של הוועדות המחוזיות שיעסקו באופן ייעודי באישור תוכניות ביישובי מיעוטים, לרבות תוכניות שמטרתן הסדרת רישום הקרקע ותוכניות נקודתיות למגורים, תוספת של עד 30% מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרשי מגורים ביישובי מיעוטים, בהליך של הקלה בסמכות הוועדה המקומית.

כל היופי הזה, כל התכנון הענק הזה, תלוי גם בשיתוף פעולה שלכם. לא תשתפו פעולה, לא יהיה, תשתפו, יהיה. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת גנאים, וגם לחבר הכנסת דב חנין. כבוד סגן השר,

בכל הנוגע לפתרון בעיית הדיור בחברה הערבית, אנחנו מוכנים, ואנחנו הושטנו יד כדי לשתף פעולה באמת, כדי לפתור את המשבר הזה ואת הבעיה הזאת. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, שהיא מהתשובה שלך: האם ידוע לך,

כמה קנסות משלמים במגזר היהודי, ביישובים יהודיים, על בנייה בלתי חוקית? שאלה שנייה, יש היגיון במחקר הזה שהצגתי. ההיגיון אומר כך: הקמת ועדת קמיניץ ואחר כך הצעת חוק, טמון בה כאילו אין אכיפה בבנייה לא מורשית בחברה הערבית. הקנסות האלה, המיליונים האלה, מעידים שכן יש אכיפה. אז שאלתי: במקום שאנשים ישלמו את כל המיליונים האלה, למה המדינה לא משקיעה את המיליונים האלה,

בתכנון ובנייה ובפתרון הבעיה? תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת יעקב אשר, ואז סגן השר יתייחס לכל השואלים. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, בימים האחרונים שמענו שגם בעזרת חברים פה במשכן, ונמצא אתנו חברנו אכרם חסון, הושג סיכום שנותן פסק זמן מסוים, של כמה חודשים, ביישובים הערביים הדרוזיים, כדי להרגיע את הרוחות, להקפיא את צווי ההריסה שנמצאים על השולחן ולאפשר תהליך של הסדרה. הדבר הזה כבר תרם תרומה מאוד חיובית לאווירה, ויוצר איזו רוח טובה. השאלה שלי: האם את אותו מודל אי-אפשר לקחת גם לגבי היישובים הערביים בכלל? לתת איזה פסק זמן, להיכנס לתהליך מואץ של הסדרה ושל פתרון בעיות. אדוני דיבר על שיתוף פעולה, אני יודע לפחות שפה, חברי הכנסת, כולנו מוכנים להתגייס לסיפור הזה, להקדיש יומם ולילה כדי לפתור בעיות. אבל לפתור את הבעיות לא תחת החרב המנופפת של סכנת איומי הריסה, שיכולה לייצר אוירה מאוד מאוד קשה ובוודאי לא אווירה קונסטרוקטיבית. תודה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה,

צביקה יעקובזון. מזכיר הסיעה, אתה מפריע לסגן השר. אדוני היושב-ראש, ידידי סגן השר, שמעתי קודם את דבריך לגבי המגזר הערבי, הלוואי,

על מתחמים מועדפים, ואתן לך נתונים: עד היום הוכרזו בקבינט הדיור 53 מתחמים מועדפים לדיור הכוללים יחד כ-172,000 יחידות דיור, ובנוסף הוכרזו 16 מתחמים ביישובי מיעוטים הכוללים 32,000 יחידות דיור, ואתה אמרת שזה יהיה 22 ואולי אפילו יותר. אני אומר: גם בגבול הפוליטיקה, אחות לנו בבית המלך, הציבור החרדי, חוץ מזה שאנחנו מתבשרים כל הזמן על בית-שמש ושוב בית-שמש ושוב עוד מתחם בבית-שמש או חצי מתחם, אין מתחמים. אין מפה שלפיה האוצר ומינהל הדיור יבואו ויציגו איפה רוצים לשכן את הציבור החרדי. כשלא נותנים מקום ומגיעים,

ליישובים מעורבים, ראשי הרשויות עומדים ועוצרים. אדוני נמצא במשרד האוצר, בלב התכנון, בלב הוותמ"לים, בלב תוכניות הגג: היכן הציבור החרדי בתמונה הזאת? אני אומר את זה כבקשה ולא כמחאה, אבל אין מזרזין אלא למזורזין.

תודה, אדוני.

בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני, הרב יעקב אשר, על שיחת המוטיבציה. אני באמת חיכיתי לה. אין יום שאני לא מחכה לשיחת מוטיבציה אתך בשביל לעשות דברים. אני מבין שכל פעם שעונים על שאילתה על המגזר הערבי אתה עולה לשאילתה. זה בסדר גמור. אבל טוב שאתה נותן לי שיחות מוטיבציה. רק ממך אני מחכה לזה, תאמין לי. זה טוב שאתה עושה את זה. זה חשוב, זה טוב.

לגבי השאילתות של החברים, כפי שאמרתי, אני גם יכול לעודד את המוטיבציה שלך? אין שום בעיה.

לקבל תשובה?

אתה מקבל אותה במעשים, לא בסיפורים.

יש חלוקת עבודה בינינו: אנחנו עושים, אתם מדברים.

תמשיכו לדבר, נמשיך לעשות. תרד לשטח.

מהקואליציה.

הם נורא אוהבים את ש"ס, אגב. על כל פנים, דב חנין, אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, אז תעשה את זה בתוך המגזר. מה שהקראתי פה זה באמת הכנה, לפעילות נוספת. מי עוד שאל?

מערכת האכיפה היא עיוורת צבעים, היא לא רואה יהודים או ערבים. מי שעובר עבירה פלילית נידון לקנס.

לגבי השאלה של הרב יעקב אשר,

במשרד האוצר, אביגדור יצחקי ואני שוקדים על פתרונות למגזר החרדי. נעשית שם עבודה גדולה. הרב יעקב אשר גם הזכיר שיש התנגדות חריפה, לא מובנת, של ראשי רשויות לכלול בתוכם, להכיל בתוכם, שכונות חרדיות. את התופעה הזאת צריכים לשרש, להוריד אותה. לא ייתכן שראש עיר יחליט שהוא ממדר חרדים. אני לא מאמין שהוא היה עושה את זה לציבור אחר, נגיד לציבור ערבי, אצלי אני לא רוצה ערבים. זו תופעה שצריכים להפסיק, אדוני היושב-ראש, שראשי רשויות מתנגדים להקמת שכונות חרדיות בתחומן. זאת תופעה לא מוכרת בשום מקום בעולם. אני לא יודע אם בארצות-הברית או באיזו מדינה יגידו: לא רוצים יהודים. זה פשוט לא ייאמן. אדוני סגן השר, באותה תקופה ששנינו נבחרנו לכנסת, אם אתה זוכר, שימשתי שר הקליטה, והתופעה הזאת הייתה מוכרת לי גם מוכרת, ולא הייתי אחראי לציבור החרדי. לכן, חמור מאוד. כנראה לגבי כמה וכמה ציבורים במדינת ישראל התופעה הזאת מוכרת. זה דבר שאסור שיעבור בשתיקה. ראשי הרשויות, כל פורום ה-15, והם יודעים להביע דעתם כששר האוצר מבטל את מכונות המזל, איך הם מסתערים על המדיה כדי להסביר כמה זה חשוב שמכונות המזל יהיו, שחלילה לא ייגרעו מהם תקציבים ששואבים מהציבור החלש ביותר בישראל. אבל כשיש כזאת תופעה גזענית,

שכשרוצים להקים שכונות חרדיות בתוך ערים מעורבות, הם בראש המתנגדים. והם, אין להם בעיה להתנגד. הם לא אומרים את זה בפרזנטציה, הם מאחורי הקלעים אומרים לקבלנים: אתם לא תקבלו היתרי בנייה, אנחנו לא נאשר לכם תוכניות אם הבניין הוא לא בגובה שלא מתאים לציבור החרדי, אם התכנון יכלול מרפסת סוכה זה לא יהיה. וזה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם, ולצערי, צריך לעשות פה איזו פעולה באמת דרסטית להפסיק את התופעה הזאת. אני חושב שהציבור החרדי הוא ציבור נפלא. לכל מקום שהוא מגיע, לכל עיר שהוא מגיע, אנחנו יודעים שבנגב, יושב פה ראש עיריית דימונה לשעבר מאיר כהן. בעירו דימונה הוא קלט ציבור חרדי, וזה אך הוסיף לעיר, אך הפריח את העיר. היום העיר הזאת היא אחת הערים הטובות בזכותו של מאיר כהן, שקלט ציבור חרדי בעירו. אתה יכול לספר שראית בזה רק ברכה.

תגיד את זה גם לראשי הרשויות, שיוצרים מצבים בלתי נסבלים. הם אומרים לקבלנים בפירוש: תגיש תוכניות, לא תקבל היתרים. אם לא תגיש תוכנית של בניינים גבוהים שאין בהם שום אפיון של הציבור החרדי, כמו מרפסות סוכה, לא תקבל היתרי בנייה. זאת תופעה קשה, לצערי. תודה, אדוני. יש הסכמי גג. זה בידיים של האוצר. זה הרבה כסף. זה הכלי. זה לא יעזור, הרב אשר.

אנחנו כוללים את הציבור החרדי, כוללים שכונות חרדיות, אבל זה לא יעזור גם להסכמי גג אם ראש רשות, ואתה יודע את זה כראש רשות לשעבר, אז תעצור לו את הכסף.

בסדר, אתה רואה מה קורה בירושלים. הוא משבית. תודה, אדוני סגן השר.

אם תבקש יפה.

הוא רוצה את זה בכתב. צודק. אני מודה מאוד לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן ולכל השואלים. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, נפגעי עבירות מין), התשע"ו 2016, של חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי, מרב מיכאלי ואורלי לוי אבקסיס. תנמק חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בבקשה, גברתי. עד עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי השר, חברתי השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, חברי סגן-אלוף במילואים יפתח גיא, שהחליף לפני 20 שנה את הבעל שלי כמפקד רכס הבופור, והיום הוא בהנהגה הבכירה של משרד החינוך, הצעת החוק שאני מבקשת להציג לפניכם, יחד עם חברות הכנסת מרב מיכאלי ואורלי לוי אבקסיס, מדברת על כך שיינתנו ייצוג וליווי משפטיים מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים לנפגעי עבירות אינוס, מעשי סדום ועבירות מין בתוך המשפחה או כאלה שבוצעו בידי אחראי לחסר ישע. ייצוג נפגע העבירה יוענק בהליך הפלילי כנגד הפוגע, וסיוע במימוש זכויות של הנפגע על-פי חוק זכויות נפגעי עבירה. הזכויות המעוגנות בחוק זכויות נפגעי עבירה הן בעלות חשיבות מעשית רק ככל שנפגע העבירה מודע לקיומן ויש לו יכולת לממש אותן בהליך. לכן נקבעו בחוק ובתקנות הוראות לעניין חובות היידוע של הרשויות את נפגעי העבירה בדבר זכויותיהם.

במקרים רבים יידוע הנפגע על זכויותיו אינו מספיק לצורך מימושן.

נוכח מורכבות מיוחדת שעשוי הנפגע לחוות במהלך ההליך, מורכבות הקיימת באופן מובהק בעבירות מין. נפגעי עבירות מין, אדוני היושב-ראש, הם קבוצה מיוחדת של נפגעים, שהוכרה ככזאת גם בפסיקת בית-המשפט העליון. נפגעים אלה מתמודדים עם קשיים משמעותיים ביותר בעת ניהול ההליך הפלילי. עבור נפגעי עבירות מין ההליך הפלילי מייצר לא פעם טראומה משנית או חוזרת של האירוע הפוגעני שחוו. עניין זה נובע מהעובדה שהאירוע הפוגע הוא מעשה חודרני באופן מיוחד, הוא חילל את פרטיותם וכבודם במובנים עמוקים וקשים. במהלך ההליך הפלילי הנפגע עומד במפגש תדיר עם הפוגע, בד בבד עם הצורך לחשוף בפני אנשים זרים את הטראומה לפרטי הפרטים. נפגע עבירה מתמודד לעתים גם עם שאלות קשות המבקשות לערער את אמינות דבריו ולהטיל דופי באורחות חייו או באישיותו. בנסיבות אלה חווֶה וחווָה לא פעם נפגע ונפגעת עבירת המין קשיים נפשיים הנובעים מעצם ההליך הפלילי.

אנחנו רואות חשיבות מיוחדת בייצוג ובליווי צמוד של נפגע עבירה בהליך הפלילי, ובמתן מקסימום אפשרות להבעת קולו ומימוש זכויותיו מכוח החוק שכבר קיים, חוק זכויות נפגעי עבירה. הצעת החוק שלנו מבקשת להעניק ייצוג וליווי משפטי בהליך הפלילי לנפגע העבירה לאחר שרשויות אכיפת החוק החליטו על הגשת כתב אישום כנגד הפוגע. אני מבקשת להוריד את המתח מאלה שחוששים מאיזה שגשוג של תלונות שווא,

שאנחנו יודעים שכמובן לא מוגשות במקרים האלה. הזכויות המרכזיות שהייצוג יאפשר לנפגע העבירה לממש הן הזכות להביע עמדה ביחס להסדר טיעון עם הפוגע, היערכות לטיעונים לעונש, עמידה על קבלת תזכירי נפגע ושמירה אמיתית על פרטיותו של נפגע העבירה, קבלת מידע על שלבי ההליך והתפתחותו והזכות להגנה מפני הנאשם. נפגעי העבירה, חברי, הם-הם האינטרס הציבורי שבשמו פועלות רשויות אכיפת החוק. מן הראוי שמדינת ישראל תעגן בחקיקה את זכותם של נפגעי עבירות מין קשות לייצוג ולסיוע משפטי, ובכך נצמצם את מספר הנפגעים אשר נאלצים להתמודד לבדם עם ההליך הפלילי הכה מורכב עבורם, ונקדם בכך את שיקומם ואת חזרתם למעגל החיים. אני רוצה להודות לחברתי שרת המשפטים איילת שקד ולמנכ"לית משרד המשפטים, הגברת אמי פלמור, על שיתוף הפעולה הטוב והמיטיב, על התמיכה בחוק, על גיוס תקציב מתוך תקציב המשרד והבנת הצורך בסיוע המשפטי לאותם נפגעים. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אני מזמין את שרת המשפטים וחברת הכנסת איילת שקד להשיב בשם הממשלה.

של חברת הכנסת שולי מועלם ואחרות מציעה להעניק לנפגעי עבירות מין חמורות ייעוץ משפטי וסיוע מטעם המדינה במימוש זכויות הנתונות להם בחוק זכויות נפגעי העבירה. מדובר בהצעת חוק פורצת דרך, שיש לה חשיבות רבה לנפגעי עבירות מין, נוכח הקשיים המשמעותיים שהם חווים בהליך הפלילי. נרתמתי לקידום הצעת החוק והובלתי, בשיתוף פעולה מלא של משרדי ושל מנכ"לית משרדי. כיום חוק זכויות נפגעי העבירה מעגן זכויות חשובות לנפגעי העבירה במנותק מהשאלה מהי העבירה שבוצעה בהם. כך, החוק מאפשר קבלת מידע על מהלך התיק.

לנפגע עבירה יש זכות להיות נוכח בדיונים המתנהלים בעניינו, להיות מוגן מפני הפוגע,

החוק מוסיף וקובע כי לנפגעי עבירת מין או אלימות יש זכויות מיוחדות, אשר בעיקרן כוללות את האפשרות של הנפגע להביע עמדה בצמתים שונים בהליך, כגון לפני הגעה להסדר טיעון עם הנאשם. לצד חוק זכויות נפגעי העבירה לא קיים כיום מנגנון מובנה מטעם המדינה שיסייע לנפגע עבירה במימוש זכויותיו. בין כלל נפגעי העבירה אני סבורה כי נפגעי עבירות המין החמורות, אינוס, מעשה סדום ועבירות מין במשפחה ובחסר ישע הם קבוצת נפגעים פגיעה במיוחד שראויה להגנה והתייחסות מיוחדת. פגיעה מינית היא טראומה הפוגעת בכל תחומי חייו של הנפגע. היא הורסת מרקמים עדינים ותובעת כוחות אדירים וממושכים לשם התמודדות ושיקום. תחושת אשמה קשה וחשש מהדרה חברתית לפעמים מלווים את הנפגע. מאפיינים אלה מביאים לכך שרק מיעוט מנפגעי עבירות המין מגישים תלונות במשטרה על אירועים שפגעו בהם. נתונים אלה על הפער הקיים בין ההערכות של מספר עבירות המין בפועל לבין מספר התלונות המוגשות הם עקביים על פני השנים. במחקרים שונים שנערכו בנושא עלה כי בהליך הפלילי כנגד הפוגע טמון פוטנציאל לשיקום הנפגע, מצד אחד, או להחמרת הפגיעה ויצירת טראומה, מצד שני. כאשר מדובר בעבירות מין, על נפגע העבירה לחשוף את הפגיעה הפרטית בו. השאלות האלה קשות. בית-המשפט מכיר בכך שמדובר בקבוצה מיוחדת של נפגעים, וכך גם החוק, אשר קובע הסדרים ראייתיים מיוחדים בהקשר זה. כלל המאפיינים שהצגתי מעידים על כך שקבוצה ייחודית זו זקוקה להגנה מיוחדת בהליך הפלילי. סיוע משפטי במימוש הזכויות המוקנות להם על-פי חוק יסייע גם בהתמודדות של הנפגעים עם ההליך הפלילי וימזער את הנזקים שנגרמים להם כתוצאה מההליך. מדינת ישראל הכירה בצרכים ובאפיונים המיוחדים של נפגעי תקיפה מינית, ואני סבורה כי הצעד הזה לטובת חיזוק אוכלוסייה זו הוא מתן סיוע משפטי בהליך הפלילי. נוכח האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. האם יש מתנגדים מקרב חברי כנסת להצעת החוק?

אין כאלה. אז אנחנו עוברים להצבעה: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, סליחה: הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, נפגעי עבירות מין), התשע"ו 2016, מאת חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי, מרב מיכאלי ואורלי לוי אבקסיס, בקריאה טרומית. מי בעד ההצעה? מי נגד? נא להצביע.

מברוכּ, שולי, תודה רבה. חברי הכנסת, 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל), תשע"ז 2017, של חברי הכנסת חיים ילין ודוד ביטן. ינמק חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי כנסת, כנסת נכבדה, בשנה האחרונה כולנו ראינו איך הטרור פורץ גבולות ויבשות, כי אף מדינה בעולם לא חסינה בפניו. גל הפיגועים ששטף את אירופה הבליט את התעצמות הטרור הגלובלי ואת התחזקות ארגוני טרור קיצוניים כמו "דאעש". בדצמבר האחרון, בחודש אחד, שתי ישראליות מצאו את מותן בפיגועים רצחניים ואכזריים שבוצעו על-ידי פעילי הארגון. חוסר המזל המשווע שהכה בישראליות מחוץ לאדמתנו ממחיש את העובדה שהטרור נמצא בכל מקום בגלובוס ובכל זמן נתון. בעוד אצלנו הטרוריסטים בוחרים לדהור ברכבם לעבר תחנות אוטובוס מלאות חיילים, בחו"ל הם דורסים קבוצות תיירים בחג המולד ומרססים בירי נערים ונערות חפים מפשע שבאו לחגוג את ערב השנה החדשה באיסטנבול.

טרור הוא טרור. אין שוני בין מרצחים בברלין, בירושלים, באיסטנבול או בתל-אביב. כל תיאבונם של אלו הוא לפגוע בבני-אדם דרך אפקט התיאטרליות וההפתעה, ומתוך כוונה להרוג כמה שיותר אנשים. חוק נפגעי פעולות איבה מכיר בישראלים שנפגעו בחו"ל באירועי טרור שכוונו רק למטרות יהודיות או ישראליות, כמו שגרירות ישראל בעולם, בבואנוס-איירס, או קבוצות מטיילים ישראלים, כפי שקרה במרס אשתקד באיסטנבול. אבל מה לגבי ישראלים שחוסר המזל הביא אותם למקומות שבהם מרצחי "דאעש" בחרו לבצע פיגועים בלי קשר לאופי המקום או זהות האנשים? לחוק הקיים אין תשובה לשאלה זו. דליה אליקים, זיכרונה לברכה, וליאן נאסר, זיכרונה לברכה, רק בת 18, ושמחה דמרי מדימונה, נכון, ושמחה מדימונה. זה בחצי השנה האחרונה, אמרתי. הן אזרחיות ישראל שנרצחו בפיגועי טרור בחו"ל בדצמבר האחרון והן לא מוכרות במדינתן שלהן כנפגעות פעולות איבה. משפחות הנרצחות לא בחרו לצאת למאבק בשביל כסף אלא בשביל הכרה, הכרה ממדינת ישראל רוויית הטרור ולמודת הפיגועים. מדינה שצריכה לדאוג לאזרחיה ולא לזנוח אותם לטובת חסמים ביורוקרטיים. אל לנו להותיר בצד משפחות שעברו טראומה קשה, התקפות רצחניות, שאיבדו את משפחתן בחו"ל, בגלל סבך ביורוקרטי וחוק לא מעודכן. אלו משפחות שצריכות את המדינה ברגעים הכי קשים שלהן, שתיתן להן כתף תומכת כדי שיוכלו לחזור לשגרה במהרה וללא פגיעה נוספת. בשביל זה אנחנו פה. בתור נבחרי הציבור חובתנו לוודא שהמדינה עומדת מאחורי כל אחד ואחת מאזרחיה בזמנים קשים, בדיוק כמו אחרי פיגועי טרור, ולא משנה אם זה בארץ או בחו"ל. ועדת החריגים שתוקם מנציגי משרד הביטחון, החוץ והעבודה והרווחה תבחן כל מקרה לגופו לפי קריטריונים, ויבדקו אם המדינה שבה בוצע האירוע הכירה בו כאירוע טרור ואם הארגון שלקח אחריות על הפיגוע קרא בעבר לרצח של ישראלים או יהודים, תיקון קל שיעשה רבות. בנימה אישית, אני מודה לוועדת השרים לחקיקה, שתמכה בהצעת החוק מתוך חשיבות הנושא ורגישותו, ולשותף לדרך במסע הזה, חבר הכנסת דוד ביטן, שעשה את כל מה שניתן בשביל שחוק זה יעבור. אני רוצה להודות לשני אנשים יקרים שבלעדיהם החוק הזה לא היה מגיע לאן שהוא: לדובר שלי, דור, ולסתיו, שבלעדיהם הדבר הזה לא היה קורה. אני קורא לכם, חברי הכנסת: תצביעו בעד חוק שאני מקווה שלעולם לא נצטרך אותו. כבוד היושב-ראש, בנימה באמת עמוקה ואישית מאוד, צר לי שאין חוק שיכול להגיד די לטרור ושהטרוריסטים יפסיקו.

אבל בהינתן שאין דרך אחרת, אני מוצא לנכון להגיד במילים הכי פשוטות שהחוק הזה הוא חוק של ערבות הדדית של מדינת ישראל כלפי אזרחיה. אין מצווה יותר גדולה מלעזור לאותם אנשים שזקוקים לעזרתנו' ואם אנחנו כחברי כנסת לא מסוגלים לעשות את זה, אז מקומנו לא כאן. לכן אני כל כך גאה גם בחבר הכנסת דוד ביטן, שהגיע עכשיו. קואליציה יחד עם אופוזיציה, כשיש מהות ממשית לעזור היא יכולה להתגייס, וכולנו ביחד, לשקף את מה שאנחנו רוצים לראות ככנסת ישראל: לא צעקות ותת-רמה אלא דברים ממשיים שיכולים לעזור לכל עם ישראל. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. תודה לחבר הכנסת חיים ילין. אני מזמין את השר נפתלי בנט, בשם שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, להשיב על הצעת החוק בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ילין. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מעניק פיצוי לנפגעי פעולות איבה בישראל או מחוצה לה. החוק תוקן ב-2007 והרחיב את הגדרת "פגיעת איבה" כך שיוכרו גם נפגעי פעולות איבה מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובתנאי שמטרתן הייתה פגיעה בישראל. כמו כן, הורחבה הגדרת פגיעת איבה לגבי תושב ישראל שנפגע בפגיעת איבה מפעולת איבה נגד העם היהודי, ובלבד שמטרתה העיקרית של פעולת איבה כאמור הייתה פגיעה בעם היהודי. על-פי הוראות החוק, הגורם המוסמך לקבוע אם פגיעה היא פגיעת איבה הוא הרשות המאשרת במשרד הביטחון. האחריות הנזיקית שיש למדינה על רקע לאומני נבדקת ונקבעת על-ידי משרד הביטחון, וכל התשלומים מבוססים על חוק הנכים. חוק התגמולים נגזר מהאחריות שנטל הריבון,

על עצמו לשלומם ולביטחונם של תושבי המדינה גם בעת שהותם מחוץ לגבולות המדינה, להבטחת פיצויים כאשר מדובר בפעולות של גורם אויב.

נוכח העובדה שנפגע אינו יכול, ברוב המקרים, לתבוע את המעוול בפעולות טרור. מדובר בחוק מיטיב ונדיב ביותר שבמסגרתו משווים את הזכאויות של נפגעי איבה לאלו של חיילי צה״ל ובני משפחותיהם. הצעת החוק שבנדון מבקשת להקים ועדת חריגים אשר תהיה מוסמכת להכיר בתושב ישראל שנפגע בפעולת איבה שהתרחשה מחוץ לישראל כנפגע פעולת איבה גם אם הפעולה לא כוונה נגד העם היהודי או נגד ישראל או שמטרתה המשנית אינה פגיעה בישראל. הוועדה תשקול, בין השאר, אם הפעולה נעשתה בידי ארגון טרור שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראלים, באזרחי ישראל או ביהודים. אין ספק כי ההצעה מבקשת לענות על צורך שהתעורר בעקבות המציאות העולמית מהשנים האחרונות וגל הטרור השוטף מדינות רבות.

ההצעה מעוררת קשיים שונים, למשל בעניין הקריטריונים לקביעת אירוע כאירוע טרור, שזו הגדרה שונה במדינות שונות, וכן, שאלת זהות המבצע. הרי הגורם החוקר הוא מדינה אחרת. נוכח המורכבות והשאלות המתעוררות בעניין ההצעה ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעה בקריאה טרומית בשלב זה. הצעת החוק תקודם בכפוף להסכמה עם משרדי האוצר,

העבודה והרווחה ועם המוסד לביטוח לאומי ותוחזר לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה. תודה לשר נפתלי בנט. האם יש חברי כנסת שמתנגדים? כן, חבר הכנסת אייכלר מבקש להתנגד להצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני רוצה להביע הסתייגות בעניין של החוק הזה, למרות ברכתי לחבר הכנסת ילין ולחבר הכנסת ביטן על הרעיון הזה, כי אנחנו יודעים מתוך ניסיון על מקרים שבהם אומרים שזה לא נגד ישראל וזה כן נגד ישראל, ואני רוצה לגולל בפניכם בדקות ספורות ממש את הסבל הנורא של שני פצועים ישראלים בפיגוע הנורא שהיה בבריסל. לפני כחצי שנה נפגעו שני ישראלים, שלמזלם או לרוע מזלם הם אברכים חסידים, אחד בשם חיים וינטרניץ והשני מנדי פורקוש. אני לא רוצה להגיד פרטים על הפציעה הקשה ביותר שהם עברו, ומדינת ישראל התנכרה להם ואליהם בטענה שזה לא היה פיגוע נגד ישראל. אז האברכים האלה היו בבתי-חולים בבלגיה, היינו חייבים להטיס אותם לארץ, והם סבלו פה ב"הדסה". עד היום אחד מהם עדיין מהלך על קביים, והאחר היה בסכנת נפשות. ומה הבעיה פה? מה העוול פה? שהתפרסמה ידיעה בטלוויזיה הצרפתית: המחבל הנחקר הודה בבית-המשפט שהוא התכוון לשני מקומות, למסוף של הנוסעים לארצות-הברית, "איירליינס" שלהם, והשני ל"אל על". ל"יונייטד" ול"אל על" הוא התכוון. ול"אל על" הוא התכוון. ואני העברתי את הידיעה הזאת למשרד הביטחון ולוועדה ולשר הביטחון הקודם ולשר הביטחון הנוכחי, וביקשתי מיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ולמנכ"ל משרד החוץ, והתעלמו התעלמות מוחלטת. אמרתי: אני מבקש פשוט שמישהו ממשרד החוץ ייכנס לפרוטוקול בית-המשפט ויראה שהם נפגעו מפני שהם היו נוסעי "אל על", וזה לא עזר שום דבר.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה שהחוק יעבור ושיכניסו הסתייגות, אף שחוקים הם בדרך כלל לא רטרואקטיביים, אבל שהחוק הזה יחול גם על אותם שני אברכים, חיים וינטרניץ ומנדי פורקוש.

כי שבוע לפני כן היה פיגוע בטורקיה שגם יכלו להגיד שזה לא נגד ישראל, והיו שם ישראלים, ואני מברך על זה שמייד הוועדה החליטה שמדינת ישראל תכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. ולכן אדוני היושב-ראש, עליתי לומר שחייבים לעשות את החוק הזה, וכל מי שיתברר שהיה גם בעבר מפני שזה היה נגד ישראל, שיכירו בהם כנפגעי פעולות איבה. תודה רבה לכם.

אדוני זוכר שעכשיו הוא לא יוכל ודאי לתמוך בהצעת החוק בהצבעה במליאה, כי עלית להתנגד להצעת החוק. חבר הכנסת חיים ילין רוצה להשיב על ההתנגדות?

גם אני חושב. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל), ההתשע"ז 2017, של חברי הכנסת חיים ילין ודוד ביטן. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל), התשע"ז 2017,

אין, גם נמנעים אין, אפשר להוסיף אותי להצבעה?

אי-אפשר להוסיף אותך להצבעה, חברת הכנסת מועלם-רפאלי. אבל רשמנו לפנינו שניסית לתמוך בהצעת החוק. חבר הכנסת חיים ילין, בניגוד למנהגי, אני לא מפרשן כאן הצעות חוק, ולכן גם לא רציתי לומר שום דבר לפני ההצבעה. אבל אני חושב שאתה ודוד ביטן עשיתם אחד מן התיקונים החשובים ביותר והמוסריים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם בכנסת הנוכחית, ואני מקווה מאוד שלא תהיה סחבת והצעת החוק תעבור את שלוש הקריאות כנדרש. גם צורת הפעולה של ועדת החריגים אולי מאפשרת לתת מענה גם לאלה שנפגעו לפני שנה ושנתיים. פניות שאנחנו מקבלים מן המשפחות האלה פשוט קורעות את הלב, וכרגיל במדינה קטנה אנחנו מכירים חלק מן האנשים וחלק מן המשפחות. אני פשוט רציתי לומר לכם, כמו שאמרתי, בניגוד למנהגי, כל הכבוד על הרעיון, ואני מקווה שאוכל לומר גם כל הכבוד על הביצוע. ההצעה תעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה, כפי שאמרתי, מקווים במהרה בימינו. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת.

חבר הכנסת עודה, עד עשר דקות לרשותך לנמק את ההצעה. ישיב סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברות הכנסת, אנחנו כולנו נמצאים במצב נפיץ מאוד ביחסי ערבים יהודים, בקשר בין האוכלוסייה הערבית לבין מוסדות השלטון. יש מי שרוצה שכל היהודים יהיו נגד כל הערבים, יש מי שרוצה שכל הערבים יהיו נגד כל היהודים. אני חושב שאנשים אחראיים צריכים לבדוק אופציה שלישית שיהיו בה ערבים ויהודים יחד נגד הגזענות. אני הייתי שם באום-אלחיראן. אחרי זה עקבתי אחרי כל ההתרחשויות. ראיתי איך הרגו את יעקוב אבו אלקיעאן שלוש פעמים: בפעם הראשונה ביריות, בפעם השנייה כשהאשימו אותו שהוא חבר ב"דאעש" לא פחות. זה היה אחרי חמש דקות מהפגיעה בו, ואיך המפכ"ל אמר שהוא מחבל בן-עוולה בלי לבדוק את הדברים? כולנו יודעים שאדם זכאי עד שהוכחה אשמתו, אבל כנראה זה לא לערבים. לערבים לא עומדת חזקת החפות. ועדת אור קבעה שהמשטרה מתייחסת לערבים כאל אויבים ולא כאל אזרחים. ועדת אור גם קבעה שהמשטרה מטפחת תרבות שקר. זה לא שקר, זה יותר מזה, תרבות שקר, בפעם השלישית, כאשר החזיקו בגופה שלו. מאז 48' עד עכשיו המדינה לא החזיקה בזדון גופה של אזרח במשך חמישה ימים. לא מדובר על זכויות אדם ועל אנטיגונה, כנראה אנחנו רחוקים מהערכים הללו. אבל חשוב לי לומר לכם שאתמול הייתה ההלוויה, והלוויה גדולה מאוד, הלוויה של עשרות-אלפים. האם מישהו נפגע מזה? האם לומדים לקח מזה? האם מישהו עכשיו יושבים ואומרים: למה החזקנו את הגופה חמישה ימים? אני לא רואה שמישהו מהממשלה חושב בכיוון הזה. על יעקוב אבו אלקיעאן אני רוצה לומר כמה מילים של מחמוד דרוויש, ומטעמי כבוד גם אתרגם אותן לעברית, כי חשוב לי שגם אתם תבינו מה מחמוד דרוויש אמר. (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגמם:) אני אתרגם לעברית. מחמוד דרוויש אמר: שמו על פיו שלשלאות ואת ידיו קשרו לסלע המתים. ואמרו: אתה רוצח. לקחו את מזונו ובגדיו ודגליו וזרקו אותו בכלא המתים ואמרו: אתה גנב. זרקו אותו מכל הנמלים, לקחו את אהובתו הצעירה ואמרו: אתה פליט. ואתה עם העיניים האדומות והכפיים, הלילה מסתיים. חדר המעצר לא ישרוד ולא השלשלאות. נירון מת, אך רומא לא מתה. בעיניה, היא נלחמת. וזרעי

וזה כל כך מתאים ליעקוב אבו אלקיעאן ולסיפור שלו. אני רוצה לספר לכם מה קרה לי.

אני חושב שאתם, בהיותכם חברי פרלמנט, זה צריך לעניין אתכם, כי זה חבר כנסת, זה המעמד שלו, זו החסינות. זה צריך לעניין כל אחד מכם. הייתי שם אחרי משא-ומתן מייגע עד השעות הקטנות בלילה. ביקשתי עוד יומיים. לא נתנו תשובה. הרגשתי שהם יבואו ויהרסו. חשבתי שאני, חבר כנסת, יכבדו אותי, אני יכול לנהל משא-ומתן בשטח. כשהגיעו השוטרים ניסיתי לדבר אתם. ממרחק אפס ריססו אותי בגז פלפל. ממרחק מטר אחד ירו עלי כדור ספוג פה על המצח. אחרי שנייה ירו בי על הגב עוד כדור ספוג. הייתי באמבולנס בדרך לבית-חולים. שמעתי בחדשות שהמשטרה אומרת שהמפגינים זרקו עלי אבנים. אתם לא צריכים להסכים שתהיה פה, במדינת ישראל, משטרה המשקרת במצח נחושה. אתם לא צריכים להסכים. זה מתחיל אצל הערבים, אבל זה לא עוצר שם. זה בדיוק כמו שקרה בכל מקום בעולם, גם בתוך מדינת ישראל: הסיתו נגד הערבים, זה הגיע עד לרצח של רבין, מסיתים נגד מיעוט, זה מגיע לשמאל, לקבוצה השולטת, בגדול. לכן זה עניין של דמוקרטיה, זה עניין של הפרלמנט וזכויות של חברי כנסת. אתם לא צריכים לקבל את הדברים הללו. אני ישר פניתי למכון לרפואה משפטית אבו-כביר, אמרתי להם: תבדקו אותי. אני רוצה דוח רשמי, אני רוצה דוח רשמי ממה נפגעתי. אני משער היום, אני לא יודע אם מחר, אני לא יודע אם בתחילת השבוע הבא, אבל אני אמור לקבל את הדוח הרשמי. אז מה תגיד המשטרה? מה יגיד ארדן השקרן? מה יגיד? שאני, יש לי דם על הידיים, כמו שכתב? שאני הסתּי? שאני פגעתי בשוטרים? כך הוא יגיד? חברים, אני רוצה לעבור לסוגיה העיקרית. תבינו אותי בבקשה. תבינו מה אני רוצה לומר עכשיו. אני לא טוען שיש במדינת ישראל מדיניות אפרטהייד. אני לא טוען זאת. אני לא אומר שיש במדינת ישראל מדיניות אפרטהייד. אני חבר כנסת, זה לא אפרטהייד,

זה לא אפרטהייד, יש רופאים ערבים בבתי-חולים,

אנחנו חלק מהכלכלה, למרות כל האפליה, זה לא אפרטהייד.

מדינה שבנתה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים, יש במדינת ישראל 930 יישובים שערבי לא יכול לגור בהם בגלל ועדות קבלה. אני הערבי יכול לגור בכל מקום בארצות-הברית, באירופה, באוסטרליה, באסיה, באפריקה. רק במולדת שלי יש 930 יישובים שאני לא יכול לגור בהם. יש גם כפרים בלתי מוכרים אין מים, אין חשמל, אין מערכת חינוך. מסתכלים על האורות של הבקר, של החיות בקיבוצים ממול. אין להם חשמל. אין להם מים. אז תגידו לי, כאשר אנחנו יכולים לסמן במפה שאלה יישובים רק של ערבים ואלה רק של יהודים, זה segregation או לא? זו מדיניות אפרטהייד בתכנון ובנייה או לא? אז אני אומר לכם, אני לא יכול לטעון שבמדינת ישראל יש מדיניות אפרטהייד בין ערבים לבין יהודים, לא יכול, אבל בתחום התכנון והבנייה יש אפרטהייד ממוסד מטעם המדינה. אני אומר לכם, אני לא מאלה שממהרים לפנות לעולם. אני מאמין שהמאבק העיקרי הוא פה במולדת, ולא רק ערבים,

זה צריך להיות ערבים ויהודים ביחד, למען הדמוקרטיה. אבל הגב שלנו אל הקיר. אין לנו לאן לחזור עוד יותר.

20% מכלל האוכלוסייה, ומשתרעים רק על 2.5% מהאדמות בעקבות ההפקעות המסיביות של האדמות שלנו. לכן, אנחנו קוראים לציבור הרחב: בשבת הבאה אנחנו מקיימים הפגנה ענקית בתל-אביב. למה בתל-אביב ולא בנצרת? כי יש לנו מסר, יש לנו מסר להעביר את הזעקה הצודקת שלנו לרחוב, לציבור הכללי במדינת ישראל. אני פונה לציבור הרחב: תשתתפו אתנו. זה המאבק של כולנו למען מדינה דמוקרטית, אזרחית, שוויונית לכולם.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. לפני שישיב סגן השר, אני אבקש מחברי הכנסת לשבת. לפני סגן השר, סגן השר יכול לשבת בינתיים. גם יושב-ראש הקואליציה ודאי ישב, תודה. גם חבר הכנסת איימן עודה ישב במקומו. חברי הכנסת, חובה נעימה לי, בשמכם, לברך את האורח החשוב שלנו, כבוד נשיא הפרלמנט של הרפובליקה ההלנית, היוונית, מר ניקולס ווצ'יץ. ברוך הבא לך ולמשלחת שלך. (מחיאות כפיים) חברי המשלחת, אדוני השגריר, Ambassador, כל הנכבדים, אני שמח לברך אתכם כאן במליאת הכנסת בשם כל חברי וחברות הכנסת בירושלים בירת ישראל. זהו ביקורך הראשון כאן, מכובדי,

חייבים לומר, ביקור ראשון של נשיא הפרלמנט היווני בכנסת. אני שמח על ביקור גומלין זה לאחר פגישתנו המוצלחת ביוון בחודש יולי האחרון. זהו ביטוי נוסף ליחסים המיוחדים בין מדינותינו ולהידוק הקשרים בין הפרלמנטים. זוהי שותפות אסטרטגית אמיתית בכל הדרגים והתחומים. אני משוכנע כי שותפות זו יכולה להביא לא רק ליציבות אזורית במזרח התיכון אלא לשגשוג ופריחה בכל המובנים. בכוונתנו לקדם שיתופי פעולה בין בתי-המחוקקים, בין הוועדות ובאמצעות קבוצות הידידות הבין-פרלמנטריות, שאצלנו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מובילה את הקבוצה הזאת בגאון. אדוני היושב-ראש, אנו שותפים למאבק בגזענות, בשנאה ובאנטישמיות ורואים בו חלק מזהותנו. עליו לבוא לידי ביטוי גם במשלחות שלנו באספות הפרלמנטריות של הארגונים הבין-לאומיים שבהם אנו חברים, כדי למגר קריאה לפעולות נגד ישראל ואנטישמיות על ביטוייה. מחר יתקיים בכנסת מפגש משולש, ראשון מסוגו, בהשתתפותך,

ביחד עם הקולגה שלנו, יושב-ראש הפרלמנט הקפריסאי. במרכזו יעמדו תוכניות לשיתוף פעולה עמכם ועם מדינות האזור בתחומים מגוונים. אני תקווה כי אלו יתורגמו לשפת המעשה לרווחת עמי האזור ויגבירו את האמון בינינו ובין שכנינו. בשמי ובשם כל חברות וחברי הכנסת אני מאחל לכם ביקור פורה ומהנה. ברוכים אתם בבואכם. מותר למחוא כפיים. תודה. (מחיאות כפיים) אני מזמין את סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן, לעלות לדוכן כדי להשיב על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק), התשע"ה 2015. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק), של חבר הכנסת איימן עודה ואחרים. כבוד היושב-ראש, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תיקון חוק חובת המכרזים באופן המוצע בהצעת החוק קשה מאוד ליישום ועשוי להוביל לחוסר יעילות. קיימות מטרות נוספות חשובות שאותן ניתן לקדם ולעודד, העולות בקנה אחד עם המדיניות שמובילה הממשלה. מתן עידוד והעדפה לאוכלוסייה מסוימת באמצעות חוק חובת המכרזים עשוי להוביל לשורה של הצעות חוק דומות. הצעת החוק היא התערבות ישירה של המדינה בניהול החברות המתמודדות במכרזים הממשלתיים. חיוב ספק הזוכה במכרז להעסיק אוכלוסיות מסוימות כתנאי להגשת הצעה פוגע בגמישות הניהולית של החברה, בעצמאותה העסקית ובלב-לבה של פעילותה, הוא גיוס ההון האנושי. התערבות כאמור היא מעבר להתערבות הבסיסית הנדרשת בשמירה על זכויותיו הסוציאליות החוקיות של העובד.

חבר הכנסת איימן עודה, קיים קושי ביישום הצעת החוק, והוא עשוי לגרום לסרבול בהליך הרכש, שהוא הליך מורכב ממילא. משרדי הממשלה יידרשו להחליט על סעיף המגדיר ייצוג הולם במכרז ולאחר מכן לבצע מעקב שוטף אחר מצבת העובדים המועסקים בחברה, וזאת על מנת לוודא עמידה בתנאי זה לאורך כל ההתקשרות.

כל חברה מעסיקה מספר שונה של עובדים לצורך ביצוע ההתקשרות. כיצד יקבע עורך המכרז ומהו התנאי לייצוג הולם? יודגש כי לנוכח מדיניות הממשלה לעידוד התעסוקה מפעיל משרד הכלכלה מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה בקרב אוכלוסיות בני-המיעוטים. אדוני היושב-ראש, בהסכמה עם המציע, זה הופך להיות הצעה לסדר-היום. לאיזו ועדה זה עובר, לוועדת הכספים או ועדת הכלכלה? אתה רוצה לעבוד, אתה לא רוצה לקנטר. כלכלה? אז בהסכמה, ועדת חוקה? קודם כול זה הופך להיות הצעה לסדר-היום, ותעביר את זה לוועדת הכלכלה להמשך דיון בוועדה. אם כן, בהתאם להסכמה עם המציע, זה הופך להיות הצעה לסדר-היום. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסיית הערבים במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק), התשע"ה 2015, הופכת להצעה לסדר-היום. מי בעד? מי נגד? ההצעה להפוך את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון,

לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק),

42 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

הנושא יועבר לוועדת הכלכלה לדיון. [הצעת חוק פ/221/20, נספחות.] אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק לתיקון פקודות העיריות (הסדרת מבנים לתנועות נוער), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת. להצעה זו מוצמדת הצעה של חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני רק שואל את חבר הכנסת עיסאווי פריג': אני מבין שתשובה והצבעה במועד אחר?

תשובה והצבעה במועד אחר, על שתי הצעות החוק. אכן, אדוני היושב-ראש, מכובדי, התשובה וההצבעה במועד אחר. אני לא אאריך בהצגת הצעת החוק. חברים, הצעת חוק מאוד פשוטה ועניינית. אני מתפלא למה המצב הלא-מובן הזה קיים עד עכשיו במדינה. היום יש חוזר של משרד החינוך,

חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברי הכנסת, נגוסה ויושב-ראש הקואליציה, האזור שלכם שם רועש וגועש. נא להמשיך.

אדוני היושב-ראש, במשרד החינוך יש מצב שיש כללים להכרה בתנועות נוער ועל-פי הכללים האלה משרד החינוך מתגמל ומתקצב ונותן תמיכה לתנועות הנוער. אז משרד החינוך מאשר, אבל מצד שני הרשות המקומית לא מחויבת לכלום, אפילו לתת מבנה לצורך הפעילות הזאת היא לא מחויבת. אז תנועות הנוער והצעירים ובני-הנוער מוצאים את עצמם בלי מקום לקיים את הפעילות שלהם. משרד החינוך מאשר, הרשות המקומית, מסיבות פוליטיות או מכל מיני סיבות, מחליטה: אני לא רוצה להקצות מבנה או לתת מבנה לשימוש. ואז זה נופל. תראו איזה אבסורד. האבסורד, שהרשות המקומית מחליטה למי לתת את הפריבילגיה למבנה ולמי לא. אם יש לך, אדוני היושב-ראש, תנועת נוער, יש בה פעילות ופעילים והיא מקבלת תקצוב ממשרד החינוך, העירייה לא חייבת לתת לה מבנה שישמש אותה. אז יש אבסורד. הצעת החוק באה ואומרת כך: לתקן את העיוות הזה. ואומרת: תנועת נוער שמקבלת הקצבה והכרה ותמיכה ממשרד החינוך, חובה על הרשות המקומית להקצות לה מקום לקיום פעילות. חובה. המצב כיום לא מחייב. חובה עליה. הצעת החוק באה לתקן מעוות כדי להתייחס בשוויוניות וללא הבחנה בין תנועות נוער. אני סיכמתי עם יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, אני מציין ואני רוצה לשמוע את זה ממך, אני סיכמתי עם יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן שבהצעת החוק הזו לא יתקיימו תשובה והצבעה. תשובה והצבעה במועד אחר. והיא חוזרת לוועדת השרים. אני מבקש. זה תיקון עיוות, חברים. חבר הכנסת, אדוני יושב-ראש

אולי תודיע את זה על שתי ההצעות, כיוון שיש עוד הצעת חוק של מרב מיכאלי.

אני חוזר ואומר: משרד החינוך מאשר תנועת נוער? אנחנו רוצים לחייב את הרשות המקומית לתת מבנה ייעודי. המחלוקת עם אנשי המקצוע, בהצעת החוק אנחנו ציינו תנועת נוער שיש בה 50 בני-נוער פעילים. יש הסתייגות לגבי המספר, יש אנשים שאומרים שצריך להיות מינימום 100, מינימום 70, מינימום 80. על זה נדון, אבל יש לחייב את הרשות לאגד ולהביא מבנה ייעודי לקיום הפעילות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי, שיש לה הצעת חוק שהוצמדה להצעת החוק של עיסאווי פריג' הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הסדרת מבנים לתנועות נוער), התשע"ה 2015. חברת הכנסת מרב מיכאלי, עשר דקות לרשותך, אם תרצי את כל הזמן. תשובה והצבעה במועד אחר על שתי הצעות החוק, גם על הצעתך. תכף ידבר יושב-ראש הקואליציה, אני אתן לו את האפשרות אחרי שתסיים להציג את הצעת החוק. תודה רבה, אדוני. אז קודם כול, חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג' הציג בצורה מופלאה את ההיגיון הפשוט מאוד בבסיס ההצעה הזאת, שבאה לאפשר באמת לתנועות נוער לפעול בצורה סדירה ובצורה בטוחה. אולי צריך בכל זאת להוסיף, חברי חבר הכנסת פריג', איזה שתי מילים על התועלת בתנועות הנוער ועל כמה זאת מסגרת חשובה שמאפשרת לילדות-ילדים, צריך להגיד, זה מתחיל בגיל מאוד צעיר, מאפשרת להם מסגרות ערכיות שמוציאות אותם ממסגרות שהן רק צרכנות,

רק אינטרסים, באמת מלמדות אותם לאהוב את הארץ הזאת ברגליים, מלמדות אותם כישורים חברתיים, מלמדות אותם יחסים, מלמדות אותם כישורי מנהיגות, כי הן מאפשרות להם להיות אחר כך מדריכות ומדריכים וראשי גדוד או ראשי שכבה או מה שזה לא יהיה, מלמדת אותם לקחת אחריות על עצמם, על הקהילה שלהם, מלמדת אותם לקחת אחריות על החברה היותר רחבה שלהם, גורמת להם לחשוב על החברה היותר רחבה שלהם כבר מגילים צעירים ולא להיות קבורים בד' אמותיהם ורק להסתכל כל הזמן במסכים שלהם או מקסימום עם שניים-שלושה חברות וחברים. וצריך להגיד, אדוני היושב-ראש, שהיום, במציאות שבה גם עם החברות והחברים, שאת יושבת אתם ממש באותו מקום פיזי, את מתכתבת בווטסאפ ולא מדברת פנים אל פנים בהכרח, חשיבותן של תנועות הנוער היא גדולה פי כמה וכמה. וראוי שהמדינה תעשה את מה שלצערי היא לא עושה בהרבה תחומים אחרים, פשוט תשקיע באזרחיות ובאזרחים שלה.

אני רוצה להגיד לך,

דבר: היום אנחנו נחשפות ונחשפים לדוח החמור על הזיהומים בבתי-החולים, דוח על זיהומים שגורמים לסדר גודל של 5,000 מקרי מוות בשנה, לא מהמחלה שאתה הגעת לבית-החולים, או הפציעה, אלא מהזיהום שחטפת בדרך. סיבה מרכזית לכך שזה קורה היא שהממשלה מתקמצנת על האזרחיות והאזרחים שלה, לא משקיעה מספיק בבריאות שלהם, כמו שהיא לא משקיעה מספיק, חוסכת ומקצצת, בכל השירותים החברתיים שהיא אמורה לתת. כאן זאת שאלה של חיים ומוות ממש, בצורה הכי מוחשית. אנחנו רואות ורואים איך לא רק שזה לא חיסכון, אנחנו גם מבזבזים עוד יותר ימי אשפוז, עוד יותר תרופות, עוד יותר כל האמצעים שאנחנו עוסקים בהם, ובסוף זה נגמר באובדן חיים. קו דק אבל ישיר מתוח מההשקעה בחינוך בגיל הרך, באפשרות לפעוטות להישאר עד גיל שנה בבית, מה שיעשה אותם יותר בריאים כמבוגרים, יותר עמידות ועמידים לכל חלק בחיים שלהם. ובדרך הם יעברו גם בתנועות הנוער. יש רק לקוות שכשהילדות והילדים של היום יגיעו לתנועות הנוער, כבר תהיה ממשלה שלא תתקמצן על הבריאות שלהם והם לא ימצאו את עצמם מתים מזיהומים בבתי-חולים. תודה, אדוני. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני יושב-ראש הקואליציה, רצית להודיע משהו בקשר לשתי הצעות החוק. שתי הצעות החוק האלה לא עברו בוועדת שרים. למרות זאת, אנחנו חושבים שהן חשובות, ואנחנו נחזיר אותן לוועדת שרים על מנת שיהיה דיון מחודש ותתקבל שם ההחלטה.

אנחנו נשתדל שזה יהיה בשבוע הבא.

אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי הכנסת. לרשותך עשר דקות. חברי כנסת נכבדים,

כבוד השרים שנמצאים, איוב קרא וסופה לנדבר, הצעת החוק הזאת באה לתקן את המצב הקיים שלהורה מגיעים שמונה ימי מחלה בשנה על מחלת ילדו, ואם זה הורה יחיד או שהילד מוחזק רק בהחזקתו, מגיעים לו 16 ימים. זה מתייחס לילד אחד, ולא חשוב כמה ילדים יש במשפחה. אנחנו יודעים שברוב המשפחות יש לא רק ילד אחד.

שני ילדים,

חמישה ילדים. ואני מציע תיקון שאכן, ימי המחלה במשך השנה יהיו בהתאם למספר הילדים עד הילד החמישי, לא יותר מהילד החמישי. אם זה ילד אחד, שמונה ימים, פשוט מאוד, אם שני ילדים, מגיעים לו 12 ימי מחלה, אם שלושה ילדים, 13 יום, אם ארבעה ילדים, 14 יום, זה לא הרבה, ואם חמישה ילדים, 15 יום. בסך הכול, על ארבעה ילדים נוספים אנחנו מוסיפים עוד שבעה ימים במשך השנה, וזה לפי החישוב האריתמטי. זה אפילו לא יזיק לקופת המדינה. לצערי הרב, אני עכשיו מסביר את דחיית הצעת החוק הזאת,

אבל מצד אחר, עם כל הכבוד,

כנראה ועדת השרים, עיינו או לא עיינו בחוק, אני מציע שבמקום שהגיל יישאר 16 שנים, נוריד את זה לגיל 12 שנה. אז הקומפנסציה הזאת בין 12 שנה ל-16 שנים להוספת ימי מחלה לכל ילד נוסף בשנה, זה אפילו חוסך. אני מכיר את הנושא טוב, מהיותי, עבדתי כרופא, כמה חופשות מחלה וכמה קשה להורים שיש להם יותר מילד אחד.

שמונה ימים בשנה זה מספיק, לא תמיד מנצלים אותם, אבל קורה בתקופות מסוימות שמנצלים, וצריך יותר. ולכן, ההצעה הזאת באה לתקן את המצב הקיים, הצעה שלא עולה כסף, לפי החישוב המתמטי, ודווקא אולי תחסוך, מגיל 13 ומעלה אפשר להשאיר את הילד בבית, מכל הבחינות, הסוציאליות והרפואיות. ילד בגיל 13, כמעט אפשר לסמוך עליו ולהשאיר אותו בבית לכמה שעות, עד שההורים יחזרו מהעבודה. זה קורה במקרים נדירים, ולכן ההצעה הזאת, להוריד את הגיל של חופשת מחלה להורה מ-16 ל-12, גם עושה איזון טוב בחוק ובתקציב המדינה. רק עוד הערה. החוק הזה הוצע כמה פעמים על-ידי חברי כנסת אחרים, וזה עוד פעם מוכיח שוועדת השרים לחקיקה לא מעיינת בחוק, ולצערי הרב מסתכלת על מציע החוק. בואו נהיה קצת הגונים וקצת שקופים ופיירים, הצעת החוק הזאת הוצעה על-ידי חבר הכנסת חיים אורון, הוא אף פעם לא היה בקואליציה, על-ידי חברת הכנסת אורית זוארץ,

כשהיא הציעה אותו,

על-ידי חבר הכנסת, ידידי עפו אגבאריה, לפני שלוש שנים, מובן שהוא היה באופוזיציה, וגם על-ידי חבר הכנסת היקר אילן גילאון, וגם ההצעה הזאת נדחתה, גם הוא היה כל הזמן באופוזיציה. הצעת החוק הזאת ברורה, כאן אין אופוזיציה ואין קואליציה. הצעת החוק באה לתקן מה שקיים והוא לא נכון. ואני אומר עוד פעם שאני מכיר את הנושא טוב מאוד,

אם נתקן את החוק הזה, ניתן אפשרות להורים להיות עם ילד חולה בבית. דרך אגב, זה גם חוסך לכלכלה, וזה חוסך למשק כסף בהשוואה למצב הקיים, ונותן אפשרות למי שיש לו יותר מילד אחד, שלושה ילדים,עוד יומיים או שלושה ימים בשנה שתהיה לו חופשת מחלה עבור הילד. לכן אני מציע ופונה לכל חברי הכנסת, זה חוק סוציאלי ממדרגה ראשונה. אני עוד פעם ממש תמה למה ועדת השרים לחקיקה דחתה את ההסכמה על החוק הסוציאלי הזה, הטוב ביותר,

עוד פעם אני אומר, אין קואליציה,

זה חוק טוב לכולם.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. ישיב שר החינוך. במקום השר חיים כץ, השר לשירותים חברתיים, השר נפתלי בנט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג 1993, מאפשר לעובד שיש לו ילד שטרם מלאו לו 16 שנים להיעדר מעבודתו עד שמונה ימים בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. סעיף 1(ב) לחוק דמי מחלה מאפשר לעובד שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או עובד שהוא הורה יחיד של הילד, להיעדר מעבודתו עד 16 ימים בשנה. בהצעת החוק מוצעת תוספת מדורגת של ימי המחלה המגיעים לעובדים שלהם יותר מילד אחד בעבור מחלת ילדיהם, בהתאם למספר הילדים אשר עמם, עד חמישה ילדים. נוסף על כך מוצע להוריד את גילם של הילדים שעבורם יינתנו ימי מחלת הורה מ-16 ל-12. התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים טומנת בחובה השלכות משמעותיות הן על המעסיקים והן על העובדים. מבחינת המעסיקים, התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים של העובד תטיל עליהם עלויות כלכליות נוספות ויש חשש שהיא תשמש תמריץ שלילי להעסקת הורים, בעיקר אימהות, למשפחות גדולות, דבר אשר יסכל את התכלית המרכזית שעמדה מאחורי חקיקת חוק היעדרות בשל מחלת ילד. מבחינת העובדים, אומנם יש בהצעה התחשבות במספר ילדיו של העובד, אך ההצעה אינה מגדילה את מספר ימי המחלה של העובד עצמו. מאחר שלפי סעיף 4 לחוק דמי מחלה עובד יכול לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת ילד רק אם נותרו לו ימי מחלה, יכול להיווצר מצב שבו עקב ניצול המכסה לימי מחלה של העובד עצמו, הוא לא יוכל לנצל את הימים לטובת מחלת ילד, ולהפך. מכלל שיקולים אלו החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד להצעת החוק. דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה, השר שואל אם אפשר לרדת. לא, אי-אפשר. אני אגיד במאמר מוסגר על הנושא הזה, פגשתי השבוע, ביום ראשון בערב, קבוצה בהקשר של חוק מעין זה, שהוא באמת ראוי ורצוי, קבוצת מנכ"לים במשק, והם מתארים תמונה קשה מאוד, תמונה שבגדול, את כל תחלואי החברה מפילים על בעלי עסקים במדינת ישראל ואת כל הצרות מצפים מהם לפתור. וחוק כזה, כמו מאות חוקים נוספים, הוא פשוט עוד נטל ועוד נטל, ויש פה אמירה. הייתי מנכ"ל בחברת היי-טק, היו לי 130 עובדים. חוק מעין זה יכול להשיג בדיוק את המטרה ההפוכה: אם אני יודע שבשל שינוי חוק אני יכול לאבד עובדים במשך ימים ארוכים, ואני כמנכ"ל זקוק להם, העובדים עובדים, אז מראש, בתת-מודע, או במודעות של מנכ"ל, עלול להיכנס הרעיון: רגע, אם זאת אימא עם הרבה ילדים, והיא תיעדר הרבה, אולי לא ניטה להעסיק אותה. ואז השגנו מטרה הפוכה. העברנו חוק, האימא והאבא מתחלקות חצי-חצי. בסדר, לא משנה. יכול להיות תעדוף, את צודקת, מרב. באמת, זה לא, אני משתף אותך במה עובר בראש של מנכ"לים, מוצדק, מבחינתם. הרבה פעמים יכול להיות למשל שאז ייטו להעסיק פחות הורים והרבה יותר רווקים. וזה לא דמיוני, כי מנכ"ל, הוא קם בבוקר, הוא גם ככה נאבק לשרוד,

הוא נאבק לשרוד, הוא צריך להרוויח, מה אדוני מציע לעשות עם הילדים החולים? ויש פה מתח. אבל מה אדוני מציע לעשות עם הילדים

זה כמו הסיפור עם הרב: את צודקת, הוא צודק, כולם צודקים. השאלה, מה עושים. גם החוק צודק.

מנסה להבהיר שהתמונה מורכבת. הרי אפשר גם ללכת ולהגדיל את המכסה ל-30 יום ול-60 יום, וזה עוד יותר בא לקראת, אבל בסוף אין בעיה, המנכ"ל לעולם לא יגיד, הוא לא איש רשע, הוא לא יגיד שהוא לא מעסיק הורה כי הוא הורה. הוא לא יגיד את זה. הוא לא צריך לנמק. בסוף, במקרה, את תראי שמעסיקים, זה מה שיקרה, אני רואה את זה חמישה ימים בשבוע.

לכן אנחנו תמיד צריכים לראות את ההשלכות הבלתי-נראות, את ה-invisible implication. הרבה פעמים יש תופעה של השלכות. מה אדוני מציע? אין פה פתרון קסם. אין לי פתרון קסם. את מבינה את הדילמה? אתה מבין את המצוקה? אני מבין את המצוקה, אבל יכול להיות שאם ניענה לזה, היא לא תקבל את העבודה in the first place, את מבינה את זה? בואו נעשה רגע תרגיל מחשבתי, בואו נניח שלטובת הרצון החברתי האמיתי נעלה את שכר המינימום, שזה דבר ראוי, אני העליתי את שכר המינימום בהיותי שכר הכלכלה. ההעלאות שאתם רואים היום הן תוצאה של היותי שר הכלכלה, אבל גם עכשיו זה נמוך. בואו נגיד שבא שר כלכלה מאוד מאוד חברתי, והוא אומר: בואו נעלה את שכר המינימום ל-11,000. מה יקרה? זה רק טוב? יש מחיר? אני שואל אותך. העלאת שכר המינימום ל-11,000, היית מצביעה בעד או נגד? עכשיו אני מביא חוק שכר מינימום, 11,000 שקלים. זה נפלא. השכר עולה, כולם מרוויחים. השכר בישראל,

הבעיה היא שיש לזה מחיר, יהיו פחות עובדים. כן, אבל גם שכר

אני הרי לא השר הממונה, אני פה עניתי בצורה טכנית, אבל אני רק מנסה להסביר שבכלכלה יש איזונים מאוד מאוד קשים. אני אולי היחיד פה,

שהיה מנכ"ל חברה במשך הרבה שנים.

אדוני השר, האמת שהתרגלנו להצעות לסדר-היום ששר עונה במקום שר, אבל בהצעות חוק דבר צריך להיות יותר מסודר: השר צריך לבוא, אני אומר את זה כסגן יושב-ראש. לא, לא, זה בסדר, זו הערה שצריכה להיות במקומה.

הדבר הזה, לא נכון ששרים עונים במקום שרים אחרים, אבל אני רק אגיד פה ואני רוצה,

לא כי הם נחמדים או לא נחמדים, לא כי יש להם עיניים יפות או לא, לא כי כוונותיהם טובות או לא; מסיבה אחת קטנה: הם מייצרים את העבודות במשק, הם מייצרים את ההכנסות ממסים. נקודה. כולנו יושבים פה ומקבלים משכורת בשל מסים שהמגזר הפרטי מייצר. אז אנחנו חייבים לשמור עליהם מכל משמר, ואני אגיד לכם שהם כרגע תחת תחושה של מתקפה קשה: שהם הרעים, שהם עובדים עלינו, שהם מרמים אותנו. וזה לא נכון. הם רוצים, ה-mission statement של חברה עסקית זה להצליח. זה לא חטא. הצלחה זה לא חטא. אבל במדינה שלנו אנחנו מטילים עליהם כל שני וחמישי עוד חוק חברתי וראוי. אני מחכה לביטן, אתה לא יכול, יש לך עשר דקות, דוד ביטן, תודה רבה. תודה. חברות הכנסת, מאחר שהממשלה מתנגדת לחוק שלכן, מרב מיכאלי, יש לך אפשרות, אחרי ההצבעה, ככה בתקנון. אחרי ההצבעה. לא. יש לך עוד שלוש דקות, את יכולה להגיד. דקה.

מרב מיכאלי, יש לה הזכות לעלות אחרי שהממשלה מתנגדת, ולכן לא אחרי הצעת החוק,

נכון, אתה צודק. זה משהו אחר. זה משהו אחר בתקנון, אבל, קודם כול,

הוא לא רוצה. עבדאללה, אתה רוצה? אני אאפשר גם לך. עזוב, גם אתה תעלה, שלוש דקות.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלוש דקות, ואני אאפשר גם לו שלוש דקות. לכל הצעה בנפרד. לא, זו לא הצעה שלי. זו לא הצעה שלי. זה לא הצעה שלך?

רק אם, אז עבדאללה אבו מערוף, יש לך שלוש דקות. נתתי לך את הבמה,

אני אאפשר לך הערה מהצד אחרי כן.

אני הייתי עדיין בהצעת החוק הקודמת שלך.

חברי כנסת נכבדים, אני עליתי כדי שיושב-ראש הקואליציה ירוויח עוד קצת זמן, ואולי מישהו שלא נמצא כאן במליאה יבוא להצביע, זו הסיבה. כל ההסבר שנתן כבוד שר החינוך לא משכנע, ואם היו כאן מספיק חברי כנסת שיצביעו נגד, אז הוא היה עונה בחצי דקה, לצערי הרב. מה שהוא ענה לא משכנע בכלל, עניין המעסיקים ולא מעסיקים. עוד פעם אני אומר: זה חוק סוציאלי ממדרגה ראשונה, ואני פונה לכל חברי הכנסת לתמוך בו, ולא כל מיני תירוצים שלא מסבירים את החקיקה האובייקטיבית הזאת שאני מעלה.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אדוני יושב-ראש הקואליציה, האם הצבעה שמית? רגיל. רגיל.

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים), התשע"ה 2015, של עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי הכנסת.

מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים), התשע"ה 2015, נתקבלה. 37 מתנגדים, 26 בעד, שלושה נמנעים. אם כן, הצעת החוק לא נתקבלה. מרב מיכאלי, יש לך דקה מהצד להעיר מה שרצית. הערה אישית זה יותר מדקה.

הערה אישית בתקנון זה יותר מדקה, וזה מהדוכן. אני מאפשר לך. לא מוגבלת בזמן לדעתי,

לא מבין על מה. על זה שהוא ציין אותי בשמי. זה לפי סעיף 90 ומשהו בתקנון. הבנתי אותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר בנט, אני רוצה, ברשותך, להכניס רגע את הדיון הזה לאיזה הקשר יותר רחב. כששאלת אותי חזור ושאול מה הפתרון,

מה הפתרון: הגיע הזמן להכניס את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים לתוך הכלכלה. אנחנו חיות וחיים במציאות שהחוקים שלה נקבעו, החוקים הגדולים, החוקים שמגדירים מהי המדינה, מהי הכלכלה,

מערכת

כל זה נקבע בימים שרק לגברים, וברשותך, גברים בעלי הון, רק להם הייתה גישה לחוק. רק הם

ובימים ההם,

אני לא אצליח לקבל את תשומת לבך? אני בודק את מה שאמרת על הזמן גרמן. אגב, הפרשנות הזאת היא של אבודרהם, לא אני המצאתי אותה. גש ובדוק, צא ולמד. כן. פרשנות של

וכשהן יוצאות החוצה נפער החור הגדול הזה. אז התשובה על שאלתך, אדוני, "מה לעשות?" היא למצוא את הפתרון איך לעשות את הכלכלה רלוונטית לימינו, כוללת את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים

שנוגע,

הוא נוגע לאחוז ניכר של הבנות חייבות השירות במדינת ישראל.

ידידי מאיר כהן, אם אתה מכיר את הנתונים: 42% מהבנות המועמדות לשירות ביטחון,

שהגיעו לגיל 18 אינן משרתות בצבא. 42%. זה יוצר מצב שכשאנחנו מדברים על שירות בנות אנחנו מדברים מראש על שירות של פחות מ-60%; זה יוצר מצב שבו כל הדיבורים על שוויון בנטל ונשיאה בנטל הופכים להיות מגוחכים. והרוב המכריע של 42% שפטורות משירות צבאי, כמעט כולן מטעמי הכרה דתית.

הסעיף הזה, שזכה לכינוי הלא-מחמיא אך הנכון-מאוד "סעיף השקרניות" שאומר שמי שנפטרה משירות צבאי בשל הכרה דתית לא תאבד את הפטור הזה גם אם הוכח לפוקד, למערכת הביטחון, באופן חד-משמעי שהיא משקרת, אלא בתהליך משפטי חלוט עד בית-המשפט העליון, נוגע לאלפי בנות במדינת ישראל מדי שנה. אני לא אומר חס וחלילה שכולן משקרות, אני אומר שאלה מהן שמשקרות, המדינה אומרת: תשקרו להנאתכן, עד בית-המשפט העליון. התיקון של הדבר הזה, צריך להבין, מתגלגל כבר כמה וכמה כנסות, עוד לפני שאני הגעתי לכנסת. מערכת הביטחון היא שהציעה את זה כהצעת חוק. זה הגיע לפה בכנסת השמונה-עשרה, והוחלט בכנסת השמונה-עשרה שזה יעבור, אבל יתקנו לזה תקנות. התקנות האלה לא תוקנו עד היום. בכנסת הקודמת, בעקבות הצעת חוק שלי, הוקמה ועדת משותפת בראשות ידידי, היום השר, יריב לוין, לא התכנסה פעם אחת, לא תיקנה תקנות. מערכת הביטחון עצמה היא שפנתה אלי בכנסת הקודמת, כשהייתי חבר כנסת בקואליציה, ובכנסת הזאת, כשאני חבר כנסת באופוזיציה, כדי שאני אקדם את הצעת החוק הזאת, מפני שמערכת הביטחון יודעת היטב שהבסיס של צבא העם הולך ונסדק, עם פחות ופחות אנשים שמשרתים, ואומרת: אנחנו חייבים לסגור את הפרצות. זה נאמר גם בדיונים של ועדת שקד, שדנה בשוויון בנטל בכנסת הקודמת. נאמר במפורש: אנחנו חייבים לבטל את "סעיף השקרניות" כדי להחזיר לא רק את הערך אלא גם את הבנות שחומקות דרכו. למה הסעיף הזה לא עובר?

חברי יעקב פרי, אתה גם ותיק ממני וגם חכם ממני, תן לי ניחוש. מפלגה יש בישראל, הבית היהודי שמה, רוממות השירות בגרונה, אתם, נפתלי, נכון, אתם, רוממות השירות, ואתה הרי עשית שירות משמעותי, כמו רבים מהחברים שלך לסיעה,

רוממות השירות בגרונה, ומשום מה, גם בכנסת הקודמת, גם בכנסת הזאת, ומן הסתם יעלה עכשיו סגן שר הביטחון מטעם הסיעה הזאת כדי לנמק למה, פעם אחר פעם היא עולה כדי להגן על הסעיף הזה, שלכאורה,

נפתלי, עוד פעם אתה בורח.

אני מתחיל לחשוב שזה משהו ביחסים.

אולי לידך תמלילים מישיבות הקבינט ואתה טורח לעדכן. מאה אחוז. המפלגה הזאת, שבאה ואומרת: מי שמשקר, שלא יהיה,

אם ככה, סגן שר הביטחון, תעלו לפה, תתמכו בדבר הזה: מי שמשקרת, יבוטל לה הפטור, מי שלא, מי שדוברת אמת, תהיה פטורה מטעמי הכרה דתית. מדינת ישראל מכירה בזה, אני מכיר בזה. תסבירו לי בסיבה אחת טובה למה הסעיף הזה, שמערכת הביטחון מבקשת אותו והצדק מבקש אותו, לא יעבור סוף-סוף.

תודה לחבר הכנסת עפר שלח. ישיב סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן-דהן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת תפתיע אותנו ותגיד שאתה בעד. אני אגיד לך מה, אתה יודע מה? אני עוד לא אדבר. אני רוצה לשאול אותך: חבר הכנסת שלח תקף אותנו,

תן לי לומר. רגע, רגע, מה קרה? הרמת פה להנחתה ושתקתי, אז תן זמן לשמוע אותי גם. למה אין לכם סבלנות לשמוע?

מה קרה? אני ישבתי בשקט. תקפת אותנו שהשירות הצבאי לא מספיק חשוב בעינינו, אנחנו רק מדברים, אבל באמת לא עושים. אני אומר לכם, חבר הכנסת ילין וחבר הכנסת שלח, אני עומד פה, תגידו לי אתם: בין 120 חברי כנסת, כמה חברי כנסת עכשיו,

יש להם שני בנים קרביים בצבא?

אתה יודע מה, אני היחיד. אז אל תגיד לי שהצבא לא יקר לי, בבקשה. אתה רוצה שנרים ידיים? מה זה קשור לחוק? אתה יודע מה? אל תגידו לי, באמת. הצבא לא יקר לי?

רק רגע, אני רק נתתי הקדמה. תגידו לי, באמת, הצבא לא יקר לי?

מה שעכשיו אמרת זה בסדר. אתה רוצה שנרים את היד? כולל בת נשואה שעושה מילואים ברמאללה. נהדר, מצוין. מיקי, אני גאה להיות אתך ביחד.

גאה, שמח, אני שמח מאוד. אבל אנחנו רק שנינו, תזכור את זה. זה לא סוד שהממשלה אכן מתנגדת להצעת החוק הזאת. הממשלה מתנגדת

שחבר הכנסת שלח מבקש לתקן בחקיקה את ההסדר הנהוג כיום בעניין אי-הכרה בפטור מטעמי הכרה דתית של מיועדות לשירות ביטחון. כפי שאמרתי, הממשלה מתנגדת.

בהתאם לחוק, על המיועדת לשירות ביטחון,

הצגת את הצעת החוק, אני חושב, כראוי, ולא צריך להאריך בה. אבל אני רוצה לומר שלוש סיבות מדוע אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת:

צה"ל מבצע אכיפה במקרים שבהם מתקבלת ידיעה על הצהרה כוזבת מטעמי הכרה דתית גם היום, גם בלי תיקון החוק הזה,

לפני טענתך, חבר הכנסת שלח, אם אכן קיימת בעיית אכיפה, הרי שתיקון החוק לא יתקן. לא בעיית אכיפה. צריך לעשות את זה, תיקון החוק, לא, הוא לא פתרון.

הפתרון הוא הגברת האכיפה ולא תיקון החוק, כי הרי אם נתקן את החוק ולא נגביר את האכיפה, לא נשנה כלום. והדבר השלישי שאני רוצה לומר לך: כידוע לך, בעקבות הבג"ץ האחרון שהיה, בג"ץ כליפה, בג"ץ קבע בצורה ברורה שלצבא יש סמכות ורשות לבדוק כל הצהרה. לבדוק, לא לבטל את הפטור. זה לא העניין בכלל. לכן, הצבא, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הגביר את האכיפה. הצבא מבצע אכיפה מאוד מאוד ברורה בעניין הזה ונבדקות הצהרות של בנות כל הזמן. אם מתגלה שנאמרו אמירות של אי-אמת, אז הצבא באמת בוחן את התצהיר, ולא רק זה, הצבא קורא לבנות שהוא חשב, שאולי התעורר ספק בהצהרה שלהן, הצבא קורא להן חזרה לבדוק שוב האם אכן ההצהרה היא הצהרת אמת או לא.

ההצעה הזאת, כפי שאמרתי, הממשלה מתנגדת לה, כי כבר עתה בידי הצבא יש הרבה מאוד סמכויות וחובה לבחון את ההצהרות, והצבא מבצע את זה. לכן אני מבקשת ממליאת הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום.

חבר הכנסת עפר שלח, יש לך שלוש דקות. אשמח אם יום אחד אקבל תשובה על הצעת חוק שגם תהיה בה תשובה על הצעת החוק. זה יהיה שינוי מרענן, עכשיו שאני כבר בכנסת השנייה שלי. כמה ילדים יש לך בצבא? הבן היחיד שיש לי, מה לעשות. אה, אגב, צחי, גם הבת שלי שירתה בצנחנים, זה בסדר. כל הדברים שאמר סגן שר הביטחון, כולם נכוחים, רק אין להם שום קשר לעובדה שעדיין הצבא יכול לבדוק, ויש לו אמצעי אכיפה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. דבר אחד הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לבטל פטור שהושג מטעמי מרמה, בדרכי מרמה. הוא לא יכול לבטל את זה, כי צריך תהליך משפטי חלוט. אז אם אתה רוצה שלאכיפה הזאת של הצבא גם יהיו שיניים אמיתיות, בוא נשנה את החוק, וכל האכיפה גם תהיה שווה משהו.

תודה לחבר הכנסת עפר שלח. אני מבין שהקואליציה רוצה הצבעה שמית. הצבעה שמית. נא להקריא את שמות חברי הכנסת. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה), התשע"ז, של חברי הכנסת עפר שלח, מיקי רוזנטל ואיתן כבל. הצבעה שמית. נא להקריא את השמות. חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. (קוראת בשמות

אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, אינו נוכח נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב,

ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני,

יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, נגד יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד

בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא להקריא את שמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם המליאה בהקראה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת איל בן ראובן, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד אלי כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהו באולם שקראו בשמו ולא הצביע, מחברי הכנסת?

תמה ההצבעה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה), התשע"ז 2016,

כן, הצעת החוק לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק חופש המידע (תיקון, קרן

התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, עשר דקות לרשותך.

זו הפעם השלישית שאני ניצב כאן לפניכם ומעלה את חוק השקיפות של קרן קיימת.

האחרות, נפל

בהמשך דברי, אדוני היושב-ראש. בשבוע שעבר התפרסם דוח מבקר המדינה על קרן קיימת, חלק קטן, רק אותם חלקים שלמדינה יש מגע עם קרן קיימת, מוסדותיה, מבקר המדינה לא עשה ביקורת על כל המרכיבים של קרן קיימת. ובמה שהוא בדק הוא חשף רק את קצה הקרחון במה שקורה בקרן קיימת, והוכיח בפעם המי-יודע-כמה מדוע כל סעיפי התקציב של הקרן הקיימת וההחלטות שמתקבלות בארגון הזה חייבים להיות תחת פיקוח וביקורת של רשויות המדינה. קרן קיימת מחזיקה כיום כ-2.5 מיליון דונם של אדמות מדינה, והונה נאמד, על-פי פרסומים שונים, במעל 4 מיליארד שקלים. על-פי דוח מבקר המדינה, בשמונה השנים האחרונות היא ניהלה סכום כסף של כ-10 מיליארד שקלים, וזה איננו שונה מתקציבו של משרד ממשלתי קטן. מדובר, אדוני היושב-ראש, בזרוע ביצועית של הממשלה, בין היתר להקמת תשתיות, רכישת קרקעות והכשרתן עבור ההתיישבות ופיתוח המרחב החקלאי בפריפריה. כל בר-דעת מבין, על-פי מה שתיארתי עד עתה, שכל תכליתה והווייתה ציבורית היא. וכפי שמצוין במכתב התמיכה הנלהב להצעת החוק שפרסמה התנועה לאיכות השלטון, בשל החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, קרן קיימת אף נרשמה בספטמבר 2014 בפנקס החברות כחברה לתועלת הציבור. הדבר נובע מכך שבפועל קרן קיימת מחזיקה ומפעילה סמכויות שחלקן סמכויות שלטוניות מובהקות, ושמבחינה משפטית היא אף גוף מהותי, כך אמר היועץ המשפטי לממשלה, אשר חלים עליו כללי המשפט הציבורי. מדובר פה במצב לא סביר שנוצר עוד מקום המדינה, שבו גוף שהיה צריך מזמן להיות מולאם מבצע פעילויות ציבוריות בעלות השלכות משמעותיות על המדינה, אינו משלם מסים על ההכנסות ממכירת קרקעות, מחזיק בחמישית מקרקעות המדינה, ולמרות כל זאת, זוכה לפטור גורף מבקרה או פיקוח כלשהם במדינת ישראל. וכשאין שקיפות ובקרה, בסוף תהיה שחיתות. שלא יובן כאן שלא כהלכה, קרן קיימת היא גוף חשוב שתרם רבות למדינת ישראל, להווייתה, להקמת תשתיות בה, אבל המצב שאליו הוא נקלע היום, לאחר 68 שנות קיום המדינה, אינו יכול להימשך. בתקופה האחרונה פורסמו אין-סוף פרשיות בעייתיות מאוד, שחלקן בניגוד לנוהלי הארגון וחלקן גובל במעשים פליליים של ממש, על החלטות שנויות במחלוקת ומאוד בעייתיות שהתקבלו בקרן קיימת, החל בארוחות במסעדות יוקרה על חשבון כסף שהיה מיועד לפרויקטים בפריפריה, גברתי יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה, כפי שבא לידי ביטוי בוועדה ובישיבה שקיימת אך בשבוע זה, דרך כספים מפלגתיים וג'ובים מיותרים, משכורות מנופחות שהתפרסמו, שליחים לגיוס תרומות שעלותם גבוהה מהכסף שגייסו, ועוד לפרויקטים שאין להם שום קשר לקרקע ולייעור. עלה על כולם דוח מבקר המדינה מהשבוע שעבר, שפירט את תקופתם של היו"רים הקודמים, אפי שטנצלר ואלי אפללו, וחשף את ההפקרות שבה מנוהלת החברה. המבקר קבע כי המדינה מעלה בתפקידה. אומר מבקר המדינה: המדינה מעלה בתפקידה כרגולטור ואפשרה לקרן קיימת להתנהל כרצונה ולמנהליה, לעשות בכסף כבשלהם. בעקבות הדוח העביר מבקר המדינה ממצאים בחשד לשחיתות ליועץ המשפטי לממשלה, בנוגע להעברת תקציבים לפארק אריאל שרון ולמכללת שנקר. ואם זה לא מספיק, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, במהלך השנה האחרונה קיבלתי מכתב איום לפני תביעה על דברים שאמרתי על קרן קיימת ועל התנהלות מושחתת ששררה בארגון. לאן הגענו? אני מקבל מכתב איום לפני תביעה עם דרישה לשלם 100,000 שקל? מנסים להלך עלי אימים?

אנשי הקרן הקיימת. אז אני מודיע להם פעם נוספת מעל הדוכן שבימי חיי איימו עלי פעמים רבות, אף פעם זה לא ריפה את ידי, גם לא הפעם, ארגון שמנסה להלך אימים על נבחר ציבור כי הוא דורש שקיפות ובקרה. אדוני היושב-ראש, כל אדם שעיניו בראשו והחוק נר לרגליו מבין שהמצב הזה לא יכול להימשך. קרן קיימת חייבת להיות תחת ביקורת של מבקר המדינה, החשבת הכלכלית או תחת חוק חופש המידע. הברדק והאפליה האלה לא יכולים להימשך. בממשלה הקודמת ניסינו להחיל על הקרן הקיימת את חוק שקיפות ובקרה בדרכים שונות, וביניהן להכפיפה למשרד מבקר המדינה. כמו כן, תבענו מקרן קיימת בתקציב 2015 כ-1.3 מיליארד שקלים לקופת המדינה. גם אז, כמו הפעם, היו מי שהתנגדו ליוזמה והפילו אותה, והנהלת קרן הקיימת, בראש המתנגדים. אבל בניגוד לעבר, אדוני היושב-ראש, הגענו לימות המשיח, לא ייאמן, וכיום יושב-ראש הקרן הקיימת, חבר הכנסת לשעבר דני עטר, בעצמו מבקש להחיל את הביקורת של מבקר המדינה על קרן הקיימת, והממשלה היא שמתנגדת. לא ייאמן. ישבתי בוועדה לביקורת המדינה ושמעתי במו-אוזני. אומר יושב-ראש קרן הקיימת, דני עטר: אני רוצה בקרה וביקורת. הביקורת הצילה אותנו. עם זאת, אני לא מבין: הרי מדוע הממשלה מתנגדת. אם יש עניינים חסויים כאלה או אחרים, אפשר שהם ייחשפו רק לעיניו של מבקר המדינה, אבל אין שום סיבה שכלל התפקידים וכלל ההחלטות שקרן הקיימת מקבלת לא ייחשפו בצורה שקופה לציבור. אמר דני עטר, ואני חייב להדגיש את זה, בוועדה לביקורת המדינה: אני מבקש להכפיף את הקרן הקיימת לביקורת של מבקר המדינה. הביקורת מצילה אותנו. זה נותן לנו יותר שקיפות ונותן לנו יותר הערכה ציבורית. חברי חברי הכנסת, אינני מבין מדוע הממשלה מנסה למנוע ביקורת. מה אתם מסתירים? על מה אתם מחפים? מדוע אתם נותנים את ידיכם לשחיתות ולהתנהלות שערורייתית עם כספים של העם היהודי, כספים שהם ציבוריים לכל דבר ועניין? מדוע קרן קיימת פועלת במדינת ישראל כמו קופסא שחורה. בלי לתת דין-וחשבון? והרי הם רוצים לתת דין-וחשבון.

חברי חברי הקואליציה, שמתכוונים להצביע נגד הצעת החוק הזאת, משתפים היום פעולה עם שחיתות וסיאוב ועם התנהלות בלתי מתקבלת על הדעת בכל אמת מידה, של גוף ציבורי במדינת ישראל. הכול בגלל אינטרסים זרים. בגלל ג'ובים אתם פוגעים שוב באמון הציבור במערכות השלטון בכנסת ובממשלה ומניחים על כולנו צל כבד. בגללכם, חברי חברי הקואליציה, כולנו מסומנים מראש על-ידי הציבור כמושחתים, כגנבים, כעבריינים, כלוקחי שוחד, כמי שהגיעו לשירות הציבורי שלא בשביל לשרת את הציבור אלא ליהנות ממנו. חבל. זה מצב בלתי נסבל,

אני קורא לכם להתעלות מעל השיקולים הללו, להצביע בעד החוק ולאפשר לקרני השמש של השקיפות והביקורת לחדור לתוך הקופסה השחורה. והיום זו הזדמנות בלתי חוזרת, כשבראש קרן קיימת עומד חבר הכנסת לשעבר דני עטר ורוצה את הביקורת. מחר הוא עלול להתחלף ואז תהיה התנגדות נוספת.

בואו ננצל כולנו את ההזדמנות הזו ונצביע בעד החוק החשוב הזה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. ישיב שר החינוך נפתלי בנט, בשם שרת המשפטים. עשר דקות, אדוני השר.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק חופש המידע (תיקון, קרן קיימת לישראל), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת מיקי לוי, מבקשת לתקן את חוק חופש המידע ולקבוע כי קרן קיימת לישראל תיחשב לרשות ציבורית לפי חוק זה. קרן קיימת לישראל נרשמה כחברה לתועלת הציבור ביום 1 בספטמבר 2014. בעקבות זאת, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999, חלות עליה חובות הדיווח והגשת המסמכים החלות על עמותה, כמו גם ההסדרים הנוגעים לעיון הציבור הקבועים בחוק העמותות, התש"ם 1980. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק. לפיכך, הממשלה, כאמור, מתנגדת להצעת החוק. מכיוון שאנחנו נדרשים להיות פה, אני רוצה לשתף אתכם בדילמה שניצבת לפתחנו, שגם היא חוצה מפלגות וזו סוגיה כבדה, כמעט הייתי אומר צונאמי, חינוכית, ערכית, רגשית. זה כל מה שקשור במכשיר הזה. המכשיר הזה הוא לא שינוי קטן. אספר לכם סיפור. נכנסתי לביקור פתע בתענכים לפני כמה שבועות, לכיתה ה'. אני בא, נכנס, מגיע לש"ג. הש"ג אומר: מי אתה? אני אומר: שר החינוך.

לא קבעתי, תכניס אותי. ישר נכנס לתוך כיתה, כיתה ה'. אני חושב שבית-הספר נקרא "יד לחמישה". ה' 1, 2, 3 או 4? והם באמצע שיעור. שיעור תנ"ך. בית-ספר ממלכתי. אני שואל ילדים בכיתה ה': לכמה מכם יש המכשיר הזה? לכל ילדי הכיתה יש סמארטפון. תקשיבו טוב עכשיו. שואל שאלה שנייה: כמה מכם נחשפתם לתכנים בין גבר לאישה, לא ראויים? בעצם, פורנוגרפיה. הייתי אומר ששבעה מעשרה שם, הרוב המוחץ. בכיתה ה'. כמה שעות ביום? עשינו ממוצע: בערך חמש שעות ביום בתוך הדבר הזה. זאת לא בעיה, זה צונאמי שמשנה סדרי בראשית בצמיחה של ילד. תחשבו מה קורה לנפש של ילד בן תשע שנחשף לפורנוגרפיה. השם ירחם. מה קורה לילד בן 11 שנחשף לסרטון עריפת ראש של "דאעש". היום ככה אתה נחשף לזה. הוא רואה סרט אחד ואז הוא רוצה לעלות את הרף, הוא רואה עוד סרט ועוד סרט. כינסתי השבוע מפגש גדול ראשון עם מומחים מכל התחומים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מומחי אינטרנט, מומחי חינוך. מה עושים?

יש לנו תוכניות במשרד החינוך, הכול בסדר,

בניתוח העניין יש שלוש בעיות שנובעות מהמהפך של הסמארטפונים. הבעיה הראשונה, עוד בלי פורנוגרפיה, בלי כלום, היא שעצם זה שילדים מוצאים את עצמם מתעסקים בזה חמש-שש שעות כל יום זה פוגע בצורה כבדה ביכולת הריכוז שלהם, ביכולת שלהם להתמקד בקריאה במשך שעה או שעתיים, זה מגביר דרמטית את בעיות הקשב והריכוז, זה פוגע בצורה משמעותית ביכולת של אמפתיה, אנשים פחות מדברים זה עם זה. הרי דרך המכשיר הזה, התקשורת פה היא הרבה יותר גסה, הרבה יותר קצרה.

דווקא התכונות שאנחנו הכי הרבה צריכים ב-2017 הן אמפתיה, עבודת צוות. לתקשר, זאת בעיה ראשונה. הבעיה השנייה היא הפגיעוּת והפגיעוֹת, מה זה קשור לחוק?

האמן לי,

יואל חסון, תאמין לי, זה חשוב, שווה להקשיב. הדבר השני זה הפגיעות. שתי פגיעות עיקריות: הראשונה והפחות-נפוצה זה פדופילים וכדומה שמסתתרים מאחורי זהויות בדויות. הפגיעה שהיא הרבה יותר נפוצה, שקורית בהיקפים של מגפה, זה שיימינג. עכשיו, שיימינג זו מילה גדולה. בואו נסביר מה זה שיימינג.

שיימינג זה שילדים של כיתה מתלבשים על אחד הילדים או הילדות, מצלמים אותם, אתם יודעים מה, אני אפילו לא מדבר, סתם תמונה מכוערת, ומתחילים להפיץ. אתם יודעים שהמון ילדים, אגב בכל המגזרים, גם הדתיים, גם החילונים,

עושים סלפי בעירום או עירום חלקי, יש עכשיו מגמה כזאת. שכל אחד מאתנו יבדוק את ילדיו. ילד מצלם את עצמו, מעביר, אבל הוא לא מבין שזה עכשיו עף ברשת לנצח. הוצאה מקבוצה, אתם יודעים מה זה הוצאה מקבוצה? אתם יודעים באיזו מהירות אפשר להשמיד, ממש להשמיד את הערך העצמי של ילד דרך הכלי הזה? והבעיה השלישית, כאמור, זו פורנוגרפיה וסרטוני ה"סנאף". אדוני השר, אני חייב להגיד לך, זו אולי צריכה להיות האסטרטגיה המרכזית של משרד החינוך. אני אומר לך, אנחנו נמצאים למטה למטה במסלול. מה זה, הצעה לסדר-היום? מה קרה היום? תאמין לי שזה יותר חשוב מהצעה לסדר-היום ומכל דבר.

מה שאני עושה בעניין הזה, הקמתי צוות פעולה.

אנחנו מבזבזים פה שעות על גבי שעות, אבל מה שמדבר עליו השר כרגע זה אולי אחד הדברים הקשים שיש בחברה שלנו.

משנה, בואו לא נגלגל עיניים. חיים, האמן לי, זה בנפשנו. אנחנו פשוט עכשיו אני רוצה לתת לכם סטטיסטיקה שתדהים אתכם. מתחת למנהרה, אין לך מה לדאוג. חברים, כולם פה הורים, אני רוצה שתשמעו את המספרים, שתבינו על מה אנחנו מדברים. תקשיבו טוב, תקשיבו, הורים: 75% מהנוער נחשף לסרטוני "סנאף". תקשיבו, יש לנו ילדים, לי יש ארבעה ילדים, ולפי הסטטיסטיקה הזאת, עד גיל 13 שלושה מארבעת ילדי יראו סרטון כריתת ראש של "דאעש",

התעללות בחיה, יראו חלילה סצנת אונס. שלושה מארבעת ילדינו, זה לא תופעה או קוריוז, זה צונאמי ערכי רגשי קשה. עוד נתון, תקשיבו: 71% מהנוער אומר במחקר שהוא גלש לפחות פעם אחת באתר פורנוגרפי. 71%, ילדים בני 13. חלק מהילדים, כבר בגן-ילדים יש להם סמארטפון. אנחנו עכשיו בפעולה, אני כן מנצל את הבמה הזאת. האחריות היא קודם כול על ההורים. האחריות היא על ההורים, בכמה פנים: צריך לנהל שיחה אינטליגנטית עם הילד, לתפוס את הילד, אני כבר עשיתי את זה עם הבכור שלי ולשאול אותו בשקט, לא סביב אירוע, לתפוס רגע שקט, לשבת עם הילדים,

יצא לך לראות סרט כזה וכזה? קודם כול להבין, ולייצר תקשורת בעניין הזה, זה לא טאבו. אם הוא אומר כן, לא להתעצבן, לא לכעוס, לא להתנפל עליו, כי מה יקרה?

לדעת. דבר שני, צריך להדריך אותם. צריך להסביר להם: ילד שלי, בדבר הזה יש סרטונים שאסור אסור לראות אותם. יש חוק שלי שיכול לעצור את זה. שנייה, אנחנו נגיע. אסור לראות אותם. יש חוק שלי שיכול לעצור את זה. ואם ראיתם אז הקשר בין גבר לאישה זה בכלל לא דומה למה שיש בסרט הזה, כי זה מעוות את הכול. אני לא פוסל בכלל חקיקה. אומרים לי: זה פגיעה בחירויות. נכון, נכון, באיזון. אנחנו כל הזמן פוגעים בחירויות. רוצים פגיעה בחירות? חגורת בטיחות היא פגיעה בחירות. לא בא לי לשים חגורה. הרי זה אפילו לא פוגע במישהו אחר. קסדה, קסדה. קסדה. באיזון בין חירויות לבין נורמליות מותר לנו להתערב. איפה הקו? אנחנו נבחן את זה בזמן הקרוב. תודה רבה. תודה לשר החינוך נפתלי בנט. חבר הכנסת מיקי לוי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שר החינוך, כידוע לך אין לי טענות אליך, ולא הורגים את השליח, כפי שנאמר, אבל תשובה עלובה יותר מזו שנשלחת להגיד מעל הדוכן הזה, כאילו קרן קיימת הוכרה כחברה לתועלת הציבור ולכן היא לא צריכה, באמת, זו המהות? ציפיתי שיבואו ויגידו למה לא, למה כן, מה עוד שיושב-ראש קרן קיימת, חבר הכנסת לשעבר דני עטר, בא ואומר: אנחנו רוצים, תחילו עלינו את ביקורת מבקר המדינה, אנחנו מבקשים, מתחננים. ומה עושה הממשלה הזאת? עומדת כאן ואומרת: חברה שנרשמה כחברה ב-2012. את זה ידעתי, לא הייתי צריך שתגיד לי את זה. הנה בא יושב-ראש הקרן הקיימת, חבר הכנסת לשעבר דני עטר, ובאומץ רב אומר: תחילו עלי את החוק. מה יותר טוב מזה?

ועכשיו תגיד לכולם, מרכז הקואליציה, נגד. על מה נגד? חלקם אפילו לא יודעים על מה נגד. מה ביקשנו? שהחגיגות האלה של קרן קיימת, חברה, אתה אומר? אז איך לוקחים מפרויקטים שאמורים ללכת לגליל, רשומים פרויקטים ומכניסים לשם ארוחות שחיתות במסעדות יוקרה? איזה מין ביקורת זו? פשוט בא לבכות. איך אתם לא מתביישים? מילא הייתה תשובה רצינית, אינטליגנטית, למה לא. ולזכותו, בפעם העשירית, של היושב-ראש הזה, שהוא רוצה. מחר מישהו יתחלף והוא לא ירצה,

הזדמנות בלתי חוזרת לעשות סדר, לסדר את העניינים, לפקח על הכספים הגדולים האלה, הרחבים האלה, לפקח על הפרויקטים. ואני, שמצליף בקרן הקיימת כבר ארבע שנים, נאלץ פה לבוא ולהגיד ליושב-ראש הקרן הקיימת: כל הכבוד. אבל הממשלה, הממשלה, אתם לא רוצים? תגידו, איפה אתם חיים? אין לי מה, את טועה. לכי ללמוד. כנראה את טועה.

רצינו להחיל, הממשלה הכשילה. אין לי אלא באמת להצטער מעומק לבי על ההצבעה שתהיה פה במשמעת קואליציונית.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. אם כן, הצעת חוק חופש המידע (תיקון, קרן קיימת לישראל), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מיקי לוי. הצבעה בקריאה טרומית, מי בעד? מי נגד? ההצעה

מסדר-היום את הצעת חוק חופש המידע (תיקון, קרן קיימת לישראל),

44 מתנגדים, 34 בעד, אין נמנעים. הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק לקידום החינוך המוזיקלי בישראל, התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יעקב פרי וקבוצת חברי כנסת, תשובה והצבעה במועד אחר. נכבדי היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, הפסקול של חיינו מורכב מאירועים, חוויות, שמחות וגם רגעי עצב ותוגה. אני לא שומע את עצמי. רבותי, אנא מכם, חברי הכנסת. חבר הכנסת יואב קיש, שרת המשפטים, נא לשמור על השקט. הפסקול של מדינת ישראל כולל בחובו את הרגע המכונן של הקמת המדינה, את עליית יהודים מכל קצוות תבל, שחרור ירושלים, מלחמות, אירועי צה"ל וביטחון. אם בהתחלה המדינה שבדרך והמדינה שבהקמה סבלו מקשיים רבים והיעדר תקציבים, ולמרות זאת המדינה סיפקה לאזרחיה דיור,

שירותים סוציאליים ובעיקר אחריות ציבורית, כיום אנו נתקלים במדינה אטומה, אינדיבידואליסטית, משוסעת, שהפריטה את עצמה לדעת כמעט בכל תחום אפשרי. אנו נתקלים במנהיגות פוליטית שלא רואה את טובת המדינה וכלל אזרחיה, לא רואה את התמונה הגדולה, הרחבה, ולטווח ארוך מדובר במנהיגות ששמה לה בחשיבות עליונה את מקורביה המקושרים עמה ובעלי האינטרסים הצרים. הממשלה הזאת לא מנהיגה, לא ראויה ולא בעלת ראייה לטווח ארוך. זה ממנה והלאה. היא עובדת בכיבוי שרפות ובקניית קולות של חברי כנסת מהקואליציה. מדוע אני אומר זאת? כי חברי כנסת, חברי, כמו נאוה בוקר או אורן חזן, יכולים לקבל 10 מיליון שקלים לשימוש כראות עיניהם. הממשלה הזאת יכולה גם למנות שרים בלי תיק או סגני שרים עד להודעה חדשה, אבל ילדי ישראל והוריהם, הנאנקים תחת נטל יוקר המחיה, מה פתאום, שימשיכו לבדם להיאבק למען החינוך, הערכים והמשך התרבות של מדינת ישראל. למיטב הבנתי, כדי להוציא לפועל את החוק לקידום החינוך המוזיקלי, מבחינת האוצר, הפער היום אינו עולה על הסכומים שקיבלו חברי כנסת עבור הרמת אצבע לאישור חוק התקציב, שגם בכך אני סבור שנציגי האוצר הפריזו וטעו. אבל נשים זאת בצד. אמרו לי שכל יוזמת חקיקה חיובית בנושא החינוך, החשוב כל כך, לנו, היא דבר מבורך, וכמעט אין על כך חולק, פרט למחלוקת אחת, המחלוקת התקציבית. חברי וחברותי חברי הכנסת, ברור לי שזאת הסוגיה המרכזית ברוב הצעות החוק שאנחנו מניחים, ביטן, אני אודה לך. אני אשמור עליו. זה לא לשמור, זה הצעקות שמפריעות לי לשמוע את עצמי. ברור לי שבגלל זה הממשלה דוחה כל הצעה, או כמעט כל הצעה, שהאופוזיציה מגישה. הצעת החוק שיזמתי לקידום החינוך המוזיקלי בישראל, ויש שיגידו: להצלתו, היא הצעת חוק בלי לובי פוליטי, בלי אנשים שיצאו לרחובות, בלי לובי שילחץ על מקבלי ההחלטות בוועדות השרים לענייני חקיקה. שוב ושוב מוצאת לנכון ועדת השרים לדחות את ההחלטה אם לתמוך בחוק או לא. רוצים לתמוך, אבל אין כסף, זאת הצעה טובה, אבל חבל שהיא לא מקודמת על-ידי חבר קואליציה. הצעת החוק, חברי, נועדה גם לאפשר להוריד את יוקר המחיה לעשרות-אלפי הורים. שמנו דגש בערי הפריפריה ועל הערים החלשות כלכלית. היא נועדה בראש ובראשונה עבור ילדי ישראל, שלא יהיו ילד או ילדה בישראל שמבקשים ללמוד מוזיקה ולא מתאפשר להם בגלל הנטל הכלכלי. הצעת החוק הזאת נולדה מצורך, להציל את החינוך המוזיקלי בישראל, שעם השנים תקצובו הלך והידרדר. עברתי כברת דרך ארוכה עד שההצעה הונחה על שולחן הכנסת, כדי להביא את התוצר הטוב ביותר, לטעמי. קיימתי פגישות אין-ספור עם גורמים המעורים בתחום. קיימנו בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בראשות היושב-ראש חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, דיון נוקב במצב הקיים ובצורך לשפרו. המציאות הזאת היא תולדה של הזנחה של שנים על-ידי כל ממשלות ישראל, לכן אין לי טענה ספציפית לשר החינוך נפתלי בנט, שהבנתי שדווקא פועל בעת הזאת לשנות את המצב הקיים, יחד עם הצוות החדש-יחסית שמינה כדי לטפל בתחום המוזיקה. הטענה בדבר הזנחה של שנים היא לא בעלמא, היא טענה שמגובה בנתונים: תקנת התמיכה הרלוונטית בשנת 2005 עמדה על 9.8 מיליון שקל, ובשנת 2015, על 11.4 מיליון שקל, בעוד הכוונה המקורית הייתה להעמידה על 8.4 מיליון. במשך עשר שנים לא חל שום שינוי בתקציבי התמיכה בחינוך המוזיקלי, למרות עליית המדד בעשרות אחוזים ועליית תקציב משרד החינוך במיליארדים, משנת 2005 עד היום. על-פי דוח מרכז המחקר והמידע, המציאות היא שכדי ללמוד מוזיקה ברמה מקצועית נאותה הורי הילדים נאלצים לשלם בין 3,000 ל-9,000 שקל לשנה עבור כל ילד. ומה יעשו הורים לכמה ילדים המבקשים ללמוד מוזיקה? מה יעשו הורים ביישוב שאין בו קונסרבטוריון מוכר? רק 39 מהקונסרבטוריונים בישראל מוכרים ונתמכים על-ידי משרד החינוך, וקיימים עוד 145 קונסרבטוריונים שכלל אינם מוכרים או נתמכים על-ידי המשרד. עשרות יישובים משוועים לעזרת משרד החינוך, שבמשך שנים רבות לא הגדיל את מספר בתי-הספר למוזיקה. נמצא בדוח של מרכז המחקר והמידע גם כי ככל שהרשות המקומית חזקה יותר כלכלית, וזה גם מובן, חלקה בתקציב בתי-הספר למוזיקה גבוה יותר, מכאן שרשויות חלשות כמעט,

לא משתתפות בתקציב, ורוב הנטל נופל על כתפי ההורים. והנה עוד עיוות שקיים היום: רק 19% מהתקציב לשנת 2015 נועד לקונסרבטוריונים שנמצאים ביישובים באשכולות 3 4 במדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חוסר פרופורציה, היעדר שוויוניות ועיוותים, זוהי המציאות. במדינת ישראל, לצערנו, כמעט בכל תחום קיימים פערים, לפעמים דרמטיים, בין המרכז לפריפריה, פערים שהולכים ומתרחבים בחברה הישראלית, ואני מקווה שהם עדיין לא מספיק גדולים כדי לגשר עליהם. בתי-הספר המקצועיים למוזיקה מעניקים השכלה מוזיקלית רחבה ומקצועית לעשרות אלפי ילדים ובני-נוער עד גיל 18. חינוך באמצעות מוזיקה הוא כלי חשוב וערכי שהוכיח את עצמו במחקרים רבים, והוא בעל ערך רב לכל לומד בפרט, ובתרבות ובחברה בכללותה. חברותי וחברי חברי הכנסת, כידוע לכם, אני מוזיקאי, ואני יכול לעמוד דקות רבות ולדבר על המעלות הרבות שיש לחינוך מוזיקלי, הן בילדותו והן בחייו הבוגרים,

אבל יש גם הרבה מחקרים מדעיים אמפיריים המוכיחים את היתרונות הגלומים בחינוך מוזיקלי מקצועי, והדגש הוא על המילה "מקצועי". המחקרים מראים כי לימודי מוזיקה עשויים לתרום תרומה של ממש לחינוך, להתפתחות של ילדים, ויש להם תרומה ממשית לשיפור הישגי התלמידים, שיפור הכישורים החברתיים ותרומה כללית להתפתחותם. יש גם קשר ישיר בין לימודי מוזיקה לשיפור מיומנויות הקריאה, שיפור במתמטיקה,

אדוני שר החינוך, למוזיקה יש השפעה גם על ההישגים במתמטיקה, והישגים טובים יותר במבחני אינטליגנציה ויצירתיות. המחקרים מצאו עוד מעלות רבות ללימודי מוזיקה, ולא אלאה אתכם בהם, אבל זו רק הגושפנקה לחיוניות וליתרונות ללומדים. חבל שעד כה המדינה לא עושה די כדי להרחיב ולשפר את לימודי המוזיקה. אתמול אמר שר האוצר כחלון שהוא לא מאמין במשק בריא ובחברה חולה. אדוני שר האוצר, יש פה חוסר שוויון שממש זועק, היעלה על הדעת שחיינו לא ילוו במוזיקה? המספרים חשובים, אבל גם הרוח, שנדמה לי כי לפעמים היא נשכחת פה, בכנסת. הצלילים המלווים את חיינו שזורים כחוט השני בחיי המדינה, והם חלק אינהרנטי של ההוויה הלאומית, המורשת והחברה הישראלית. חברותי וחברי חברי הכנסת, יש דברים שצריכים להיקבע בחקיקה ראשית, ולא להיתמך בתקנות תמיכה או בהסדרה על-ידי נהלים פנימיים של משרד זה או אחר, בדיוק כמו הצעת החוק הזאת שלי. אני קורא לכם, חברי הכנסת, ובמיוחד לשר האוצר כחלון ולשר החינוך בנט, בואו נמצא את עמק השווה בנוסח ההצעה, בואו נקדם את החינוך, נקדם את ילדינו, ואל תשתיקו אותם ואת פסקול חיינו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יעקב פרי. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192)

התשע"ז 2017, הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז 2017, הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז 2017. כמו כן הונחה החלטת ועדת האתיקה בעניין העסקת יועץ פרלמנטרי המבקש לעסוק בעיסוק נוסף.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה), התשע"ה 2015, הצעת חוק ביוזמת חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת אחמד טיבי, עשר דקות לרשותך. תשובה והצבעה במועד אחר. יש תשובה?

אבל הבנתי שתשובה והצבעה במועד אחר, כך כתוב.

סוכם שהשר יענה, אבל הצבעה תהיה במועד אחר.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אין יותר רלוונטית מהצעת החוק הזאת, שכבר הצעתי אותה בכנסת השבע-עשרה. בכנסת השבע-עשרה הצעתי את ההצעה הזאת למתווה, מין הסכם בין הציבור הערבי והנהגתו לבין הרשויות, לבין ממשלת ישראל, שבסיסו הקפאת צווי ההריסה והתחלה חדשה. גם בכנסת הקודמת העליתי את ההצעה הזאת, אבל יותר מזה, נפגשתי עם ראש הממשלה פעמיים בקשר לנושא הזה בכנסת הקודמת. הוא אף פעם לא אומר לך בישיבה שהוא דוחה את ההצעה שלך, אבל אתה יוצא ואז אתה שומע לאחר מכן

את ההחלטות אתה שומע אחר כך בערוץ 2. שהוא לא מסכים להצעה. הרי מה מטרת ההצעה? גם אנחנו, מסעוד, בתחילת הקדנציה, ארבעת ראשי הרשימה המשותפת נפגשו עם ראש הממשלה. אחד הנושאים הראשונים שעלו היה הנושא הזה. ההצעה המתווה הזה שוב עלה. שוב הוא הקשיב ואמר: אני אחשוב, אני אבדוק, אני ולאחר מכן נודע לנו שהוא דוחה את ההצעה. חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואני, ומאזן גנאים, יושב-ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, נפגשנו עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ונכח שם גם ארז קמיניץ, המשנה. דנו בהצעה הזאת, והיא הועלתה גם בפני היועץ המשפטי. יתרה מזו, במשך שנים ועדת המעקב העליונה, כשמוחמד זידאן היה יושב-ראש, שיגרה מכתב לראש הממשלה כדי להסדיר את נושא הבנייה הלא-חוקית, so called.

אבל היא לא מורשית כי לא נותנים רישיון. אפילו מכתב תשובה ועדת המעקב לא קיבלה אז. מה התרחש לאחרונה מול עינינו? היה הנושא של עמונה, וטוב שהשר בנט הוא שישיב, ואז בגלל עמונה, הבנויה על קרקע שנגזלה מבעליה הפלסטינים, הודיע ראש הממשלה הודעה פומבית: הוריתי לשר לביטחון פנים ארדן להגביר את אכיפת עשרות צווי ההריסה במשולש, בוואדי-עארה, בנגב, בירושלים וכדומה,

נגד בתים ביישובים ערביים. והוא השתמש בביטוי "אכיפה שוויונית". אכיפה שוויוניות בין מי למי? בין עמונה, בין התנחלויות, לבין אזרחים ערבים בתוך מדינת ישראל שבונים על קרקע פרטית עם טאבו? הבנייה שלנו היא על קרקע פרטית.

אדוני השר, אדוני יושב-ראש הכנסת, לא בא כאן להגן על מישהו שבונה בית על שטח שמיועד להקמת בית-ספר או מרכז רפואי.

אנחנו מדברים על בתים למגורים על קרקע פרטית. אז אנחנו מגיעים לעניין קלנסואה. באים, מדביקים צווי הריסה ואחרי יומיים:

דחפורים. לא היה סיפק, לא היה זמן לאנשים האלה לפנות לבית-המשפט. בדרך כלל אתה נותן אפשרות להליך משפטי. הכוונה הפעם הייתה למנוע את הפנייה להליך המשפטי, כי בייעוץ המשפטי לממשלה, בפרקליטות, חושבים שהפנייה לבתי-המשפט מאריכה את התהליך ופוגעת באפשרות להרוס,

גם באום-אלחיראן היה משא-ומתן על פינוי. עשרים משפחות כבר התפנו. אבו חודייפה התפנו.

וטיוטת חוזה, כמו שאומר חבר הכנסת סעדי, 20 עמודים. ניהלו משא-ומתן עד חצות. סיימו את המשא-ומתן. לא סוכם. ואז במקום לקבוע עוד ישיבה, חמש שעות לאחר מכן יש דחפורים, יש מאות שוטרים, יש תחמושת חיה ויש קורבנות. יעקוב אבו אלקיעאן נורה על-ידי שוטרים בתחמושת חיה. אפילו בסרטונים רואים שהוא נסע לאט, היו יריות, ואז הייתה האצה. לכן, מישהו צריך לבדוק. מי זה המישהו הזה?

אלא גוף חקירה מקובל, ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה בראשות שופט, מי האחראי גם למותו של יעקוב אבו אלקיעאן וגם למותו של ארז לוי, השוטר. המשפחות זכאיות לדעת את האמת.

אומרים שבנגב אין אכיפה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני רוצה לגלות לכם שבשנה שעברה, אתם יודעים כמה צווי הריסה בוצעו בדרום? כמה צווי הריסה בוצעו בדרום? 1,200 מבנים. 1,200 מבנים נהרסו בשנה שעברה בדרום, של ערבים, כמובן.

הורסים יישוב שאנשיו הובאו אליו בשנות ה-50, אום-אלחיראן, והמטרה המוצהרת של הקמת יישוב יהודי מעל הבתים ההרוסים של אום-אלחיראן מהי? המטרה המוצהרת: לבלום את התפשטות הבדואים בנגב, לפגוע ברצף. אגב, מי מתנגד להקמת חירן? ראשי רשויות יהודיות כמו דימונה, ירוחם וערד. אומרים: יש יישובים, למה צריך להקים יישובים? זה מחליש את היישובים הקיימים.

בדקנו כאן בכנסת לפני כמה שנים, רוב צווי ההריסה והפרות הבנייה, הם יותר ביישובים היהודיים מאשר ביישובים הערביים.

לגבי יישום צווי ההריסה, אני רוצה להקריא לכם, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, מספרים. הם התפרסמו בדה-מרקר על-ידי עיתונאית מכובדת מאוד, מירב ארלוזורוב: ב-2012, רבותי, יושמו, נאכפו שבעה צווים מינהליים אצל יהודים ו-118 צווים מינהליים אצל ערבים, שבעה מול 118 ב-2012. ארבעה צווים שיפוטיים נאכפו אצל יהודים ותשעה אצל ערבים. תראה מה קרה ב-2014, אדוני השר בנט שיעלה לענות: שני צווים מינהליים נאכפו כנגד יהודים ו-112 צווים מינהליים כנגד ערבים ב-2014, שניים כנגד 112. אפס צווים שיפוטיים, ותשעה צווים שיפוטיים אצל ערבים. אפס אצל יהודים. מה זה אם לא אכיפה סלקטיבית? מישהו מטעה. אפילו הייתה תוכנית חומש לגבי הבדואים בנגב, הייתה צריכה להיות מאושררת בממשלה. שני שרים, נדמה לי גלנט ולוין, התנגדו, בטענה שהבדואים בונים בנייה לא חוקית וכדומה. הצעה של מי זה, הצעה של אורי אריאל? הם התנגדו להצעה של אורי אריאל.

זו הצעה שגם אנחנו, יש לנו הרבה מה לומר נגדה. אבל תראה, הוויכוח הוא אפילו ביניהם. באיזו שפה משתמשים עם הציבור הערבי, לרבות הציבור הבדואי? שפה של דחפורים, שפה של אכיפה, לא שפה של זכויות, של שילוב, של מתן אפשרות, של תקווה.

חבר הכנסת רוזנטל, הערבים רוצים לבנות בתים עם אישורי בנייה.

לא נותנים להם. ואז זורקים אותם לים ואומרים להם: אל תירטבו. גם לא נותנים להם תוכניות מתאר, גם לא מרחיבים את שטחי השיפוט, ואומרים להם: אתם עוברים עבירות בנייה ובונים באופן בלתי חוקי. לכן באנו, חבר הכנסת סעדי ואני, עם הצעת החוק הזאת, שהצגנו בעבר בפני ראש הממשלה, אנחנו מציגים אותה בפני הכנסת, מאתגרים את הכנסת, מאתגרים את דעת הקהל, הנה, הציבור הערבי רוצה לפתוח דף חדש: להקפיא את צווי ההריסה לכמה שנים, עם התחייבויות של ראשי הרשויות, של ועדת המעקב, של הרשימה המשותפת, של מובילי דעת קהל, ולהתחיל דף חדש, פרק חדש, לא פרק של דחפורים אלא פרק של בנייה, של זכויות, של חיים מכובדים. הרי קורת גג היא מעל, זאת זכות טבעית בסיסית, והיא מעל לחוק היבש. אי-אפשר להשאיר אנשים בלי לבנות, על קרקע פרטית, אני אומר. על קרקע פרטית. משפט אחרון. לכן, אדוני היושב-ראש, לפני כמה ימים,

לפני כמה ימים היו דיבורים על הריסה במע'אר, אחרי שכבר הרסו בחורפיש בית.

התושבים עמדו כולם מאוחדים, מכל הזרמים, מכל הדתות, סגרו את היישוב. ואז פתאום, אדוני היושב-ראש, אני אקריא לך: עורך-דין אבי כהן, ראש היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, אגב, שהוא גר במאחז, so called, מאחז לא חוקי, פלגי-מים, והבית שלו ללא היתר, אתה מבין?

הוא גם הורס בתים של אחרים, ערבים במקרה זה, וגם גר ב-so called מאחז לא חוקי, והבית שלו ללא היתר. ואז הוא משגר את המכתב הבא לראש הרשות.

הוספתי לך עוד שתי דקות.

בגלל הנושא החם, תגלה הבנה, אדוני. אני מגלה הבנה ואיפוק גדול. בהתאם להנחיית שר האוצר נעשים מאמצים להאיץ את הליכי התכנון ביישובים הדרוזיים והסדרת נושא הבנייה. במסגרת זו נערכו ישיבות רבות עם ראשי הרשויות, אשר מוטלת על כתפיהן האצת נושא התכנון, ובעקבותיו פתירת סוגיית צווי ההריסה עד להסדרת נושא הבנייה. במקביל לפעילות זו נבחנים היבטי האכיפה באופן פרטני אל מול הפעילות בשטח על מנת לתמוך במהלך התכנון המשמעותי ולא לפגוע בו. לגבי הכפר מע'אר, הוחלט וסוכם עם התביעה, עם הפרקליטות ועם סגן היועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, מר הריסות, שלא תהיה הריסה. נותנים הזדמנות לתהליך תכנוני נכון, מעכבים את הצווים ודוחים את הצו של משפחת אסלאן, עד שגברת שרי ברנד, הממונה על התכנון, תגיש תוכנית חדשה.

אני מברך על ההקפאה, כולנו מברכים, מברכים על המכתב ועל רוח המכתב. האם אפשר, אני היום, חבר הכנסת סעדי ואני, שיגרנו מכתב ליועץ המשפטי ולארז קמיניץ, המשנה.

האם את המכתב הזה ששלחו לכפר מע'אר ואת רוח הדברים אפשר להחיל גם על היישובים הערביים בנגב, במשולש ובגליל ולשלוח אותו מכתב לראשי הרשויות הערבים? זאת דרישה שוויונית. תודה, אדוני. אם מדברים על אכיפה שוויונית,

אנחנו דיברנו עם ארז קמיניץ בנוכחותך חמש פעמים. ראשי הרשימה המשותפת נפגשו חמש פעמים גם כדי לחבר את הבתים לחשמל, והתשובה תמיד הייתה מגיעה: הבנו. ראש הממשלה לא מסכים.

למה לעזאזל ראש הממשלה מוביל לעימות עם הציבור הערבי? מה קורה לאחרונה שהוא כל כך שש להסית את האש מהחקירות אל ההריסות? די להריסות. אנחנו רוצים שיח של זכויות, תודה. לא שיח של דחפורים במדינת כל דחפוריה. רוצים שוויון אזרחי ושותפות אזרחית מלאה. תודה, אדוני. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מודה לך. אדוני, השר בנט ישיב. הייתי מאוד מאופק. מסגן יושב-ראש הכנסת, תשע דקות. לפחות 14 דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש לפתוח בתודה, תודה לשר לביטחון פנים גלעד ארדן, שהביא עמו לתפקיד הכל-כך חשוב רוח חדשה, תודה למפכ"ל רוני אלשיך, שמנהיג את המשטרה בעוצמה, מעל לכול, תודה לשוטרי ישראל. זה מקצוע כפוי טובה. השוטרים לא מקבלים קרדיט וגב מספק, אבל תמיד הם שם. יש בחירות בפתח? כשטרור האוטובוסים מכה בנו, אתם, שוטרי ישראל, שם. זאת תשובה על ההצעה שלי?

תקשיב, אתה דיברת פה 14 דקות. אף אחד לא הפריע לך. אני אגיע לזה.

תאפשר לשר לענות גם אם הדברים לא נעימים. כשטרור האוטובוסים מכה בנו, אתם שם בשבילנו, כשטרור הסכינים שוטף את הארץ, אתם שם בשבילנו, בשיא הקיץ, בקור של החורף, אתם שם בשבילנו, כשאנחנו הולכים לישון בלילה, אתם שם בשבילנו, כשאנחנו מתכנסים לחגוג את סדר פסח, ראש השנה, כולנו עם המשפחות, אתם שם בחוץ בשבילנו, כשיש הפגנות אלימות, אתם שם בשבילנו. אז תדעו לכם, שוטרים יקרים, בשם אזרחי ישראל ובשם ממשלת ישראל: אנחנו מגבים אתכם. עכשיו אני רוצה לדבר אליכם, חברי הכנסת הערבים. ההתנהלות שלכם בשבועות האחרונים, בתקופה האחרונה, של אמירות על כמה חשוב שיישפך דם, אני אגיד דבר שממש מתסכל, כי אנחנו עובדים כל כך קשה להכניס את המגזר הערבי, בחינוך יותר טוב, אתם יודעים,

במתמטיקה, בתנועות נוער, בהיקפים שלא היו. אני רוצה לומר שמאז חאג' אמין אל-חוסייני, לא הייתה מנהיגות פוליטית שהביאה נזק כל כך כבד על ערביי ישראל כמוכם.

אבל אנחנו לא נוותר. אנחנו נמשיך לתת חינוך טוב, נמשיך לתת בריאות טובה, נמשיך לתת רווחה ונמשיך לאכוף את החוק. אוי ואבוי אם תמשיכו. אני רוצה לומר לכם עוד משהו, כי המנהיגות בשטח היא מנהיגות שאכפת לה מהתושבים. אני אשאיר אתכם בשאלה אחת קצרה, ובזה אני אסיים. שאלה אחת. אולי תתייחס לעובדה,

חברי הכנסת, תאפשרו לשר לומר את דבריו. אין הצבעה. הצבעה במועד אחר. רבותי חברי הכנסת, השבוע אירע אסון אזרחי: אם ושלושת ילדיה הקטנים, באבו-גוש, עין-נקובה, נשרפו. כנראה הייתה שמיכה ליד התנור הספירלי. הגעתי להלוויה באבו-גוש, חיבקתי את המשפחה, את הסבא, את האבא, את בני הכפר, כי כולנו בני-אדם. שאלה אחת: למה לא היה שם אף חבר כנסת ערבי?

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעה לסדר, אדוני היושב-ראש, מותר לי לעלות. לא, לא.

נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה לבדיקת אירועי אום-אלחיראן, מס' 5863. חבר הכנסת טלב אבו-עראר, בבקשה,

ישיב במשולב, גם על הצעה השנייה, של חברת הכנסת תמר זנדברג, השר גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום, אחרי כל השתלשלות הדברים באום-אלחיראן, אפשר לעמוד רגע ולהתבונן במה שהתרחש. אנו עומדים בפני סוגיה שבה צריך לקרוא לדברים בשמם בכדי לא לקבוע עובדות לפני חקר האמת. תקרית ולא פיגוע, באום-אלחיראן. נהג הרכב נורה למוות, שוטר שנפטר או נהרג, נרצח, נרצח.

הוא נפטר מדום לב. קובעים עובדות ואחר כך בודקים. מאשימים ואחר כך חוקרים. המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה, אחרי כמה ימים, אומר: אנחנו נחקור חקירה ארוכה. לא היה אפשר להגיד את זה לפני, או ביום התקרית? המפכ"ל אינו פוליטיקאי, הוא חייב להשתהות ולאחר מכן לצאת בהצהרות. לא ייתכן שהוא וראש הממשלה והשר ארדן יתנהגו כמו אחרון הטוקבקיסטים ויובילו מסע הסתה שפל המבוסס על שקרים וקביעות לא בדוקות כדי ללבות שנאה כלפי אזרחים ערבים. העובדות שאני מבקש לבדוק, יש טענה שהנהג נהרג בדם קר, וזה עולה מהעובדה שהוא יצא מביתו ונסע לאט ואז נורה, איבד שליטה על רכבו, ובגלל מדרון גדול הידרדר במהירות, ואת זה ניתן לראות מצילום האוויר. יש טענה שהשוטר נדרס על-ידי הנהג. האומנם? אני שואל: למה הוא נקבר במהירות כל כך רבה, שעתיים-שלוש אחרי שמת? יש חשד למוות מאש חיה. צריך לבדוק את זה. הנהג, מכובדי היושב-ראש, נשאר מדמם עד מוות, כי מדוח הנתיחה של אבו-כביר עולה שנפגע בברכו וכן בעורק בחזה, ודימם במשך שעות, והיה אפשר להציל את חייו. זה נושא שמצריך בדיקה. הפקודות, שנשמעו מבלבלות בשטח,

כך נשמעו קולות של שוטרים, של מפקדים, נא להיזהר, יש ירי. המפקד, מפקד השטח, לא מבהיר מה מקור הירי, ומתחולל בזירה

מי נגד מי, לא יודעים. חבר הכנסת איימן עודה חטף שני כדורי גומי, ניגש לבית-החולים מרצונו, אף אחד לא דאג לקחת אותו לשם, נושא שטעון בדיקה. ברדק אחד גדול מתחולל שם בזירה. יש פה מקום לחקור, חברי חברי הכנסת, כדי ליצור אמון, כדי שאני ובני עמי נהיה רגועים, כדי שאמו ואשתו של השוטר יהיו רגועות. צריך לבדוק את התקרית. מותו של השוטר מדאיג אותנו באותה מידה שיעקוב אבו אלקיעאן נרצח. לא יכול להיות שנשאיר עניין זה פתוח כמו שמשאירים פצע מדמם, שיוביל לעוד קרע באוכלוסייה. השר ארדן, השר ארדן, אני פונה אליו בשאלה. מהשעה הראשונה, מהרגע הראשון שהיה אירוע, הוא התחיל להצהיר לתקשורת: מדובר בפיגוע דריסה, מדובר במחבל, מדובר באיש "דאעש". עדיין לא בדק, לא חקר. לא חקר, רק מרוב שהוא ממש מתכוון למקום יותר גבוה, אולי בליכוד, אולי בממשלה, כדי לרצות חלק מהאוכלוסייה שבחרה בו, הוא מצהיר. ללבות שנאה נגד הערבים, אין לו בעיה. כבוד השר ארדן, אתה שר של כל אזרחי המדינה, לא שר ליהודים, לא שר למתנחלים, לא שר לימין. אתה שר לימין וגם לשמאל, וגם נתניהו, וגם מפכ"ל המשטרה. ושמענו אתמול מה אמר המפכ"ל לשעבר, שהצהרותיו של המפכ"ל ושל ארדן הן רק לצורך הון פוליטי. אם הייתי אני המפכ"ל, הייתי זהיר מלהצהיר ולומר אמירות כל כך חמורות. ואני כאן, מזירת האירוע, מכובדי, זה כמו בעניין השרפות. אותה התנהלות בעניין השרפות, ההצתות. נכון, נו, מה? זה פשוט אהבה בוערת לארץ-ישראל. גם שם, אהבה בוערת לארץ-ישראל. טרור ההצתות. אהבה בוערת לישראל, קוראים לזה. אהבה בוערת לארץ-ישראל. אדוני היושב-ראש, מכאן אני קורא, או אנחנו, כאוכלוסייה הערבית, ביקשנו ומבקשים להקים ועדת חקירה ממלכתית שיעמוד בראשה שופט העליון ושהחברה הערבית תהיה מיוצגת בה. רק כך אפשר להגיע לחקר האמת. ואם לא, הרי אנחנו ימים כבר מבקשים, אני פונה לחברי חברי הכנסת להסכים, להצביע בעד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית כדי ממש לחקור את האמת, להגיע אליה. אנחנו גם מעוניינים, כאוכלוסייה הערבית בנגב, מעוניינים להגיע לאמת. זה מה שהשר ארדן לא מעוניין בו. אם אין לך, כבוד השר, מה להסתיר, למה אתה מתנגד להקמת ועדת חקירה?

לפי הדוח הפתולוגי שהועבר למשטרת ישראל ולמח"ש הירי התרחש בטרם האיצה המכונית, כך כתוב, בטרם האיצה המכונית. הקליע השני פגע בעורק בבית החזה. יכול להיות שאזרח במדינת ישראל, מכובדי היושב-ראש, יישאר מדמם משעה 06:00, בבוקר, עד 14:00, זרוק, זרוק? מה, הוא לא בן-אדם? קבעו שהוא מחבל, שהוא "דאעש", והוא נורה, בעדויות אנשים שהיו בשטח, ערבים ויהודים. וגם הסרטון הבדואי מראה את זה בצורה הכי ברורה שיש. רק התחיל לנסוע מטר אחד,

מה אומר גם הדוח, לפי דיווח מבצע הנתיחה, במכון לרפואה משפטית, קבע כי אילו קיבל יעקוב אבו אלקיעאן, רחמתו אללה, טיפול ראשוני בשטח, והועבר לבית-החולים, היה אפשר להציל את חייו. היה אפשר להציל את חייו. ואני מכאן מבקש להוציא גם את גופתו של השוטר, כדי להראות לכל הציבור ממה הוא נהרג, דריסה או חטף כדור מהשוטרים. מעוניין מאוד אני. שעתיים, ייקבר השוטר.

ממה אתם חוששים?

אני מעוניין לדעת. ובסוף, אין לי שום בעיה, מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, להפגיש אפילו בין משפחת יעקוב אבו אלקיעאן למשפחת השוטר, אחרי שתוקם ועדת חקירה והאמת תצא לאור, להפגיש ביניהן. אין לי שום ספק כי האמת תשאיר את הקשר בין שתי האוכלוסיות ברמת אמון הרבה יותר גבוהה מאשר תישאר תחושה שאוכלוסייה שלמה אשמה ברצח שלא ביצעה. מרקם היחסים עדין מאוד מאוד ואסור לנו לתת כל סיכוי פגיעה בו, אף שראש הממשלה והשר ארדן והמפכ"ל אלשיך לא הותירו סיכוי להידברות. אבל אנחנו לא נתייאש, נמשיך לנסות לשמור. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברי חברי הכנסת להצביע בעד ועדת חקירה פרלמנטרית, ומזמין אותם שוב לבקר אצל משפחת אבו אלקיעאן, ולשמוע את השיחות, את השיחות המוקלטות, המורה, המחנך, האיש התמים הזה שנהרג בדם קר, הוא מבקש מבני-משפחתו, תודה רבה, אדוני. לא להתעמת עם המשטרה, שיהרסו. אנחנו יוצאים מהבית, שיהרסו.

זה שהאשימו אותו שהוא איש "דאעש". תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת תמר זנדברג, באותו נושא, בבקשה: הצורך בהקמת ועדת חקירה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

היום לפני שבוע, ביום רביעי שעבר, נהרגו שני בני-אדם, שני ישראלים, שני אזרחים, אחד מהם שוטר. היום לפני שבוע לפנות בוקר בוצעה עקירה אכזרית של אזרחי ישראל מביתם, אני רק רוצה לשאול שאלה. מר חזן, אני מבקש ממך.

חבר הכנסת חזן. לא כי היה צריך,

בכלל יש לך זכות לדבר, אחרי אתמול? עדיף תשתוק את הפה, יותר טוב לך. בבקשה, גברתי. היום לפני שבוע לפנות בוקר התבצעה עקירה אכזרית של אזרחי ישראל מביתם בשטח מדינת ישראל, לא כי היה צריך ולא כי בית-משפט קבע. בית-משפט לא קבע שצריך. בית-משפט קבע שאפשר, ומדינת ישראל החליטה שהיא רוצה, רוצה לפנות אזרחים ערבים בדואים מהבית שלהם רק בשביל ליישב במקומם, על אותה אדמה בדיוק, אזרחים ישראלים, אבל יהודים. זו גזענות מהסוג הפשוט ביותר, שהיא פשוט כתם שחור על כל מדינה דמוקרטית. ומה שאירע בשעות שלאחר מכן מראה שכשמנסים לעשות משהו רע, זה מסתבך, וזה מה שראינו בשבוע שעבר. אירועי אום-אלחיראן, שמצריכים ועדת חקירה, מתחלקים לשניים: מה שקרה ביום רביעי שעבר וכל מה שקדם לזה. וכל אחד מהחלקים האלה ראוי לוועדת חקירה בפני עצמו. וגם מה שקרה אחרי, נכון. בקרב הציבור הבדואי וכלל הציבור הערבי במדינת ישראל וציבור יהודי גדול, שנשארה לו לא רק סולידריות אלא גם תחושה בסיסית של צדק, יש תחושה קשה. יש תחושה של עוול עמוק, שכולם יודעים שאי-אפשר להמשיך כאילו לא קרה כלום אחרי שמדינת ישראל הכריזה מלחמה נגד אזרחיה,

ואחרי שממשלת ישראל, מה זאת ההסתה הזאת נגד המדינה? צריך להקים ועדת חקירה על הבוגדנות שלכם. ועדת חקירה על הבוגדנות שלכם. העבירה את עצמה תהליך של פוליטיזציה והתחילה לייצר fake news.

נמאסתם. בוגדים, נמאסתם.

חבר הכנסת, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מה הוא אומר. זאת רק הפעם הראשונה? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. גירשת ניצולי שואה מכנסת ישראל. על מה אתה מדבר בכלל? גירשת ניצולי שואה מכנסת ישראל.

גירשת מכאן

את מי זה מעניין?

עיסאווי פריג', אני לא צריך את עזרתך. בבקשה, גברתי. לראות רק סיפור קטן, דוגמה

שם סוגרים את הגישה לכפר כמו שטח צבאי סגור, בתוך גבולות מדינת ישראל. שם מרכזים את האוכלוסייה, מאות אנשים, נשים וילדים, ברחבה של מסגד מול 500 שוטרים וצלפים על הגגות.

זה מדינת ישראל. זה אזרחי ישראל. ושם מופגנת שוב, ולא בפעם הראשונה, לאורך זמן, לצערנו, תרבות הטיוח של משטרת ישראל. אלמוג בן-זכרי, כתב "הארץ", פנה למשטרת ישראל השבוע לשאול מתי נקבע מותו של יעקוב אבו אלקיעאן. שאלה אינפורמטיבית, רוצים להביא את האמת לציבור. התשובה הייתה שהנושא נמצא בחקירה ואי-אפשר להתייחס לזה. אבל להגיד שהוא מחבל, את זה אפשר היה ברגע, את זה לא צריך לבדוק, לא צריך לשאול. קשר ל"דאעש", קשר לתנועה האסלאמית. אחר כך בטוויטר, השר ארדן, אדוני השר, צייצת במה שנראה כמו ניסיון למתן ולעדן את ההאשמה החריפה הזאת, שבינתיים לא הוצגה לה שום ראיה. כתבת ככה: כתוב במפורש שנבחן הקשר שלו ל"דאעש". לא כתוב שהוא פעיל "דאעש". באמת, כבוד השר? נבחן? נבחן הקשר. מסתבר שבעברית, אחרי המילה "נבחן", אפשר לכתוב כל דבר, בלי שתוצג לזה ראיה, בלי שתובא לכך איזו עדות.

אבל זה לא מקרה, כי המילה "דאעש" מעוררת פחדים ומעוררת אימה, ובצדק. אבל כשמשתמשים במילה הזאת אחרי המילה "נבחן", הכול הולך, ואפשר להמשיך הלאה. בטח אף אחד לא ייקח על זה אחריות. הרי אותו דבר בדיוק קרה עם גל השרפות בנובמבר. בדיקה אם מדובר בהצתות וכמה הפכה בתוך שעות ספורות לכותרות אדומות על אינתיפאדת הצתות, על טרור המציתים ופרעות תשע"ז, לא פחות מזה. ואף אחד לא שם לב שאחרי חודשיים יש לנו אפס עצורים, אפס כתבי אישום, אפס חקירות פתוחות ואין ראיות משמעותיות. אדוני השר, זו לא בושה להגיד: טעינו, מיהרנו, סליחה. נכן, טעינו, נתנו לך לדבר. נכון, טעינו, נתנו לך לפתוח את הפה. נכון, טעינו.

חבר הכנסת אורן חזן, אני לא רוצה להוציא אותך, אבל אם אתה תאלץ אותי, אעשה את זה בשמחה, כי באמת אתה עובר את הגבול. אני עובר את הגבול? מספיק. מותר לאנשים לדבר אחרת ממה שאתה חושב. סליחה.

תמצא את ההזדמנות, תעלה ותגיב, אבל אנא ממך, תפסיק עם זה.

תזכור, אתה בקריאה שנייה. אתה באזהרה שנייה. תמשיכי, גברתי. למה אתה לא מוציא אותו? מה הפחד מזה חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. בינתיים גם את מפריעה.

אדוני השר, עוד לא התנערת מהבדיקה על ההצתות, שהפכה ל-fake news הגדול במדינה, וכבר התחלת בבדיקה חדשה על הקשר ל"דאעש" ולתנועה האסלאמית, ובמקום לבדוק את אירועי הדריסה על סמך נתוני אמת, מיהרתם לשחרר את המילה "נבחן", לשחרר אמירה רפה, ואחרי זה, ואללה, מי יבדוק אתכם על זה? ועוד זה מדבר וזה בא, ראש הממשלה מתגאה, בפייסבוק שלו, שכוחותינו שלנו,

היהודים או הישראלים? כוחותינו פועלים בשטח, ונגד מי? נגד אזרחינו. אותו דבר קרה עם הפציעה של איימן עודה. אנחנו עדיין ממתינים, חברי. כל יום אנחנו שואלים אותך מה קורה עם דוח המכון לרפואה משפטית. אתה רוצה לבדוק, לברר את האמת. מה מקור הפגיעה בראש שלך? אתה עדיין מסתובב עם התפרים ואנחנו מאחלים לך רפואה שלמה, אבל לממשלה זה לא מספיק. הם מיהרו לבדוק שנפגעת מאבן, אגב, כאילו שזה משנה. חבר כנסת שנפצע ושוכב מאושפז בבית-חולים, באותו זמן, אדוני השר, אתה ביקשת לבדוק אם אפשר להעמיד אותו לדין על הסתה לרצח, לא פחות מזה. אלה המילים שבהן השתמשת: דם ההרוגים על ידיכם. לחברי כנסת. זאת אמירה קשה, חצופה ומרושעת. זאת האמת. זאת האמת. קריאה שלישית, חבר הכנסת חזן.

קריאה שלישית, אדוני, אני מבקש ממך. נותנים להם, נותנים להם להפיץ פה רוע במקום לסתום להם את הפה. (חבר הכנסת אורן אסף חזן יוצא מאולם המליאה.) השר אורי אריאל אמר שזה פיגוע נגד מדינת ישראל, והשר גלנט, שצריך להשיב את הנגב לידיים יהודיות. כל הכבוד לממשלה. על הרקע הזה צריך לקרוא את אירועי אום-אלחיראן בשבוע שעבר, כי תושבי אום-אלחיראן וכל התושבים הבדואים וציבור גדול מאוד במדינת ישראל מרגיש עוול עצום לא רק בגלל הפינוי ולא רק בגלל אובדן הבית ואפילו לא רק בגלל העימות בין המשטרה לבין אזרחים, אלא בגלל התסכול על מדיניות ארוכת שנים של הפליה והזנחה. בנגב, חברות וחברים, יש מקום לכולם. הבדואים הם 30% מאוכלוסיית הנגב ומחזיקים פחות,

לא מחזיקים, יושבים, על פחות מ-3% מאדמות הנגב. מה קרה? זאת השתלטות? זה נקרא שצריך להחזיר את הנגב לידיים יהודיות? האמירות האלה זה גזענות ותו לא.

ההשוואה לעמונה כבר נהייתה קלישאה, אבל אני חייבת להשתמש בה. השתלטות על קרקע פרטית מחוץ לגבולות מדינת ישראל עם צו שיפוטי, "צו עשה" של בית-משפט.

אני מבטיחה לכם שתהיה התבצרות של חברי כנסת ושרים. אנחנו יודעים את זה.

כי המדינה חרגה מהסכמים. אתם מבינים? יש מי שאתו מסכמים ויש מי שאליו שולחים את המשטרה באלימות ואחר כך מחזיקים בגופה כאילו ממשלת ישראל היא אחרונת הנקרופילים. כשהשר גלנט נשאל על זה ברדיו, על ההשוואה לעמונה, הוא ביקש לחזור ולדבר על הנגב. אז בואו באמת נחזור ונדבר על הנגב. אום-אלחיראן, ובצדק, הפכה לסמל, הפכה לסמל לאחת העוולות המובהקות ביותר בתולדות מדינת ישראל. התוכנית להקים את היישוב חירן במקום היישוב הבדואי אום-אלחיראן היא מקרה נדיר,

אני חייבת עוד דקה של הפרעות. עוד חצי דקה, בבקשה. הוא מקרה נדיר של גזענות גלויה, מוצהרת ובלתי ניתנת לטשטוש, שלא נוכל להסביר אותה בעתיד. זה כתם היסטורי, חברות וחברים, וזה על הראש שלנו. והנגב באמת מצריך טיפול. הוא מצריך הסדרה. אם יש מקום שצריך ללכת בו לחוק הסדרה, זה לא בגדה המערבית,

איפה שיש התיישבות בדואית כפרית. כן, גם לבדואים מותר לגור בהתיישבות כפרית,

היהודים,

תודה רבה. אבל במקום זה דוחקים אותם לתשתיות ירודות באופן שאחר כך מידרדר לאלימות. חברות וחברים, משפט אחרון, אדוני: אם יש לנו תחושה אחת מכל האירועים האלה היא אכזבה וייאוש, שדווקא גורמים שהיו אמורים

ממלכתיים ורשמיים לא נבהלים ולא בוחלים באמירות נמהרות וחסרות אחריות, שמלבות פחד ושנאה במקום לרדת לרגע האמת. גברתי, תודה רבה, תודה רבה.

תודה לך, גברתי. להאשים את התקשורת, את מערכת המשפט ואת השמאלנים, וממשיכים הלאה.

אנחנו, עם השיטה הזאת לא ניתן להמשיך. נעמוד על בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של האמת. מגיע לנו לא פחות מזה.

אדוני השר ישיב על שתי ההצעות ולאחר מכן נצביע על כל הצעה בנפרד.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שבוע בדיוק, במהלך פעילות לאכיפת חוק של משטרת ישראל, שתפקידה, הלא-נעים יש לומר, הוא לאבטח ביצוע של החלטות צווים שיפוטיים או החלטות של ועדות תכנון ובנייה או פעילות של מנהל מקרקעי ישראל לשמירה על קרקעות המדינה, במהלך הפעילות הזאת לאכיפת החוק, יחד עם גורמים נוספים, פעילות שהתבצעה ביישוב הבדואי הבלתי-חוקי לפי קביעת בית-המשפט העליון של מדינת ישראל, אום-אלחיראן, נדרס למוות רס"ב ארז עמדי לוי על-ידי תושב המקום. התחקיר, אני קיבלתי את הבשורה המרה הזאת בשעות הבוקר המוקדמות. אני חושב שראינו כולנו את התמונות הקשות של האלמנה שלו, קלרה. היו לזוג שני ילדים קטנים, תאיר ויאיר. עוד באותו יום התבצע תחקיר משטרתי, נגבו עדויות מהשוטרים בשטח וביחד עם הסרטון המשטרתי שצולם מהמסוק שנתן שם חוזי אווירי, התמונה שעלתה מהתחקיר המשטרתי הייתה מאוד מאוד ברורה: מדובר בפיגוע, מדובר בדריסה מכוונת. אפשר לראות עד עכשיו, לא בסרטונים הערוכים שהופצו ברשת, בסרטון שצולם מהמסוק המשטרתי, אפשר לראות שהג'יפ מאיץ, שובר ימינה, דורס את קבוצת השוטרים ולאחר שהוא עובר את קבוצת השוטרים, שלצערנו ארז לוי, זיכרונו לברכה, מתחת לגלגלי הג'יפ, שוב שובר את ההגה ימינה כדי להימלט. ואז נעצר, ואז נעצר, אתה חוקר, וטנדר משטרתי הוא שעוצר אותו ומנגח את הג'יפ. ועכשיו השאלה או השאלות שעולות. לא, אני לא אתן לך להפריע. סליחה.

אבו עראר, חבר הכנסת אבו עראר, אתה בקריאה ראשונה.

אתה לא תעמוד כאן ותגיד לו, אתה בושה. סליחה. הוא אומר עובדות, השר מגיב, אני מבקש. שיתבייש כבר. אתה בקריאה ראשונה. בבקשה, אדוני השר. אנחנו ראינו אותם סרטונים, השאלות שעולות, אדוני היושב-ראש,

צריך ועדת חקירה, כדי שזה יתברר. מה הבעיה? מה הבעיה עם חקירה? אני מבקש ממך. חברים. אני לא יודע אם אני מוגבל בזמן, אבל לפחות תעצרו אותו אם אני דקה וחצי לא מדבר. תקבל את זמנך. חברים, אני מבקש לא להפריע לשר. אני מבקש מכם. בבקשה, אדוני. איך ב-07:00 בבוקר כבר ידעתם שהוא מחבל,

כמות השקרים פה היא כל כך גדולה, שפשוט קשה. אני אתייחס שקר-שקר, זהבה. שקר-שקר. ועדת חקירה, חבר הכנסת אבו עראר, אתה בקריאה שנייה. חאג' יחיא, אתה בקריאה ראשונה.

אדוני. שב, אדוני. שב, אדוני. שב, אדוני.

השר צודק, כמות השקרים, אבל במשטרה, לא פה.

אני חושב, בהחלט, שיש מספר רב של שאלות שנותרו פתוחות, ואני מקווה שהתחקיר העצמאי והבלתי-תלוי שמתבצע גם על-ידי מח"ש, וגם על-ידי השב"כ, ייתן להן מענה. למה לא ועדה? למה לא ועדה? אנחנו לא מאמינים במח"ש. מח"ש אף פעם לא הגישה כתב אישום. למה לא ועדת חקירה? אני לא מבין אתכם. הוא עומד ועונה. רשמו את הדברים. אם יש בעיה מיוחדת, תוכלו להגיב, אבל תפסיקו עם זה. נו, באמת. אתם מעלים שתי הצעות, רוצים שיענו לכם. תיתנו לשר לענות. אדוני היושב-ראש, אני אשמח אם תגן עלי קצת יותר ביעילות, כדי שאני אוכל לדבר ברצף. תודה על המלצותיך.

התחקיר המשטרתי באותו יום העלה באופן ברור שמדובר בפיגוע.

כשר לביטחון פנים שמופקד על משטרת ישראל, קודם כול, תאהבו את זה או לא תאהבו את זה, נותן גיבוי לכוחות שלי בשטח. מדובר ביישוב בלתי חוקי, מדובר בנהג דורס שלא אמור היה להיות איפה שהוא היה ולא אמור לנסוע לכיוון,

לא אמור לנסוע לכיוון כוחות המשטרה. הבית שלו.

כולנו זוכרים היטב, רק שבוע לפני כן, את פיגוע הדריסה בירושלים, שבו נהרגו חיילות וחיילי צה"ל, חבר הכנסת דב חנין. שכולם קמים בטענות ואומרים: למה החיילים לא ירו ולא מנעו את הפיגוע? אז קודם כול, אם צריך לשאול שאלות, צריך לשאול שאלות את מי שביצע את הדריסה, וחוץ ממי שביצע את הדריסה יש עוד כמה, המשטרה. חבר הכנסת אבו עראר, קריאה שלישית. אני מבקש ממך לצאת. המשטרה, לצאת החוצה. אתה המחבל.

לצאת החוצה.

אתה מחבל, אתה עבריין פוליגמיה.

אתה עבריין פוליגמיה, ואם לא האינטרס הפוליטי אז תמר זנדברג הייתה שואלת אותך שאלות אחרות. (חבר הכנסת טלב אבו עראר יוצא מאולם המליאה.) זה נכון. אמת. זה נכון. אבל כמובן יש פה מופע צביעות ושקרים שכולם מבינים היטב, ואני אתייחס נקודה-נקודה. שלא לדבר על השאלות, לא שמעתי אף אחד מכם גם קורא למחבל באסל גטאס, שמבריח טלפונים

גם אותך. חבר הכנסת ג'בארין, גם אותך. על כל השקרים שלך, אני קורא אותך, על השקרים שלו. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מסעוד גנאים. ותקפו את הדיון באג'נדה של משטרת

אפילו לאישה השנייה מציעים דונם בח'ורה. את יודעת את זה, זהבה? מזה אתם מתעלמים. למה, למה, מסעוד גנאים.

מסעוד גנאים,

20 משפחות, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. תעזוב את המקום. הוא ממשיך בשקרים שלו. פעם שלישית, תעזוב את המקום. הוא ממשיך בשקרים שלו. שיגיד, מסעוד גנאים, פעם שלישית, תעזוב את המקום. בשקרים שלו. הוא ממשיך לשקר. ארדן שקרן. (חבר הכנסת מסעוד גנאים יוצא מאולם המליאה.) הקמפיין שלכם לא יעבוד. אנחנו לא נירתע מלהמשיך לאכוף את החוק. לא יעזור. אבל האווירה

בני העם הפלסטיני, בנוגע אלינו, אנחנו מוכנים למות ולא לעזוב. נכבה שנייה בנגב לא תהיה. הם צריכים להבין את הנקודה הזאת. המשיך אחריו ראש הרשימה, זה שמציג את עצמו כאיש פיוס

שמעולם לא נשמע לא מכם ולא ממרצ, בצביעות שלה, אמירות פומביות,

וגם על זה אתם צריכים להיחקר, ואולי אפילו לשאת באחריות פלילית. ולא במקרה, חברת הכנסת זנדברג, אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה,

כדי לבחון את ההתבטאויות הללו. ואתה גם, עכשיו אני אדבר קצת על למי באמת אכפת מאזרחי ישראל הערבים ולמי לא.

מאז נכנסתי לתפקידי כשר לביטחון פנים שמתי בראש סדר העדיפויות, לא רק במילים, גם בתקציבים, את השוויון במתן שירותי אכיפה ביישובים הלא-יהודיים. למה, ביקשתי מכם עזרה. ביקשתי מכם שיתוף פעולה. פעם ראשונה בהיסטוריה, למה עם נשק חם? פעם ראשונה בהיסטוריה שמשטרת ישראל מפרסמת בערבית,

קוראת לצעירות ולצעירים מוסלמים, תחמושת חיה. להצטרף למשטרת ישראל. פעם ראשונה מאז קום המדינה. זה לא קרה במפא"י, זה לא קרה במפלגת העבודה, שמתמנה ניצב ערבי מוסלמי, ג'מאל חכרוש,

כדי לבנות אמון, כדי לסייע לכם,

לעזור לאזרחים שאתם מתיימרים לייצג. את זה שב-60% ממעשי הרצח בישראל ערבים רוצחים ערבים, זה לא קורה בגלל משטרת ישראל. זה קורה כי במקום לייצג את האזרחים שלכם ולהתמקד במה שחשוב,

אתם פועלים רק למען האויב הפלסטיני. וזה מה שאתם מתעסקים

אתם הופכים הכול לעימות לאומני. לחקור ההסתה שלך. את ההסתה שלך. יאללה, לך. יאללה, לך.

שום דבר אצלכם לא נעשה כדי באמת לייצג את האזרחים שאתם אמורים לייצג. הם שסובלים ביום-יום מתאונות הדרכים והמעורבות שלהם בתאונות הדרכים. הם שסובלים מהירי הבלתי-חוקי ומהחזקת אמצעי לחימה, הם אלה שסובלים מרמת הפשיעה הגבוהה והאלימות בתוך המשפחה. וכשיש לכם פה יד מושטת עם תקציבים היסטוריים שלא היו מעולם, 1.5 מיליארד לטובת הנושא הזה, במקום לעשות את זה, אתם הולכים להתסיס וללבות את הציבור,

שאתם מתיימרים לייצג.

וכשאתם מדברים,

יש פה כל כך הרבה שקרים,

זה ייקח שעות לתאר את כל העובדות. קודם כול לגבי טלב אבו עראר: שיקרת כאן כשדיברת על גופתו של ארז לוי, זיכרונו לברכה. זה כן נבחן, נבדק במכון לרפואה משפטית, וחד-משמעית נקבע שהוא נהרג, נרצח מהדריסה של המפגע ולא מירי של כדורים.

הכול, הכול שקרים. תמר זנדברג מדברת, או טלב אבו עראר, גם הוא דיבר על כך שאין יכולת לבנות. הממשלה הנוכחית השקיעה, אישרה תוכנית של 15 מיליארד שקלים, עוד מהממשלה הקודמת, כל השקרים שלכם שאי-אפשר לתכנן ואי-אפשר לבנות, 750 מיליון שקל כדי לסבסד ולקדם תוכניות בניין ערים ביישובים הערביים. ל-70% מהיישובים יש היום תוכניות בניין ערים.

אתם יודעים את זה היטב. אבל המאבק שלכם הוא הרי לא למען האזרחים הערבים כדי לשפר את איכות חייהם, המאבק שלכם זה על מדינת כל אזרחיה כנגד מדינתו של העם היהודי.

זה מאבק על הגליל, זה מאבק על הנגב, זה מאבק של השתלטות בלתי חוקית על אדמות המדינה, אלה הדברים שהם בסדר-היום של הרשימה המשותפת. ולכן, אדוני היושב-ראש, אם יש מה לחקור, זה אולי לחקור את עבירות ההסתה הפליליות, את התמיכה במעשים פליליים שחלק מחברי הרשימה עושים, בין שזה בהברחת פלאפונים בלתי חוקיים, בחיים בפוליגמיה, ועוד ועוד עבירות על החוק, שיתחילו לחקור,

הזדהות עם האויב וייעוץ לרשות הפלסטינית, השתתפות במפגשים אצל בשאר אסד או אצל מנהיגים רוצחים אחרים, אלה הפעולות שלכם.

אבל אתם עושים אפס למען אזרחי ישראל הערבים, כי אנחנו אלה שבאמת כנראה דואגים להם, אנחנו וראשי הרשויות הערביות שמשתפים אתנו פעולה,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש מהכנסת לדחות את ההצעות להקמת ועדות חקירה פרלמנטריות.

תודה לשר לביטחון פנים. אתה בורח מהשאלות, למה עם נשק חם?

תודה לשר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. נא לשבת. קיבלתי, אבל אני לא רואה סיבה. לא רואה סיבה. השר ציטט דברים שפורסמו בתקשורת. השר ציטט דברים שפורסמו בתקשורת. חברי הכנסת מסעוד גנאים וטלב אבו עראר, אני מודע לכך שסגן היושב-ראש מאיר כהן הרחיק אתכם בשלוש קריאות. בניגוד לעמדתי בדרך כלל, אחרי ההצבעה אני מאפשר לכם להישאר באולם לשעת השאלות, כי ההרחקה היא עד סוף הישיבה, אבל אני מאפשר לכם להישאר. מיותר לציין שלא צריך עוד שלוש קריאות. אני מקווה שתשתתפו כמו כולנו בדיון, אבל לא תפריעו. אדוני היושב-ראש, יש תקנון של הכנסת. הוא תקף אותי, אני צריך להשיב. אתה לא צריך. הגשת בקשה, אני דחיתי אותה. אתה לא צריך. למה דחית? למה דחית, כי אמרתי, אתה לא סובל מהם, תתבייש לך. תתבייש לך. אל תצעק עלי. זה ממש לא עובד. ממש לא עובד. חבר הכנסת איימן עודה, אתה יודע שזה לא עובד עלי. זה נכון, בסדר גמור. בסדר. אני הותקפתי. אני הותקפתי פעמיים בגללו. תן לי לדבר.

סיימת?

תתבייש לך. אתה רוצה להצביע או לא רוצה להצביע? היושב-ראש נותן לכם כבוד. לפחות לכבד אותו. תאמין לי, היית עושה את זה לאחד הסגנים שלי, היית חוטף סנקציות. אני עוד מוכן להיות רחמן ולבלוע את זה. אתה רחמן? אני אגיש תלונה לוועדה, חברי הכנסת, אני רק מזכיר את אופי ההצבעה: אנחנו מצביעים על הנושא של הקמת ועדת חקירה. מי שיצביע בעד תומך בכך שההצעה תועבר לוועדת הכנסת על מנת להקים ועדת חקירה, מי שתומך בעמדתו של השר לביטחון פנים להסיר את זה מסדר-היום יצביע נגד. אנחנו נצביע בנפרד, קודם כול על ההצעה של הצורך בהקמת ועדת חקירה בנושא אירועי אום-אלחיראן של חבר הכנסת טלב אבו עראר. לא להפריע בזמן ההצבעה. חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה גם עם קריאות לסדר שלא נמחקו. בבקשה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכנסת לא נתקבלה. בעד, 22, נגד 42, שלושה נמנעו. אני קובע שההצעה של טלב אבו עראר לא התקבלה. אנחנו נעבור להצביע על הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג: הצורך בהקמת ועדת חקירה בנושא האירועים, נגד. עוד לא יודעים על מה מצביעים, אני עוד לא סיימתי. בנושא: האירועים בהפגנות בכפר אום-אלחיראן בנגב. מי בעד? מי נגד? נא להצביע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכנסת לא נתקבלה. חברי הכנסת, 22 בעד, 43 מתנגדים, שלושה נמנעו. אני קובע כי גם הצעתה של תמר זנדברג לא התקבלה. הכנסת דחתה את שתי ההצעות לגבי הקמת ועדת החקירה. חברי הכנסת, אני אבקש שקט. לא מוצא חן בעיני ריבוי האנשים שם, אז אנא,

אנחנו לקראת שעת שאלות עם ראש הממשלה. לפני שאני אזמין אותו לדוכן, אנחנו אומנם זוכרים, אבל למי ששכח, מזכירים את הכללים. עשינו תיקון מבורך בתקנון, ויש אפשרות פעם במושב להזמין או את ראש הממשלה או את אחד השרים, לפי בחירת האופוזיציה, לשעת שאלות. כל שואל יקבל שתי דקות, כל תשובה, עד שלוש דקות. שלושת-רבעי השאלות יבואו משורות האופוזיציה,

משורות הקואליציה, כפי שאני אקבע. אני אשתדל לתת זכות דיבור, יש לי פה רשימות מסודרות, תודה למזכירות, לאלה שנרשמו בפעם הקודמת לשאלות עם ראש הממשלה ולא קיבלו מענה,

הכול במידת האפשר. ראש הממשלה מכהן גם כשר החוץ ושר התקשורת, לכן הזמן הוא 80 דקות, שעה ו-20

חברי הכנסת ורבין, בר. אני רק מייד אציין. הסעיף בתקנון מאוד מפורש, הוא גם מפנה לסעיף לגבי שאילתות. ראש הממשלה, כמו כל אחד מן השרים, מגיע לענות על שאלות בענייני משרדו, במקרה זה משרדים, משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ומשרד התקשורת, או פעילות הממשלה. ראש הממשלה לא מגיע לענות על שאלות בשום תחום אחר, ודאי לא לשמש תפאורה להצהרות. הדברים האלה ברורים, ולכן אני גם מודיע מראש ששאלות בתחומים לא רלוונטיים ייפסלו, סעיף 47 בתקנון. לא רלוונטי, סעיף 47 בתקנון מפרט. אתם יכולים לעיין מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אני חושב שיש שיקול דעת לכל השואלים, וגם לי, בנושא הזה. מבקשת הצעה לסדר. בבקשה, גברתי.

לא רלוונטי זה להגיד, את רוצה שאני אקרא את הסעיף?

כן, אדוני. אנא קרא את הסעיף. אולי תתייתר ההערה שלי. סעיף 47. יש. יש סעיף כזה. יש. סעיף 47 קובע: "(1) כינוי או ביטוי פוגע או גזעני או פגיעה בכבוד הכנסת, (2) בקשה לחוות דעת כללית או לחוות דעת בשאלה משפטית מופשטת, עניין היפותטי או עניין שאינו בתחום תפקידו של השר הנשאל,

פרטים אישיים"

ב-47(ב) כתוב כך: "יושב-ראש הכנסת רשאי לפסול שאילתה העוסקת בעניינים שאירעו לפני תחילת כהונתו של השר הנשאל, באותו תפקיד, או באירועים שאירעו זמן ניכר לפני מועד הפניית השאילתה". כלומר יש פה שורה של הגבלות.

בבקשה, גם אתה יכול לדבר. אני חושב שהדברים ברורים. לא, אבל אדוני, המסקנה היא, לא כתוב משהו שהוא לא רלוונטי.

אני חושב, ודומני, ותקן אותי אם אני טועה, אבל דומני שראש הממשלה, בהיותו ראש הממשלה, הרי יש לו אחריות מיניסטריאלית גם לעניינים שנדונים או מטופלים על-ידי המשרדים שהוא, מאה אחוז.

אני חושב שאילו הייתם מקשיבים,

אז זה לא רק לא היה מייתר את ההערה, אלא אמרתי: פעילות הממשלה. מה לא ברור בנושא הזה? אני חושב שאת צודקת

יתר על כן, גם כל שר, כפי שהסברתי בעבר, יכול להישאל. נניח הוא חבר קבינט, נניח. או חבר בוועדת שרים כלשהי, הוא יכול להישאל על פעילות הממשלה. הדברים ברורים מאוד. תודה, גברתי. בבקשה, חבר הכנסת דוד ביטן. מזכיר למרב מיכאלי שכשתיקנו את התיקון הזה של שעת שאלות, סיכמנו שכל שאלה שהיא לא רלוונטית למשרד, יושב-ראש הישיבה יכול לפסול,

לא לתת לשר לענות.

הדברים ברורים. סעיף 47 ברור.

אדוני ראש הממשלה, אני מזמין אותך לעלות לדוכן, ואת חברי הכנסת, אדוני,

אנחנו מזמינים לשבת במקומות ולהצביע, מי שמעוניין להשתתף,

ההצבעה לצורך ההרשמה בלבד. בבקשה, חברי חברי הכנסת מוזמנים להצביע. יש לנו 48 נרשמים, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו. חבר הכנסת עפר שלח, למה שלא תפתח את שעת השאלות? אדוני היושב-ראש, אני פספסתי.

זה יעקב פרי? חבר הכנסת יעקב פרי, אני פשוט מכאן חשבתי שזה אתה. כן, כן, רק עוד אין לי רשימה. ברור שאני אכריז על כל הסבבים כמו שאני תמיד עושה.

בסדר, רשמתי. חבר הכנסת יעקב פרי, עד שתי דקות לרשותך. נא לשמור על שקט. תנו לי לעבוד עם הרשימה. תקרא את השמות הבאים, מי הבא בתור. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, כידוע לכולנו, המל"ל הוא גוף המטה שלך לנושאי חוץ וביטחון, וחשיבותו לעניין הקבינט עלתה, ואינני מתכוון להכביר מילים, בנושא דוח המבקר. מדוע מתחילת חודש דצמבר 2015, יותר משנה, אינך ממנה לתפקיד הזה ראש, ראש מטה ביטחון לאומי? מה גם שזה אחד התפקידים שאתה לא נדרש בו למכרז, ואתה יכול למנות את מי שאתה חושב שראוי ומתאים לתפקיד.

תודה, חבר הכנסת פרי. אדוני ראש הממשלה, עד שלוש דקות לרשותך. אני מיניתי את יעקב נגל לממלא-מקום. אני חייב להגיד לכם שהוא יוצא מן הכלל. יש לו גם רקע ביטחוני-טכנולוגי, אתם יודעים שאומרים על מישהו "הוא לא מהנדס טילים", אז הוא מהנדס טילים, אבל הוא גם מבין את הנושאים המדיניים, את הנושאים הביטחוניים, לפרטי-פרטים. הוא עסק בפרויקט חשוב מאוד למדינת ישראל.

רק 38 מיליארד סיבות טובות,

והוא ייצג אותי בשיחות החשובות עם הממשל היוצא, או לשעבר, של אובמה והשלים את המלאכה הזאת לשביעות רצוני המלאה, ואני בטוח שגם לשביעות רצונכם.

הוא היה נתון בתוך הדבר, התהליך הזה, החשוב ביותר, מול המקבילה שלו סוזן רייס. אני ביקשתי ממנו בעקבות ההתנסות הזאת, כולל היום בבוקר, ומעניין שאתה שואל,

לו יום-הולדת 60, תשמע תכף כמה. ובירכתי אותו, והיו שם כל האחרים. אני אמרתי לו: תשמע, יש לך הרי כל הסמכויות ויש לך כל התוצאות, זה לא שהוא כממלא-מקום,

הוא ממלא-מקום עם כל הסמכויות, אמרתי לו: נגל, יש לי רק בקשה אחת ממך, חוץ מזה שאני מברך אותך במזל טוב: תמשיך, אני רוצה אותך כאן קבוע. ואנחנו מנהלים את הדו-שיח הזה עכשיו כמה חודשים טובים, ועד לרגע זה אני לא קיבלתי ממנו את התשובה שאני רוצה, אבל אני לא מוותר.

תודה.

אם הדבר תלוי בי, יעקב נגל צריך להמשיך כראש המל"ל והיועץ לביטחון לאומי של מדינת ישראל. אני עוד לא אמרתי נואש. תודה לראש הממשלה, תודה לחבר הכנסת פרי. השואל השני יהיה חבר הכנסת דב חנין, השואלת השלישית תהיה חברת הכנסת רויטל סויד, והשואל הרביעי יהיה חבר הכנסת יואב בן צור. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה אסר עליך לעסוק בענייניו של איש העסקים שאול אלוביץ' בגלל החברות שביניכם. הוא קבע שיש כאן ניגוד עניינים שהוא אסור על-פי החוק, ובעקבות הקביעה הזאת של היועץ המשפטי אנחנו קיימנו כאן במליאת הכנסת דיון בנושא הזה והעברנו את הסמכויות הרלוונטיות ממך לשר אחר בממשלה, כדי למנוע מצב שבו אתה תהיה בניגוד עניינים. עכשיו מתפרסם שלאורך השנים אתה קיבלת טובות הנאה מהמיליארדר ארנון מילצ'ן. נאמר בשמך שמדובר במתנות מחבר קרוב. שאלתי היא: האם מדובר כאן בטובות הנאה אסורות מבעל הון או שמדובר בחבר קרוב שאתה פשוט הסתרת את הקשרים אתו, חבר הכנסת דב חנין. נו, בסדר. אף שנמצאת בניגוד עניינים? השאלה פשוטה מאוד. לאיזו תשובה אתה מצפה?

השאלה היא פשוטה, אדוני היושב-ראש, אתה בא להכשיל, חבר הכנסת חזן,

אני לא רוצה לשמוע מן הצד הזה אלא שאלות.

חבר הכנסת חזן, מספיק. הוא גם שואל, הוא גם חוקר,

חברת הכנסת והשרה מירי רגב, ממה את מפחדת?

אדוני היושב-ראש, שאלתי היא,

אדוני השר, אם אכן מדובר בחבר קרוב, האם לא נכון היה שתודיע לכנסת שיש כאן חברות קרובה, כך שגם בעניין הזה אתה נמצא בניגוד עניינים,

חבר הכנסת דב חנין. ונעביר את סמכויותיך לשר אחר?

חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. רגע, אתה לא, לא. אני אגיד לך. תראה, הנושא הזה של ניגוד עניינים נמצא הרי בבג"ץ. מי שקובע זה היועץ המשפטי, אבל אתה רוצה לשאול בכל מיני דברים, ואני מטבע הדברים אגיד דברים, במגבלות האפשר. אני מציע,

ואולי בסוף אני אגיד, בדיוק. אני רוצה להציע לך. שיאספו כמה. יש תקנון, ואני לא רוצה משום צד לקבוע כאן תקדימים. אנחנו נסיים עם השאלות בענייני פעילות הממשלה והמשרדים שאתה מופקד עליהם. אם תבקש להתייחס לדברים נוספים אני אאפשר. אנחנו קיימנו על זה דיון בכנסת,

אני אעלה גם את ראש האופוזיציה לדבר אחריך, כפי שמחייב אותי התקנון, אבל אנחנו לא נהפוך, כמו שאמרתי,

לא עם ראש הממשלה ולא עם השרים, לשום דבר אחר שהיא לא נועדה לו בתקנון. בבקשה, חברת הכנסת רויטל סויד. בבקשה, גברתי. איך אפשר להגיד שזה לא רלוונטי לעבודה, בבקשה. אני שמעתי את השאלה, לכן גם אפשרתי לשאול אותה. שמעתי את השאלה עד הסוף. בבקשה, גברתי. אדוני ראש הממשלה, לטענתך, לא היית מודע לכך שעורך-דין שמרון ייצג את גנור בתיווך מול חברת "טיסנקרופ" ושהוא פועל מתוך ניגוד עניינים.

גם לאחר שנודע לך שהוא הסתיר ממך אינפורמציה כל כך חשובה, אתה ממשיך להעסיק אותו ואת שותפו, שנשלחים ונשלחו מטעמך לייצג את המדינה? אני רוצה להגיד גם לחבר הכנסת שלפנייך וגם לך, חברת הכנסת רויטל סויד: כל כך רוצים שאני אתייחס לכל הפרשיות שעולות חדשות לבקרים,

אני אגיד לכם,

אני לא רוצה, האם אדוני אומר שיש בכך פרשייה,

אבל למה את רוצה לקלקל לחברים שלך? למה את רוצה שיהיה פה ספוילר? חכי. אני אמרתי, עכשיו, לפני רגע הציע לי היושב-ראש, אני אגיד בסוף דברי, אני אתייחס למכלול הזה שאתם מדברים עליו. אני אתייחס אליו, זה בסדר.

אל תקלקלי. תתאפקי. אל תקלקלי לחברים שלך.

אני רק רוצה שאדוני יתייחס גם לשאלה האם הוא רואה בכך פרשייה, תודה, חברת הכנסת

האם הייצוג של גנור הוא בעיני אדוני הוא פרשייה. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה, השרה רגב. בבקשה, חבר הכנסת בן צור. מי אחריו? מה זה "סוף דברי"? אתם לא רוצים שראש הממשלה יתייחס לשאלות שלכם? אין בעיה.

אני אמרתי: השאלות יהיו בתחומי פעילות הממשלה והמשרדים. זה בתחום פעילות ראש הממשלה,

אבל הפעילות במשרד התקשורת זה פעילות הממשלה.

רוצים תשובה. מה זה? שאלה, תשובה. אדוני, יש פה שאלה. איזה סוף דברי?

זה קשור לחקירות? אדוני, אני מבקשת הצעה לסדר. בבקשה, חבר הכנסת יואב בן צור. שתי דקות לרשותך.

כ-2,500 יחידות דיור לבנייה ביהודה ושומרון. מצוקת הציבור החרדי, מצוקת הדיור של הציבור החרדי, ידועה לאדוני והיא לא סוד. אנחנו זקוקים לעשרות-אלפי דירות. שאלתי: מדוע בביתר, בביתר מספר זעיר מאוד, ובקריית-ספר לא אישרתם מאות יחידות דיור לבנייה, או אלפי יחידות דיור לבנייה? זעקת הציבור החרדי כולה מבקשת שתתקנו את זה מיד.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. עד שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת בן צור, אנחנו יוצאים מתקופה לא פשוטה של שמונה שנים. כשהגעתי לוושינגטון בביקורי הראשון, אמר לי הנשיא אובמה, וזה נאמר אחר כך באופן פומבי: not one brick, אפילו לבנה אחת לא, אני מתכוון מעבר לקווי 67', אני מתכוון לפה, להר-חומה או לגילה, לרמות. אני כבר לא מדבר על ביתר, ביתר-עילית וכדומה.

not one brick. בשמונה השנים הללו היו גם היו לבנים ומבנים, גם בביתר וגם ביישובים אחרים. אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת. יצאנו עכשיו בפעימה אחת, תהיינה עוד פעימות. אנחנו בוודאי מבינים את מצוקת הדיור של הציבור החרדי. אנחנו דואגים לכל אזרחי ישראל, לכולם בלי יוצא מן הכלל. תודה לראש הממשלה. הסבב הבא: חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וחברת הכנסת תמר זנדברג. לא הגעתי עדיין לקואליציה, כי הייתי עסוק. כן, בבקשה.

לא הגעתי בסבב הזה,

אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, ב-22 בינואר כתבת פוסט שכוחותינו פועלים כעת בקלנסואה, ומייד נהרסו 11 בתים. לפני כמה ימים הרסו שמונה בתים באום-אלחיראן וגם הרגו את יעקוב אבו אלקיעאן. אנחנו אומרים כל הזמן, וגם היו פגישות שלך, אדוני ראש הממשלה, עם ראשי הרשימה המשותפת, והצענו פתרון לבעיית הבתים שנבנו ללא רישיון. אין לנו תחביב, אדוני ראש הממשלה, לבנות בלי היתר, אבל כאשר רשויות התכנון מעכבות תוכניות מתאר,

תשתוק. תשתוק, אל תפריע. חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אבל כאשר רשויות התכנון מעכבות תוכניות מתאר, למשל בקלנסואה, תוכנית המתאר, אדוני ראש הממשלה, הוגשה ב-2003. עכשיו אומרים לי שעכשיו, אחרי ההריסות, פתאום משרד האוצר אישר את תוכנית המתאר. אנחנו הצענו פתרון: להקפיא את כל צווי ההריסה למשך תקופה מוגבלת, ובתקופה הזאת אנחנו, ראשי הרשימה המשותפת, כל ראשי הרשויות הערביות, יתחייבו לא לבנות בלי היתר עד שיאושרו כל התוכניות. זה גם בעצם תוכניות צוות 120, תוכניות צוות 120 שקדמו לחוק קמיניץ. אז למה, אדוני ראש הממשלה, אתה לא נותן ולא מדבר עם ראשי הרשימה, עם ראשי הרשויות על מנת למצוא פתרון? במקום שתדברו אתנו אתם שולחים לנו דחפורים והורגים אותנו. אני מתפלא, חבר הכנסת, כי אתה יודע יפה מאוד, קוראים לו אוסאמה סעדי.

חבר הכנסת סעדי, אני רוצה שתדע, כי אתם יודעים את זה: אין ממשלה, אין ממשלה, ואין ראש ממשלה שפעל יותר לסגור את הפערים ולהשקיע במגזר של האזרחים הערבים, ביישובים, בכפרים,

התוכנית הגדולה ביותר הייתה לפני כמה שנים, תוכנית שיא, שלא הייתה, אלה רק תוכניות. כסף, השקעה.

כסף, בהיקף של,

1.5 מיליארד שקלים. זה היה יותר מכל תוכנית של ראש ממשלה וממשלה בישראל עד אז. ועכשיו, לפני זמן קצר, העברנו תוכנית נוספת, לא של 1.5 מיליארד, זה היה השיא עד אז, אלא של 13 מיליארד שקל. 13 מיליארד השקלים האלה הם לאזרחים הערבים שלנו, כדי לסגור את הפערים בתשתיות,

ומיליארד שקל, מיליארד שקל, שהוצאו רק לצורך פיתוח, בנייה, תוכניות, דבר שלא היה, דבר חסר תקדים. זה מתוך האמונה שלי, האמיתית, שאנחנו צריכים לקחת את אזרחי ישראל הערבים ולשלב אותם בחברה שלנו, בכלכלה שלנו, של כולנו, ולהצעיד אותם קדימה.

אבל יש מישהו שמנסה למשוך אותם אחורה וכל הזמן להתסיס אותם. חלק מההליכה קדימה, ואני אמרתי את זה ישר בהתחלה, אמרתי את זה ישר בהתחלה כשהתוכנית הזאת הגיעה,

באמת חסרת תקדים של 13 מיליארד שקלף חסרת תקדים, אמרתי בישיבת הממשלה: זה מחייב את אכיפת החוק במגזר הערבי. אגב, רבים מאזרחי ישראל הערבים באים אלי ומתחננים, הם מתחננים, אין מילה אחרת, ואומרים: אנחנו רוצים אכיפת חוק. ואני אומר: אכיפת חוק לכל רוחב השדרה. אנחנו יודעים שיש בנייה בלתי חוקית עצומה, והטענה שאין מספיק בנייה, אני אומר: בבקשה. אז הנה, אנחנו משקיעים מיליארד שקל בפיתוח. במפרט. הנה אנחנו מדברים על בנייה לגובה, מה שאני רואה בקהיר וברבת-עמון ובעוד כמה מקומות בעולם הערבי, שאני במקרה מכיר אותם, בלשון המעטה. אז הנה, בבקשה, יש פתרון. והוצעו גם פתרונות, גם בקלנסואה וגם בנגב, בכל המקומות. הוצעו פתרונות והם נדחו כלאחר יד. במקום זה באה התססה בלתי פוסקת, בלתי פוסקת, ואני חייב להגיד, מרבים מחברי הכנסת כאן שמייצגים את המגזר הערבי. במקום להרגיע, במקום להגיד: כן, יש אכיפה שוויונית פה, פה ובכל מקום, באים הפוך ומתסיסים. כל הזמן מתסיסים. עם מי דיברת שם? אני רוצה לקחת את אזרחי ישראל הערבים למחר, לעתיד המשותף שלנו. אל תיקחו אותם אחורה. אל תיקחו אותם אחורה.

בלי יוצא מן הכלל.

סעדי ולראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת הצעה לסדר.

אני לא נותן לך הצעה לסדר. אבל אין ברירה. אדוני קובע פה סדרים חדשים שלא יכולים להתקיים.

אני מצטערת,

כמה זה אמיתי. כן, גם אתם.

כולכם.

אז נגעתם ללבי. נגעתם ללבי. אני מקבל את ההחלטות על מה שאני חושב חשוב למדינת ישראל ולביטחון ישראל.

אבל אתה לא עונה לי על הטקסט. אבל השאלה לא הייתה,

חברי הכנסת, גם לי יש הצעה לסדר. אולי אפנה בקריאה נרגשת לעיתונאים ביציע, אני לא יודע אם יכבדו את זה או לא: תרשמו, חברי העיתונאים, שהאופוזיציה ניסתה בכל הכוח ובאומץ לב בלתי רגיל לשאול שאלות בנושא החקירות של ראש הממשלה. זה לא נוגע לחקירה, זאת אמירה ערכית.

סוף-סוף יש משהו טוב ומבורך במליאה, וחוזרים לקלקל את זה? את זה אמר ראש הממשלה.

חבר הכנסת, למי קראתי? חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. מי אחריה? אחריה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. פשוט כל חלקה טובה צריך לקלקל. אדוני, אתה ממש מעוות את התקנון. אני חושבת שחברת הכנסת ורבין, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חברת הכנסת נחמיאס ורבין,

ציטטה אותך, אדוני ראש הממשלה. אתה אמרת ב-2008 שראש ממשלה ששקוע בחקירות, אין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים גורליים, כי קיים חשש אמיתי שהוא יכריע על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות שלו, ולא לפי האינטרס הלאומי. ועל כן השאלה היא, אדוני ראש הממשלה: אם יוגש נגדך כתב אישום, האם בכוונתך להתפטר? ראש ממשלה עובד למען ביטחון המדינה.

אפשר לעבור לשאלה הבאה. לא, לא, לא, סליחה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה, אדוני. לא, לא,

סליחה.

תודה, אדוני. זה לא עומד בתנאים של,

אדוני, עד שתי דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. לא,

סעיף 47. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה,

זה הסעיף. אדוני ראש הממשלה, זה לא כינוי או ביטוי פוגעני, זה לא בקשה לחוות דעת כללית, זה לא שאלה משפטית מופשטת. ברצוני לדבר על מצוקת הדיור. תודה.

הקרקע? לדוגמה, בבית-שמש, שנבנות שם אלפי יחידות דיור, מחיר הפיתוח ליחידת דיור עומד על בין 300,000 ל-350,000 שקל. אז איך אפשר להוזיל דירה, שתעלה במחיר סביר, אפילו ב"מחיר למשתכן"? 2. אולי באמת לחזור לתקופה שהיו נותנים מענקים גם לדירות יד שנייה, ואז הזוג הצעיר לא צריך לחכות ארבע-חמש שנים עד שתיגמר בניית הדירה, עד שיקבל את המפתח, ובינתיים הוא שורף שנים על שכר דירה, להפך, לתת מענקים גם לרוכשי דירות יד שנייה.

אני רוצה לאחל לך שבעזרת השם מהר מאוד תינצל ותתגבר על כל אלה שרוצים בשקיעתך, ויקוים בך: ואתה תעלה מעלה מעלה. תודה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת מוזס, קודם כול אעביר את ההצעות שלך לשר האוצר ולשר השיכון, שבפועל מטפלים יומיומית, אפילו הייתי אומר שעה-שעה, בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לך את העיקרון הבסיסי, ובסוף זה הדבר העיקרי: אתה יכול לשנות את מגמת המחירים רק אם אתה מגדיל היצע. בסוף אין דרך אחרת. ואנחנו עושים שורה של דברים, שמוכרים לך בוודאי, להגדיל את היצע הדירות באופן משמעותי: זה הסכמי גג, באלפים אלפים של דירות, עם רשויות מקומיות ברחבי הארץ, זה גם "מחיר למשתכן", כדי לעזור לאלה שידם אינה משגת גם כשאתה מרחיב את ההיצע. וכיוון שהעלית גם הצעות אחרות,

אני רוצה להגיד לך שגם פריסת התשתיות שלנו ברחבי הארץ,

המחלפים, הגשרים, הדבר הזה מקרב, מייצר עתודות קרקע חדשות שביכולתן גם כן ליצור נקודות יישוב חדשות, לייצר אפשרויות של דיור שלא היו קיימות במקומות הצפופים והיקרים. וזה נכון לגבי כולם, גם לגבי הציבור החרדי, כולם: הציבור הערבי, הציבור החרדי, הציבור הלא-חרדי וכדומה. לכן, יש כאן פעולה נמרצת. זה לוקח זמן, אבל בסוף זה הגדלת ההיצע, היצע, היצע, היצע. את ההצעות הספציפיות שלך אעביר למשרדים הנוגעים בדבר. אני שואלת: האם השאלה על הדיור היא בתחום סמכותו של ראש הממשלה כרגע, פעילות הממשלה אכן בתחום סמכותו, חברת הכנסת זהבה גלאון.

לא רק שלו, אלא גם אם היה עומד פה למשל השר להגנת הסביבה, עדיין אפשר לשאול אותו אם הוא דואג לפתרונות לאוכלוסייה. הסבב הבא הוא חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת זוהיר בהלול, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וחבר הכנסת, את מי עוד רשמתי? טוב, אלה השלושה בינתיים.

אלעזר שטרן, עד שתי דקות לרשותך. תודה. אדוני ראש הממשלה, יש לנו רמטכ"ל מצוין, וכולנו מצטרפים לאיחולי החלמה מהירה, יש לנו מפכ"ל מצוין. בכנסת הקודמת מנעת הצעת חוק שלי לקצוב מראש את תקופת הכהונה שלהם ולהאריך אותה, לקבוע אותה מראש לארבע שנים, ואותו דבר אני אומר גם על ראש המוסד, רק חמש שנים. לפני שבוע, פחות משנתיים מאז מונה הרמטכ"ל, החליט שר הביטחון להאריך את כהונתו לארבע שנים, ואני כמובן מברך אותו על כך. המפכ"ל נשאר תלוי ועומד, ודווקא הוא התפקיד הרגיש מכולם. כאשר הארכת כהונתו של ראש זרוע תלויה בשר ממונה או בראש ממשלה, קיים חשש להשפעת הדבר על תפקודו. הדברים נכונים ביתר שאת, מכל התפקידים האחרים, כאשר מדובר בתפקיד הרגיש במיוחד של מפכ"ל המשטרה. ברצוני לשאול, אדוני: האם תתמוך בימים הקרובים, ודווקא בימים אלה, בהארכת כהונתו של מפכ"ל המשטרה, כדי לנתק כל הארכה של כהונת נושא תפקיד כזה מכל מיני שיקולים של חקירות או של תלות באישיות פוליטית? תודה, אדוני. חבר הכנסת שטרן, אבחן את הצעתך, אבל תדע לך שממשלות בישראל בחנו את ההצעה הזאת פעם אחר פעם, והיו להן שיקולים אחרים ממה שאתה חושב. היו שיקולים אחרים. אם לאפשר לאדם להאריך זה לא קשור בהכרח בכלל,

מטבע הדברים, בכלל לשאלה שאתה שואל.

קודם כול, שר הביטחון הוא לא זה שהאריך לרמטכ"ל. ביחד, בעצה אחת, הארכנו לרמטכ"ל. ויש סיבה שממשלות ישראל לדורותיהן יצרו את הדבר הזה, כדי לבחון דברים אחרים לחלוטין ממה שאתה אומר. אחרים לגמרי, ולכן זה שיקול דעת בהחלט נכון. עובדה שישבנו כרגע הגיע המועד, החלטנו. אגב, בהזדמנות זאת אני מאחל לגדי איזנקוט, שהוא רמטכ"ל מצוין, דיברתי אתו כמה פעמים לפני כניסתו לניתוח ואחר כניסתו. הוא נשמע מצוין, נראה לי שהוא בדרך להחלמה מהירה, ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. אבל הסידור הזה שהונהג בממשלות ישראל הוסדר משיקולים אחרים לגמרי,

לדעתי הצעת החוק שלך לא מכוונת בכלל לשיקול המרכזי, של תפקוד אחר לגמרי, בכלל לא בנושא שאתה מדבר עליו, בשום צורה שהיא. תודה לראש הממשלה. אנחנו עם חבר הכנסת זוהיר בהלול. אחריו, עבדאללה אבו מערוף. אחריו, נורית קורן. אדוני היושב-ראש ואדוני ראש הממשלה, אני מרגיש כמי שמעלים אותו לגיליוטינה ומאפשרים לו רגע לפני המוות רק שאלה אחת, כאשר באמתחתי מיליון שאלות הקשורות לתפקודו של ראש הממשלה, שמתחמק באופן קונסיסטנטי משאלות שאין,

לא הבנתי. מה אמרת? אתה רוצה לחזור בהתחלה?

האם אתה לועג לי, אדוני ראש הממשלה? לא, לא, אני רוצה להבין מה אמרת. אתה רוצה להגיד, בתחילת דבריך? על מה רצית, אדוני? על הכן או על הכנה?

הספתח. מה אמרת, בבקשה? האם ראש הממשלה מזלזל בח"כים בכנסת ישראל, אדוני היושב-ראש? לא, לא שמעתי את תחילת דבריך. העובדה שאתה לא עונה על שאלות, אתה מתחמק. לא, אמרת משהו על גיליוטינה? משהו כזה? זאת השאלה היחידה פה.

אתה מסתתר מאחורי היושב-ראש.

נדמה לי שהסרקזם,

חברים, אני יכול להגיב. נדמה לי שהסרקזם שלך הוא מהסוג הנמוך ביותר, לצערי הרב. הוא לא משפיע עלי ולא מרשים אותי. זוהיר, תביא לו סיגר.

חבר הכנסת רוזנטל. תביא לו סיגר, אולי שמפניה. חבר הכנסת רוזנטל, מה קרה?

אז אם שאלת על הגיליוטינה, היא שייכת אלי,

כמובן, מכיוון שאני הרי אחד מהחשודים האולטימטיביים להעלות אותם לגיליוטינה, בתור איש שמייצג, סליחה,

אני אוסיף לך זמן. אנחנו פשוט ביום רגיש, שלא תהיה איזו אי-הבנה, אני צחקתי כשפתחת את דבריך. אמרת בפירוש, לא התכוונת לאף אחד אחר, אתה אמרת: אני מרגיש כאילו עליתי לגיליוטינה ויש לי רק שאלה אחת לשאול. נכון, זה מה שהוא אמר,

בבקשה, אני הוספתי לך את הזמן, אתה יכול להמשיך. אני מאוד שמח שעוררתי סערה קוגניטיבית בתוך הבניין הזה, שלא תמיד העניינים האלה הם ברומו של עניין.

אדוני ראש הממשלה, שאתה מסתתר באופן די מכוון מאחורי תקנון די יבשושי שלא מעניין אותך, ואתה בעצם לא עונה על שאלות שקשורות למשרדך, אתה מתחמק משאלות שבאמת, הקשר הטבורי שלהן, הן שאלות שקשורות גם במשרדך, ולאו דווקא בחקירות. לכן אני שואל אותך עקרונית: האם אינך מוכן להשמיע כאן, בכנסת ישראל, באופן הדקלרטיבי ביותר, את נכונותך להשעות את עצמך באותו רגע שיוגש נגדך כתב אישום?

חברי הכנסת הבאים מוכנים כל הזמן עם אותן שאלות, מקבלים את הלייקים. קיבלת כבר את הלייקים בפייסבוק, זה בסדר.

אזרחי מדינת ישראל זה לייקים בפייסבוק? אני אתייחס לנושאים האלה, שאינם קשורים בכלל לנושא, אם תאפשר לי, בסוף דברי. אם אני אאפשר. יש כאן שאלה עקרונית: האם ראש ממשלה צריך להשעות את עצמו או לא? לא שייך אליך.

אני מציע לך, חבר הכנסת רוזנטל, וגם לכל האחרים: במקרה ספציפי זה כתוב במפורש, כמו שאומר ידידנו זוהיר בהלול, באופן קונסיסטנטי, כתוב בסעיף 47 מה עלי לעשות במקרה של שאלה משפטית מופשטת. בבקשה, חבר הכנסת עבדאללה אבו

האם ממלא-מקום לראש ממשלה זה שאלה מופשטת? לא מופשטת. בבקשה, עד שתי דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אדוני ראש הממשלה, אתמול הייתה שביתה כללית ביישובים הערביים הדרוזיים במחאה על הריסת בתים וצווי ההריסה שמקבלים שם התושבים, והם תחת איום ממושך של הריסת בתיהם שבנו על אדמותיהם שלהם, שחייבים היו לבנות. האם לא היה מן הראוי שראש הממשלה אכן ילך להסדר והסדרה של כל הבתים שישנם שם עם צווי הריסה, לבטל לאלתר את כל צווי ההריסה שישנם ולהסדיר שם את הבנייה, שהיא לא מוסדרת בגלל תוכניות הבנייה שאתה אחראי להן, ומשרד האוצר, ולהפסיק את מסע ההסתה בתקשורת ואת התעמולה נגד כל מה שנקרא בנייה לא מוסדרת אצל האזרחים הערבים וכל מסע הדה-לגיטימציה נגד האזרחים הערבים? האם לכבוד ראש הממשלה יש איזו תוכנית להפסיק את התעמולה הזאת ולהסדיר את הבנייה הלא-מוסדרת?

חבר הכנסת אבו מערוף, אני לא מקבל את ההנחה שביסוד השאלה שלך.

לגבי המגזר הדרוזי, אני חושב שזה יום חג בשבילו.

השר קרא. הנה, יום חג, חג, ממש חג. חוץ מזה, יום חג, נכון?

היום זה יום חג לעדה הדרוזית, חג הנביא. נפתח שמפניה כולם. אז קודם כול יש יום חג, ואני חושב שכולנו צריכים לברך על זה. זה חשוב.

ההנחה בתוך השאלה שלך, ההנחה בתוך השאלה שלך היא שיש, זה ביקור במקום קדוש,

ביקור במקום קדוש, בסדר. אדרבה, מקבל את החידוד, בהחלט, אבל התכוונתי ליום חג מסיבה אחרת. אני לא מקבל את ההנחה, הנחת היסוד בדבריך, שיש קודם כול איזו אכיפה סלקטיבית, לא שוויונית. לצערנו, יש לפעמים מצבים של אזרחים שנמצאים בהפרה אף-על-פי שהם גרים במקום הרבה זמן, הם יכולים להיות דרוזים, יכולים להיות ערבים ויכולים להיות יהודים. יש צו של בית-משפט וזה מחייב. כשם שרוצים שזה יחויב במקום אחד, זה מחויב גם במקום אחר. אני תמיד אמרתי לציבור הערבי ולציבור הדרוזי ולציבור היהודי: אנחנו מכבדים את ההחלטות של בית-המשפט, מנסים לתמרן כמיטב יכולתנו גם במערכת המשפטית, אבל בסופו של דבר מגיע יום. והגיע יום, וזה לא מופעל באופן סלקטיבי, להפך, אני חסיד אמיתי של אכיפה שוויונית. אני מדבר על זה כל הזמן, כל השנים הללו, ומדבר על זה עם הקמת הממשלה ועם הקמת המשרדים ועם תוכניות הפיתוח שלנו במגזרים, אכיפה שוויונית. אין שום אמת במה שאתה אומר. אבל גם אישור תוכניות, תודה, ראש הממשלה.

חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, גברתי. אחריה, הסבב הבא.

חברת הכנסת קורן, אני רק אומר מי אחרייך: עמר בר-לב, אחמד טיבי, חיים ילין ובצלאל סמוטריץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, שאלתי היא בנושא פרשת ילדי תימן ומתוקף היותך ראש הממשלה שהיה צריך לאשר את פתיחת הפרוטוקולים. אז חברי חברי הכנסת, אני שמחה לשתף אתכם שאחרי שמונה חודשים של מאמצים רבים, יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן הודיע היום על הקמת הוועדה למען חקר האמת בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן החטופים, שאני אעמוד בראשה.

אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך, שהיית ראש הממשלה האמיץ והיחיד מבין כל ראשי ממשלות ישראל שהתגייס למען חקר האמת בפרשה. ואחרי כל כך הרבה ממשלות,ועברו שנים, הפרשה המזעזעת הזאת, שהיא פצע מדמם בלב החברה, עכשיו תזכה לטיפול הולם בזכות הוועדה. חשוב לי להודות לראש הממשלה, לאדוני יושב-ראש הכנסת ולחבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה, שהשתדלו למען פתיחת הוועדה החשובה. אלה שאלות?

אני מודה לכל המשפחות שעומדות מאחורי לאורך כל המאבק. והודות למאגר הגנטי, השבוע הפגשתי בין מאומץ למשפחה, ואני אמשיך בשיתוף הפעולה עם חברת myheritage.

אדוני ראש הממשלה, מה הניע אותך לפתוח את החיסיון בפרשה הזאת?

זאת השאלה. שאלה מעולה.

אדוני.

סעיף 47. בבקשה, אדוני ראש הממשלה.

הכנסת והשרה מירי רגב.

למה, כשאת היית באופוזיציה לא היה,

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. השרה רגב, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. בבקשה, אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה להתייחס? בבקשה, אדוני. מה שקרוי "פרשת ילדי תימן", שזה חובק עוד עדות בישראל, פרשייה או פרשה מאוד מאוד כאובה שמלווה אותנו עשרות שנים. הדברים הללו היו עולים מעת לעת. הם הגיעו אלי כמה פעמים, ואני שאלתי: יש אמת בדבר? מה הבסיס העובדתי? כי הרי הדבר מזעזע: חוטפים ילדים, נקרא לזה כך, מעבירים אותם מהוריהם למשפחות והם גדלים בלי לדעת את מוצאם, וההורים לא יודעים מה קרה, מה גורל ילדיהם, ואחים ואחיות שמנותקים, דברים איומים. אני רציתי לדעת מה הבסיס העובדתי לזה. אמרו לי: יש לך רק דרך אחת. היו ועדות חקירה בעניין הזה, ועדות מוסמכות, אחת, שתיים, שלוש אם אינני טועה, והן הביאו ממצאים שבעצם לא פתחו, לא נתנו פתרון לשאלה הזאת. הגיעו אלי לפני שמונה, עשרה חודשים בערך. את הגעת אלי, נורית, עם כמה נציגים, אנשים שנפגעו או חשבו שהם נפגעו מזה, והם סיפרו לי את הסיפור האישי שלהם. אתה שומע את זה ואתה יודע שזה אמיתי. אתה שומע את הכאב, אתה רואה אותו מול הפנים שלך ואתה חושב: רגע, מה אם זה היה האח שלי או הבן שלי, הילד שלי או הילדה שלי, מה היינו עושים? והדבר פשוט נגע ללבי. היו גם אחרים שבאו, אבל זה פשוט חדר לי פנימה עמוק לתוך הנשמה, ושאלתי את עצמי שאלה: רגע, למה ועדות החקירה האלה הן חסויות? למה ועדות החקירה האלה הן חסויות? מה זה, יש כאן סודות מדינה? מה פתאום זה חסוי? ולא קיבלתי תשובה. שאלתי, התייעצתי גם גורמים משפטיים, עם גורמים שבקיאים בדבר הזה, לא קיבלתי תשובה על השאלה הפשוטה הזאת. אדוני, תכף, ולכן אני החלטתי, והתייעצתי על זה גם עם השר הנגבי, שביקשתי ממנו לעמוד בראש המאמץ הזה, להקים, גם רינה מצליח, בהחלט, גם רינה מצליח. מגיע לה הרבה מאוד, היא העלתה את הנושא, אם כבר אדוני מדבר, אז גם אני,

זה כאב אמיתי, יש הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה. אבל הכאב מובא גם בשאלה הגיונית פשוטה: למה החומר הזה לא פורסם אחרי עשרות שנים? וכיוון שלא מצאתי תשובה, הטלתי על צחי הנגבי לבדוק את כל הנושא, במגמה לפתוח אותו. ואכן, צחי עשה עבודה של כמה חודשים, בליווי שלך ושל חברי כנסת אחרים, והגיע למסקנה שאין שום סיבה שלא לפתוח את זה, פתח את זה, והנה, עכשיו בישרת לנו שעשו כבר בדיקת דנ"א אחת בבנק הדנ"א והתגלה כבר קשר, כנראה, בין בני משפחה. זה דבר מרגש. אם הדבר הזה יביא מזור אחרי כל כך הרבה שנים ופתרון לאי-ידיעה, נו, הרי אנחנו יכולים להתברך בזה. אולי תאריך בזה עוד קצת?

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לוודא שאני לא עובר על כלל, אז אני רק אקריא את "שאילתה פסולה וסירוב להשיב: שאילתה לא תכיל, 1. כינוי או ביטוי פוגע או גזעני או פגיעה בכבוד הכנסת, 2. בקשה לחוות דעת כללית או לחוות דעת בשאלה משפטית מופשטת, ; 3. פרטים אישיים של אדם שיש בהם פגיעה בפרטיות או שפרסומם אינו הכרחי להבנת השאלה,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 לכן, שאלתי היא כזאת: בתמליל השיחות שפורסם הבטחת לנוני מוזס שתדבר עם הג'ינג'י בתוך שבוע-שבועיים. שאלתי היא: האם אכן דיברת עם הג'ינג'י? תודה, חבר הכנסת עמר בר-לב. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. תן לי, לא, לא, לא, אדוני ראש

אני אמרתי שאני לא חייב, אבל כיוון שהחבר'ה באו, אני לא פוגע בשום דבר. אל תעשה ספוילר עוד פעם, אבל משהו אני אתן לך,

רק לטעום, כן, רק לטעום. הרי אתה לא מתכוון באמת לומר, חבר הכנסת בר-לב, אתה לא באמת מתכוון לומר שאני הראשון שנפגשתי עם מו"לים, מוציאים לאור, עם עורכי עיתונים ואחרים שמשפיעים בתקשורת, או אפילו שיש להם חברים, אפילו חברים עשירים. אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש: אני שמח, אני שמח שמיזוג האוויר עובד פה כמו שצריך, כי אחרת הררי החמאה שיושבים פה לאנשים על הראש לרוחב הכנסת, אני לא יודע מה היה קורה לכם אז, או שהיא הייתה נמסה כאן בשלוליות אדירות.

אתה הראשון שרקחת עסקה אפלה של, שלטון ועיתון. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני, עד שתי דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, על השאלה אם אתה מוכן להשעות את עצמך לא ענית. האם אתה מוכן לענות על השאלה: האם אתה מעוניין לא להשעות את עצמך? האם תענה על השאלה הזאת?

אני אומר את זה בהקשר שלנו, לא בהקשר אחר. העלית פוסט לפני שבועיים ושיתפת מאתר הזוי תמונה של דחפורים, בתים ערביים, ושם בדף שלך היה כתוב: כוחותינו פועלים, הורסים בתים של ערבים.

ראש הממשלה, העלית את הפוסט הזה, שמתייחס אל הערבים בקלנסואה, אל האזרחים, כאל אויבים. לאחר מכן, מי שמתייחס אל האזרחים כאל אויבים שולח אותם לאום-אלחיראן עם תחמושת חיה. אתה ראש הממשלה, מתחתיך יש שר לביטחון פנים. אני שואל: מי נתן את ההוראה? האם אתה נתת את ההוראה לשלוח שוטרים,

עם תחמושת חיה,

עם נשק חם? חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. הם מוחאים כפיים, האם אתה נתת את ההוראה לשלוח שוטרים עם נשק חם לתוך יישוב בתוך מדינת ישראל? האם השר לביטחון פנים הוא שנתן את ההוראה? האם המפכ"ל הוא שנתן את ההוראה? וממתי נותנים הוראות לשלוח שוטרים עם אש חיה, ומשתמשים בה לאחר מכן, ונופל אזרח, יעקוב אבו אלקיעאן, באש השוטרים? אדוני ראש הממשלה, לאחרונה משהו קורה לך, משהו קורה לך. אני לא יודע אם זה עמונה, נפתלי בנט, החקירות אנחנו הקורבן של הדבר המוזר הזה שקורה לך. שלחת אותנו לנהור ולא נהרנו, שלחת אותנו להצתות ולא הצתנו, שלחת אותנו לדרוס ולא דרסנו. עד איפה אתה יכול להוביל את הציבור עם, הזאת? עד איפה? דורסים שוטר, תודה לחבר הכנסת, סליחה, אדוני ראש הממשלה,

השרה, אני לא רוצה להרחיק אותך בשלוש קריאות. או שתצאי או שתפסיקי. באמת, נו. שרים להרחיק בשלוש קריאות, לא זכור לי דבר כזה.

אני רוצה להגיד לך משהו: כוחותינו כוללים כל מי שמשרת בצבא ובמשמר הגבול, ויש שם יהודים וגם לא-יהודים,

אלה כוחותינו.

1. 2. מי שאוכף את החוק זה משטרת ישראל, לפי הנחיות ברורות.

יש להם פק"לים, והם לא צריכים החלטה מיוחדת למקרה ספציפי של אכיפת חוק. 3. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר על שלטון החוק ועל מידות ראויות, תסתכל אתה סביבך, סביב כל חבריך: האם הבעת את אותו זעם,

בעניין של החבר שלכם באסל גטאס, שהלך והעביר אמצעים סלולריים, אמצעי קשר, לרוצחים, אלה שרצחו כאן את אזרחי ישראל? האם עשית את זה?

האם עשיתם כולכם את זה? כי אני לא שמעתי, תפסיק להסית. לא שמעתי את אותו זעם.

שמעתי מבוכה כזאת או אחרת, אבל את ההטפות אל תטיף

אנחנו אוכפים את החוק. אתה שולח שוטרים עם נשק חם, חבר הכנסת טיבי, שאלת, אתה רוצה תשובה, תן לראש הממשלה לענות. אומנם זאת שעת שאלות,

אולי הוא יענה לך.

הוא שוב מסית. חבר הכנסת טיבי, נו.

הוא עונה מה שהוא רוצה, לא על מה שטיבי שאל.

אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שהיא של חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת סמוטריץ. כבוד היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, השאלה מופנית לראש הממשלה. נפגשנו לפחות שלוש פעמים ב"צוק איתן". אמרת לי שאתה אחראי ושאתה נושא בכל האחריות, כי אתה ראש הממשלה. כל גננת, כל סייעת בפעוטון ובגן, כל צוותי הצח"י, צוות חירום יישובי, כל כיתות הכוננות, כל ילד שנולד תרגל פשיטה של מחבלים דרך מנהרות מ-2011, 2012, 2013. רק גורם אחד לא ידע שיש מנהרות, הגורם הכי חשוב במדינת ישראל, הקבינט. אדוני ראש הממשלה, אתמול שמעתי אותך אומר: התרעתי בינואר 2014. אתה יודע יותר טוב ממני, כי אתה היית ביחידה, אני לא הייתי ביחידה, הייתי שריונר, אבל כשנותנים הוראה מוודאים גם ביצוע, זה אלף-בית. ועכשיו כל עוטף-עזה עוד פעם חשוף למנהרות. כמות הטילים, ואתה יודע את זה טוב ממני, יותר גדולה מאשר לפני "צוק איתן". אדוני ראש הממשלה, בשיחתנו אתך ועם האלופים אמרת וציינת: אני נושא באחריות, אני ראש הממשלה. ושאלתי: איפה האחריות, אדוני ראש הממשלה?

בבקשה, אדוני. יש, קודם כול, הנחה שמקופלת בהטחה שלך, שהיא לא נכונה. אמרתם שהוצג בקבינט, לא אמרתי שהוצג בקבינט, לא גרסה. זה נדון 13 פעמים בקבינט, עם התרעות יוצאות, פשוט בעוצמתן, בחומרת הדבר.

אני אתמול אמרתי על ינואר 2013, אז אני רוצה להגיד לך, ינואר 2014. ינואר 2014,

אני רוצה להגיד לך שאני דיברתי על זה כבר ב-2013, בפני הקבינט: הם חופרים שם את כל עזה, ואם אנחנו לא נפתור את זה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שהם מושכים לנו את השטיח. כלומר, זה ב-2013. ואחר כך ב-2014, אפרופו דיונים בקבינט, כי הגרסה הרי כל הזמן משתנית, ומה מטיחים? קודם כול זה לא הוצג בקבינט, הרי זו הטענה ששמענו, שמעתי את זה מראש מפלגתך. זו הייתה הגרסה הראשונה: זה לא הוצג בקבינט.

ב-12 בינואר סיכמתי את הערכת המודיעין השנתית כך: אני מצביע על שני דברים: האחד, הטילים, הדבר השני, המנהור, חטיפות או חדירות ליישובים.

זה הקבינט,

העובדה שיכולים לירות מאות טילים על ערי ישראל או לחדור פיזית לשטחנו. המנהרות יוצרות לנו בעיות קשות מאוד, בקבינט, אלה הם ארבעת האיומים הגדולים על מדינת ישראל, גרעין,

כל מה שאני אומר פה זה דברים שאני יכול למסור, שביררתי, של ביטחון מידע,

אחרת לא הייתי מוסר. בניגוד לאחרים. הדברים שהגדרתי כארבעת האיומים הגדולים: גרעין, טילים, סייבר ומנהרות, ואני מדבר על רשת ענפה של מנהרות התקפיות והגנתיות, מהקבינט,

אחרי חודש שני כלים חדשים שמפתחים, הרקטות והתווך התת-קרקעי, אנחנו מדברים על זה. זה דיונים. זה קצה-קצהו של הקרחון. אגב, כשזה יפורסם, ואני אשמח מאוד אם הכול יפורסם, אנחנו נראה. ולא רק שזה נעשה, ולא רק אני דיברתי, גם צה"ל דיבר, גם המוסד וגם אנשי הטכנולוגיה באו. כי אני הרי נתתי הנחיות, גם בתוך הקבינט וגם מחוץ לקבינט, איך להיערך נגד זה בשנת 2013, בשנת 2014, ישיבות על ישיבות אין-סופיות איך לטפל בזה.

למבצע הזה בסופו של דבר היו תוצאות, ואתם יודעים מה התוצאות. התוצאות הן שהכֵינו את ה"חמאס" במכה הקשה ביותר בתולדותיו, הכול אותו דבר. ואתה יודע את זה. איך אמר גדי איזנקוט, הרמטכ"ל? הוא אמר: השקט שיש בשנתיים וחצי האחרונות סביב עוטף עזה זה דבר שלא היה מאז מלחמת ששת הימים.

אמרתי לוף גדי, אתה מגזים קצת. הוא אומר: לא, 50 שנה לא היה שקט כזה. כי המכה הייתה כל כך חזקה. כמובן, אנחנו ממשיכים לעבוד, וגם את זה אתה יודע. אני לא רוצה לפרט' כי את זה כבר כתבו בעיתונים, כתבו את זה בעיתונים מה אנחנו משקיעים, הרי מאז ימי הבבלים לפני אלפי אלפי שנים לא פתרו את הבעיה הזאת של מנהרות, ואנחנו פותרים ומשקיעים גם לפני המבצע ומאז המבצע,

דבר שלא נעשה בתולדות האנושות. דיברתי עם נאס"א ועם כל ראשי המדינות' לחפש את הפתרון הזה, אף אחד לא מצא. אנחנו, בעזרת השם, מוצאים. אני לא רוצה לפרט. אבל יש מישהו שדיבר על האופן שבו ניהלתי את המערכה הזאת יחד עם שר הביטחון יעלון ויחד עם הרמטכ"ל גנץ, באחריות, בתקיפות, בצורה שהביאה את התוצאות הללו. ובכן, הנה מה שאמר מישהו: אני חושב שראש הממשלה מוביל מהלכים באופן שקול ואחראי. זה מבצע מוצלח, ו"חמאס" נחלשה משמעותית. אני יושב בצוות המדיני, אני יושב בקבינט הביטחוני. כשאני אומר מה שאני חושב, מה זה עולה לי להגיד שמפלגה אחרת מתנהלת נכון? נתניהו מנהל את זה נכון. מי אמר את זה? על מי? לפיד, ראש הסיעה שלך. אז אני מבקש,

אל תעשו לי כאן, אני מכיר את המשחק.

אתם משנים גרסאות כל הזמן. בהתחלה אמרתם ולצערי,

כי היו עוד כמה שהיו בקבינט ומשתמשים בזה כקרדום לחפור בו, מעוותים, מוציאים, מדליפים. בהתחלה נאמר: לא הוצג בקבינט.

זה לא החזיק הרבה זמן, אחר כך הוא אמר: הוצג, אבל לא במלוא חומרתו. השר לוין, איום שווה לאיום הגרעין?

איום הגרעין, הטילים, הסייבר והמנהרות. נשמע לך חמור? נשמע לכם חמור?

טוב, הוצג בחומרתו אבל לא מנהרות חודרות. טוב, יש מנהרות חודרות. אז הוצגו מנהרות חודרות, אבל לא בדיון נפרד. לא הייתה הפסקת קפה, לפני חמש דקות,

אבל ראש הממשלה לא נתן הנחיות. אבל כן נתן הנחיות, מה לעשות. הניסיון הזה לפגוע בכולם, לא רק בי, לפגוע בצה"ל, לפגוע במערכת הביטחון, לפגוע בגורמים האחרים, בשב"כ, זאת ההוכחה שאתה,

זה דבר לא ראוי. זה הדבר הפסול, לא שום דבר אחר.

אדוני ראש הממשלה, היחיד שפוגע בצה"ל זה אתה. אנחנו עוברים לשאלתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, מיכל רוזין, עבד אל חכים חאג' יחיא, מאיר כהן ומירב בן-ארי. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אדוני פתח קודם בתשובה על שאלתו של חבר הכנסת מוזס בתיאור אותה פגישה ראשונה שהתקיימה בין אדוני לבין נשיא ארצות-הברית הקודם אובמה, עם האיסור: אף לא בלוק אחד נוסף. אנחנו אכן נטינו לדון את אדוני לכף זכות בשנים הללו ולייחס את נאום בר-אילן לאילוצים המדיניים של הממשל העוין. נטינו להאמין לך ערב הבחירות האחרונות כאשר התנערת מהרעיון הרע של מדינה פלסטינית, אותה מדינת טרור בלב-לבה של ארץ-ישראל.

אדוני ודאי יודע שהוא ראש ממשלה בזכות אותה התנערות. העובדה שמצביעי הימין הצביעו לאדוני, ולכן אדוני היום עומד,

בראש הממשלה, היא בזכות העובדה שהוא חזר בו מנאום בר-אילן ומההתחייבות להקים מדינת טרור בלב-לבה של ארץ-ישראל. אני רוצה לשאול: האם עכשיו, בעידן החדש, עידן טראמפ, שאין ספק שפותח בפנינו הזדמנויות חדשות, אבל אי-אפשר לצפות שנשיא ארצות-הברית יהיה צדיק יותר מן האפיפיור ובוודאי, שלא ימני יותר מממשלת ישראל, אותי מאוד מעניין כחבר קואליציה. אדוני הרי ילך לפגוש את הנשיא כנראה בתחילת החודש הבא, בשליחותנו,

אז האם אדוני בשמנו הולך לחזור בו בפני נשיא ארצות-הברית מנאום בר-אילן ולהודיע שאין ולא תקום מדינת טרור בלב-לבה של ארץ-ישראל, לא בשם כזה ולא בשם אחר, לא מדינה פלסטינית מינוס ולא מדינה פלסטינית פלוס? איך הדבר הזה מסתדר עם אותה חבילת בנייה שאדוני הודיע עליה אתמול בתקשורת?

ההוראה עדיין לא ניתנה למטה, למועצת התכנון העליונה, אלא רק בתקשורת. עדיין רוב-רובה של החבילה הזאת מרוכז אך ורק בגושי ההתיישבות. אני מזכיר לאדוני שההבחנה הזאת בין גושים ללא גושים באה מבית-המדרש של הצד השמאלי של המפה הפוליטית במדינת ישראל, מי שרוצה להקים מדינת טרור, ואז הוא עושה את ההבחנה בין מה שיישאר בשטחנו במסגרת הסכם עתידי לבין מה שחס וחלילה לא. האם כאשר אדוני עכשיו, בתחילת כהונתו של נשיא ארצות-הברית, מצהיר שהוא יבנה רק בגושים, לא חותר להקמת מדינה פלסטינית, הפעם בלי התירוץ של ממשלת אובמה? כחבר בקואליציה של אדוני, ממשלת הימין הזאת, זה מאוד מטריד אותי. בתקנון. אולי זה לא בסעיף 47, אבל הזמנים הם בתקנון. השרה מירי רגב, צאי, בבקשה.

צאי, צאי. בחרת מכולם להוציא דווקא אותי? גם מהאופוזיציה, כן. כי ממך לא ציפיתי. כל הכבוד לך.

כי ממך לא ציפיתי. מכל האנשים, רק אותי החלטת להוציא. בכל זאת שולחן ממשלה, לא? אפשר לשתות מים ולהיכנס שוב או שאי-אפשר, תשתי כוס תה, כוס קפה, מה שאת בוחרת. היא אמרה שבגלל שאני אישה. תתייחס לזה. (שרת התרבות והספורט מירי רגב יוצאת מאולם המליאה.) תודה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת סמוטריץ, אנחנו צריכים לנהוג גם באחריות וגם בנחישות לא רק בתקופה שעברנו אלא גם בתקופה שאנחנו עוברים ונעבור. זה מחייב תמיד את תבונת המדינאות. זה לא דבר שאומר: מה שאני רוצה אני עושה, אלא: איך אני חותר למה שאני רוצה בתבונה, ולא בפעולה שתיצור את התוצאה ההפוכה. אנחנו בנינו גם לפני כן ובנינו גם עכשיו, ואני אדון בשאלה הספציפית של הבנייה וגם בנושאים אחרים עם הנשיא טראמפ. הוא אמר את זה אתמול או שלשום, ואני אומר את זה כאן היום. כמובן, חשוב לנו לנסות לעבור את הימים הקרובים עם חברינו ואחינו ואחיותינו בעמונה. אני מקווה שהם ייענו להצעות שאנחנו מציעים להם. מנסים עד לרגע זה, אם אנחנו לא מצליחים לפתור את זה בצורה משפטית,

הכלים, אז שיתפנו מרצון. גם הצענו להם אלטרנטיבות, יישוב אחר. אני מקווה שכל מי שיכול כאן יפעיל את השפעתו או את השפעתה כדי שהדבר הזה אכן יתרחש. אבל לגבי שאלתך על המדיניות, אני דבק במדיניות פשוטה. אני לא מדבר עליה כתנאים, שני תנאים או תנאים כלשהם, לכניסה למשא-ומתן.

אבל כדי שהמשא-ומתן הזה יישא פירות יש שני עקרונות בסיסיים: 1. הפלסטינים שדורשים מאתנו הכרה לאומית חייבים להכיר בנו הכרה לאומית. הם חייבים סוף-סוף להכיר במדינת הלאום של העם היהודי, במדינה יהודית. הם צריכים להכיר בזה, והם לא מוכנים להכיר בזה, לצערי, עד לרגע זה. הדבר השני, והיה ויכירו בזה, אז השטח שיהיה נתון למרותם חייב להיות נתון למרותנו מבחינה ביטחונית. ישראל תהיה הגורם השליט מבחינה ביטחונית מהירדן מערבה. אין שום אפשרות ריאלית אחרת. באו אלי אנשים, פלסטינים וגם אחרים, אירופים ואמריקנים, ואמרו לי: אתה מדבר על שתי מדינות לשני העמים.

איך יכול להיות אם זה העיקרון שלך, של שליטה ביטחונית, וזה העיקרון שלי כל הזמן, אגב, גם בנאום בר-אילן, כדאי שתקרא אותו, תתרענן קצת, תרענן את זיכרונך. זה העיקרון הבסיסי. אמרתי: אין אפשרות. אומרים: אז זה פחות מריבונות. היה פה מישהו שעמד על הבמה הזאת, מהמפלגה שלך, חבר הכנסת הרצוג, שלצערנו נקטל. אבל הוא אמר את זה לפני האביב הערבי, לפני ההשתוללות הכבירה שיש פה. מישהו מדמיין דבר אחר? אז הם אומרים לי: אז זה לא ריבונות. אני אומר: אז יש סייג, סייג לריבונות, אם אתם רוצים לקרוא לזה כך. אבל זו האמת. עכשיו, אני רוצה להתייחס גם למה שאמרת. אלה שני העקרונות, לא שיניתי אותם כהוא זה,

בדיונים בקבינט, בדיונים עם חברים, מעל הבמה הזאת, לא שיניתי כהוא זה. אתה יכול לתת לזה כותרת כזאת, כותרת אחרת, אלה שני עקרונות יסוד לא לכניסה למשא-ומתן, ליציאה מהמשא-ומתן, והם נכונים. עכשיו לגבי ההתיישבות. אני מעולם לא קיבלתי שההתיישבות היא המקור או שורש הסכסוך או היא מקיימת את הסכסוך. אני לא מקבל את זה, כמו שלא קיבלתי את ההגדרה שהסכסוך הישראלי פלסטיני הוא בלב, הוא לב הסכסוך,

של המזרח התיכון.

כל המזרח התיכון מתפרק, מדינות מתפרקות, אבל כולם אמרו: לב הסכסוך זה הסכסוך הפלסטיני. מישהו חושב את זה ברצינות? בתוניס?

אולי, זהבה, את אחרונת, אחרונת המוהיקניות, כן? עדיין מאמינה בשטות הזאת, כן? תשאלי בתימן אם זה לב הסכסוך, תשאלו בלוב אם זה לב הסכסוך, תשאלו באלג'יריה אם זה לב הסכסוך, או בתוניסיה, או בסוריה, או בעיראק. נו, באמת. אז האמינו לשטות הזאת, וכך מאמינים גם לשטות השנייה, שההתיישבות היא הבעיה. נו, יצאנו מעזה, עד היישוב האחרון, עד הקבר האחרון, אז זה שינה משהו? הם באים להשמיד אותנו. להשמיד אותנו. וכשאני פונה לאבו מאזן, לאנשים ברמאללה, ואני אומר: מה אתכם? תכירו אתם סוף-סוף במדינה יהודית, לא מוכנים,

משום שהם רוצים לשמר, הם לא רוצים מדינה ליד ישראל, ומדינה מפורזת, מפורזת כמובן על-ידינו,

עם כל הסייגים. ותקראו לזה איך שתקראו, זה הם לא מוכנים, הם רוצים לעקור את אחינו ואחיותינו קודם כול ביהודה ושומרון, ואחר כך לעקור אותם גם בהתיישבות האחרת, ביפו,

בנצרת וכדומה, והם אומרים את זה. אז אלה הדברים האמיתיים.

תצטרכו להכיר במדינה יהודית, וישראל תצטרך להישאר הכוח השליט מבחינה ביטחונית מהירדן ועד הים. אלה העקרונות שלי, חבר הכנסת סמוטריץ. לא שיניתי אותם.

תודה, תודה, אדוני ראש הממשלה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. שלום, שלום, כבוד ראש הממשלה. שאלתי אליך היא בתחום עניינך כשר התקשורת: האם מדינת ישראל הלכה לבחירות בגלל חוק "ישראל היום", או האם אתה עדיין עומד מאחורי התצהיר שלך שאין לך שום קשר לעיתון? האם הצעת לנוני מוזס להקים ועדה בכנסת להעביר חוק מתוקן על "ישראל היום"? האם דיברת עם הג'ינג'י, כמו שהבטחת לו? האם ניסית לשכנע את פאקר או מרדוק להשקיע ב"ידיעות אחרונות"?

אין לי חמאה על הראש, ולכן אני אשמח לצאת אתך לשמש ברגע זה.

תודה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. אדוני, הרי, לא, אדוני. או שאנחנו באמת, אני אגיד את מה שאני יכול להגיד בסוף. אז בסוף אתה תגיד. אבל אנחנו או שנשמור על התקנון או שלא, אני שומע את הטון המלגלג והמתריס, ואני אמצא את הדרך להשיב לך. בבקשה, בבקשה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

בבקשה, אדוני, שאלתך.

אתם מפריעים כרגע לחבר הכנסת לשאול. זה אפילו לא היה על החקירה, זה על עיתון "ישראל היום" והאם הלכנו לבחירות בגלל, חברת הכנסת מיכל רוזין, אילו היית שואלת את השאלה הזאת אולי מישהו היה עונה. זו השאלה ששאלתי. שאלתי, בבקשה. בבקשה, אדוני, אני מוסיף לך את הזמן, בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, אני עומד מאחורי כל מילה שכתובה שם,

אז רצית לדעת, כן. רצית לדעת, אז נתתי לך בקשיש. אבל תישארי פה, אל תלכי. תישארי עד הסוף. גם אתם. אל תקלקלו, תישארו עד הסוף. בשביל מה? שאתה תנאם ותנאם ולא תענה על שום שאלה,

אדוני, אדוני, אין בתקנון "סיום דבריו". אין בתקנון שום דבר שמאפשר לראש הממשלה בסוף לשאת דברים. בבקשה. בבקשה, כן. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, אין דבר כזה.

דיברת על התוכנית 922, שבאה לסגור פערים לאוכלוסייה הערבית, ואתה מנדנד את הראש כאילו אתה מאשר, ומה שאני שואל: 13 מיליארד השקלים לחמש שנים, זה אומר פחות מ-1% מהתקציב לאוכלוסייה הערבית, זה 0.6% מהתקציב. האם בתקציב הזה אתה תוכל לסגור פערים? 3. אני רוצה, סליחה, תנו לי את הזמן, אני מאחל לכולכם להיות ראש ממשלה, אבל כרגע אתם לא. תנו לראש ממשלה לענות, אל תפריעו. 3. כבוד ראש הממשלה, חשוב מאוד, אני מגדיר "אדמת מדינה" האדמות של האזרחים שמנוהלות על-ידי הממשלה וזרועותיה. אם אתה כן מאשר, זאת אומרת שגם לאוכלוסייה הערבית יש זכות באדמת מדינה. מה התוכניות שלך לאוכלוסייה בנגב, שגם הם אזרחים שיש להם זכויות, גם על האדמה, כמו כל אזרח? ובנוסף, יש לי עוד שאלה, כי יש לי הזמן שלי, דיברת על שוויון באכיפה, שזה דמוקרטי. זה נכון, אבל לפני זה הדמוקרטיה מדברת על שוויון הזדמנויות, שוויון בתכנון, שוויון גם בקורת גג, גם לכל האזרחים הערבים, אחר כך תבוא תדבר. אם אתה מחפש דמוקרטיה, או חושב על דמוקרטיה, או בכלל אתה קרוב לדמוקרטיה, תתחיל בדברים של התכנון, של השוויון המלא, ואחר כך תדבר על שוויון באכיפה.

תודה רבה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. השרפות בישראל באו משני דברים, יכולות היו לבוא משני דברים, וזה בכלל לא מופרך, אלה דברים שהם, אז אתה עומד על, לא לא לא. שני דברים: האחד זה ההסתה, והשני זה ההצתה. עכשיו, זה שאתה לא יכול להוכיח את הדבר הזה זה לא אומר שזה לא היה. עדיין בודקים את זה. אינני יודע אם הבדיקה הסתיימה, אוקיי? אבל זה דבר שקיבלתי עליו תדרוכים ברורים, זה לא דבר שמישהו הזה, מדמיונו,

אבל עמדת על הזכות שלך לדבר ושלא ייקחו לך שנייה.

לגבי התקציב, אני רוצה להגיד לך, קודם כול,

לגבי התקציב, אז לא הייתה, אזרחי ישראל הערבים הם חלק באוכלוסיית ישראל. כשיש לנו תקציב גדול מאוד, של מאות-מיליארדי שקלים, גם הם נהנים מזה. כשאנחנו בונים כביש בגליל, אז מה? אזרחי ישראל, שזה חלק מהתקציב, אז התושבים לא שם? ביטוח לאומי.

הם שם, ועוד איך הם שם. אתה יודע את זה. לכן, זה לא מבחן בכלל. ביטחון, רווחה. פה יש כסף מיוחד לסגירת פערים, ואתה שואל: האם זה הרבה? מה זה הרבה? לעומת הממשלה הקודמת, שנתנה הכי הרבה, שזה הממשלה שלי, זה הרבה מאוד, יותר מכל ממשלות ישראל. ולכן, אין בסיס לדבר הזה.

זה מגוחך להגיד: יש לי 6% מהתקציב, כשיש חינוך, בריאות, רווחה, ומחולק לכולם, ובזכות ההחלטה הזאת יש 13 מיליארדים נוספים לדברים האלה. זאת אומרת, אזרחי ישראל הערבים, להפך, מקבלים יחס לא פרופורציונלי, כדי לסגור את הפערים. זה דבר ראשון, דבר שני, יותר נכון. דבר שלישי, אתה מדבר על אכיפה. כן, קודם כול שוויון הזדמנויות, ועוד איך. אני רוצה לראות, הלכתי לבית-ספר

ביישוב בגליל, פתחתי את זה, אני לא יודע אם מישהו פתח לפני בית-ספר ערבי, וראיתי שם את הילדה, ילדה חמודה וחכמה, ואמרתי לה: אני רוצה שתגשימי את החלומות שלך. ויש שם חלומות: להיות עורכי-דין, ולהיות רופאים, ולהיות טכנאים ומהנדסים. אמרתי: בטח, זה מה שאני רוצה. וגם תלמדו עברית, ואנחנו נלמד ערבית. אז אני מאמין בזה. אם יש מישהו שמאמין בזה, אם היה פה ראש ממשלה שמאמין, לא היה מישהו שמאמין בזה יותר ממני, ואני חושב שהיו אולי כמה שהאמינו כמוני, אבל לא יותר ממני. עכשיו הדבר השני. הדבר האחרון שאתה שואל הוא לגבי שוויון באכיפה.

אמרתי לך כבר את מה שאמרתי: זה דבר מתבקש. אבל אתה אומר: הנה, לא נתנו לנו. אף אחד לא רצה לשמוע בכלל. הרי הייתה פריסה, בנייה לכל הרוחב. אתה הולך לגליל, התפרסות מטורפת.

מתפרסים, לא ליד היישוב, תופסים עוד מרחק ועוד מרחק ועוד מרחק. בונים נמוך ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אל תספרו לי את הסיפורים האלה. פשוט לא היה פה שום חוק, שום דבר, פשוט תפיסת שטחים שאתה לא רואה את זה ביישובים אחרים, אבל אתה רואה את זה שם. מתכסים ואומרים: מה זה? לא רצינו. לא נתתם לנו. אתם לא רציתם בכלל לשמוע. אז עכשיו אנחנו באים ואומרים לכם: אנחנו אוכפים. אנחנו שמחים להיכנס אתכם לדיונים. אתם תבנו לגובה כמו כל היישובים בישראל.

בפתח-תקווה בונים ובונים ובונים, בונים לגובה. גם אתם תבנו לגובה. תבנו כחוק. הלוואי שכולם ישתלבו בדבר החשוב והנכון הזה. תודה רבה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת מאיר כהן. עד שתי דקות לרשותך. אחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אני שמח שציטטת את הדברים של לפיד. אני חושב שהיה ראוי שבשעת מלחמה אנחנו ניתן גיבוי מלא, ושלא כחבריך, שאתה מתחמם לאורם היום, אנחנו לא ירינו בנגמ"ש. תזכור את זה. כך אנחנו מצפים מחברים בקואליציה, שבשעת מלחמה לא יתקפו את ראש הממשלה. אנחנו גאים בזה. עכשיו לשאלתי. כמי שכיהן בממשלה הקודמת שלך, אני מוכרח לומר לך שאני מבולבל, מאחר ששמעתי ועודני שומע גרסאות שונות לעניין. שלא כמו חברת הכנסת רוזין, אני שואל אותך: מה הביא אותך לפרק את הממשלה הקודמת? אולי תספר לנו את הגרסה האמיתית.

אני יכול לתת לך הרצאה שלמה. תודה. חברת הכנסת מירב בן-ארי, בבקשה, גברתי. אנחנו סקרנים. מה הבעיה לענות על זה? אני לא מבין. גם אני סקרן. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, יש לי שתי שאלות. אפשר שקט? ראשית, כפי שאתה יודע או לא, אני חברה בוועדת המשנה של ועדת ביקורת המדינה לנושא מסקנות "צוק איתן". שמעתי אותך עונה פה כבר לחבר הכנסת חיים ילין, אבל אני אשמח לשמוע את תגובתך הנחרצת לגבי פרסום דוח המבקר בנושא "צוק איתן". כידוע לך, ביום ראשון תתכנס הוועדה שוב לטפל בהסרת החיסיון ופרסום הדוח. אני אשמח לשמוע. אני מודה ששמעתי קצת את מה שאמרת לחבר הכנסת ילין, אבל אפשר ליישר קו בעניין הזה. אני גם רוצה לומר משהו בעניין, כי היו מין שמועות על לחצים שהופעלו על חברי הקואליציה. אז אני מהקואליציה ולא הופעל עלי שום לחץ. זה בעניין, אבל אשמח לשמוע את תגובתך. דבר שני, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל ברגע זה ממש מתכנסת בכנסת שדולה למען החזרת החיילים החטופים, עם המשפחות של הדר גולדין ואורון שאול, לפחות אימא של אורון שאול. אני ארצה לדעת מה ממשלת ישראל עושה להחזיר את גופות החיילים, סליחה, להחזיר את החיילים הביתה, וכמובן גם את שני האזרחים שנמצאים שם.

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני ראש הממשלה.

עמדתי החד-משמעית, ואת שמעת את זה, ואם לא שמעת את זה באופן אקטיבי אז שמעת את זה באופן פסיבי, כי לא הגיע אליך מסר אחר, אז אני נותן לך את זה באופן אקטיבי: שיפרסמו הכול, אין לי בעיה עם זה, מה שאפשר, ואני בודק, מה שאני אומר אני בדקתי מבחינת ביטחון המידע. ביטחון המידע, מה שאפשר, שיפרסמו, אדרבה. אני חושב שראוי שהציבור ישמע את הכול ויוכל לשפוט מה באמת היה וכמה דיברו, מי דיבר ומה עשו. חשוב מאוד לדעת. בטח לא לפגוע באנשים טובים, במפקדים רציניים ובחיילי צה"ל וגם באנשים שעסקו בטכנולוגיה, במאמצים כבירים אל מול האיום הזה. לגבי הדר גולדין ואורון שאול, זה פצע פתוח. אנחנו פועלים בהרבה מאוד מישורים. כשאני אומר את זה, זה לא מן השפה ולחוץ. זה לא רק במפגשים עם מנהיגים, זה גם במגעים אחרים. אני לא אפרט. הייתי אומר שזה לא רק במגעים, גם בדרכים שאני לא יכול לפרט. אנחנו עושים את זה. אולי בוועדות המשנה אפשר לפרט יותר, בטח לא כאן. הרי אתם כולכם שותפים לרצון שהדבר הזה יצלח. יש לנו גם, אל תשכחו, אזרחים ישראלים שנמצאים שם, ואנחנו מנסים גם אותם לחלץ בדרכים שונות. לכן זה חשוב. אני חושב שכולם מבינים, אנחנו עוד נדון בזה בקבינט, אני חושב שכולם מבינים שאנחנו בעידן חדש, ובעידן הזה, אם הציפיות של "חמאס" זה שאנחנו נציע להם הצעות שהם חושבים שאנחנו נציע להם,

זה פשוט לא יקרה. אנחנו נוהגים פה באחריות. אנחנו אמרנו שיש לנו גופות של אנשי "חמאס".

הם כנראה לא כל כך מעוניינים, הם בונים על לחץ שייבנה פה. אבל כדאי שהם יבינו שמה שהם מצפים לא יקרה. ככל שיקדימו להבין את זה, וגם מתוך הבית הזה, כך הייתי אומר שהסיכויים שלנו להביא את חיילינו לקבורה בישראל ולהשיב את אזרחינו החיים לישראל, כך האפשרות הזאת תגדל. תודה. אנחנו בסיבוב הבא. אני בספק אם נגמור אותו. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה, גברתי. אחר כך יואל חסון רשום, אבל אנחנו לקראת סיום הזמן,

לפי מה נקבע הסדר? לפי חלוקה בין הסיעות ולפי האנשים שלא קיבלו בשעת שאלות אחרת עם ראש

יולי, בליכוד רק אחד לא קיבל. ובישראל ביתנו אף אחד לא קיבל. נו מה אני אעשה שלקואליציה יש רק רבע מן השאלות.

אולי אם היית מוציא חלק מהצעקנים מהאופוזיציה היה יותר זמן לשאול שאלות. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, הערה לגבי דוח "צוק איתן": אני חושבת שצריך לכבד את הכללים הבסיסיים ואני קוראת לך,

וליתר השרים שמפטפטים את עצמם על גבי דפי העיתונים, הרי למה מתכנסת אחר כבוד ועדה לדון בחיסיון, אם הכול כבר פרוס בצורה רחבה על גבי העיתון? יש כללים בכנסת הזאת, ולצערי, הם לא מתקיימים. לשאלתי,

אני מאמינה שכראש ממשלה גם אתה מאמין בכללי המינהל התקין. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה, כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה, לבדוק קיומם של הסדרי ניגוד עניינים לכל היועצים. נמסר לי, אדוני, שלחלק מיועציך אין. אני רוצה לדעת, אדוני,

האם בכוונתך לפעול לקיומם של הסדרי ניגוד עניינים ספציפיים ולא כלליים?

אם אין באפשרותכם לקיים כללים כאלה, האם תורה להם לעזוב את תפקידם?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. חברת הכנסת אלהרר, את הרי לא מיתממת ואת ודאי אינך תמימה, ואת יודעת

שימוש סלקטיבי, כן? בכל מיני הדלפות מהדוח הזה של מבקר המדינה. עושים את זה כל הזמן, כל הזמן. מפרסמים, ואתה בעצם נמצא במצב שאתה לא יכול לעשות כלום.

להבדיל מאחרים, הולך ובודק לפרטי פרטים עם הגורמים המוסמכים לגבי ביטחון מידע. מה שפרסמתי עכשיו אלה דברים בדוקים שלא פוגעים בשום צורה שהיא בביטחון המדינה. אבל אי-אפשר להיתמם, הרי זה לא רק מכאן. אתם מדברים על כל הנושאים שאתם מלגלגים ושואלים עליהם.

אז מתפרסמים כל הזמן בתקשורת כל הזמן כל מיני דברים, תדרוכים מתוך החקירות. העובדות ידועות. אין ויכוח על העובדות., הכול ידוע. יש ויכוח, והכול לא ידוע, ולא הכול נכון, ויש הרבה דברים שהם לא נכונים, אבל מוציאים. כאן, במקרה הזה, במקרה שאת מדברת עליו, במקרה של דוח "צוק איתן" בכלל, דוח מבקר המדינה, זה ברור שיש פה שימוש מגמתי בשיח שנוצר למטרת ניגוח פוליטי. בזה אין שום ספק.

ההגנה היא הגנה המבוססת על טענות מסוימות, שלא היו דיונים בקבינט. ריבונו של עולם, לא היו דיונים, זה אנשים שלך מהממשלה שלך.

במקרה זה ראש הסיעה שלך שאמר שזה לא הובא לקבינט, ציטוט מדויק,

שר החינוך, לא הובא לקבינט, ויש לצערי גם אחרים. נכון, יש לצערי גם אחרים שאמרו במשך שנתיים, לפני "צוק איתן", ובמהלך כל השנתיים האלה. זה נכון. הקבינט לא ידע שיש מנהרות חודרות. מה לעשות? אז הדברים הללו אינם נכונים, והתיקון שאני עושה הוא תיקון מינימלי.

לשאלתך, כשהדבר יתפרסם,

שיתפרסם במלואו, והציבור סוף-סוף יוכל להבין שהיו פה דיונים בקבינט שעמדו על מלוא חומרתו של האיום, שהוצעו פתרונות אם היו לנו. זו בעיה קשה מאוד, אין ספק. וגם את זה אני מספר לכם, במהלך המבצע עצמו היו דיוני קבינט כל יומיים. לא היה דבר כזה בתולדות ישראל. אז עכשיו לבוא ולטעון נגד הדבר הזה? עכשיו לגבי השאלה של ניגוד עניינים, הדבר הזה נקבע על-פי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, זה מבוקר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, וכל קביעותיו בעניין הזה, מבחינתי, בסופו של דבר אני מקבל את קביעותיו, לא תמיד מסכים, אבל אני מקבל את קביעותיו, מה אני יכול לעשות? אנחנו סיימנו שעה ו-20 דקות.

אתה רצית להתייחס, כמו שהבטחת לחברי הכנסת. אני אמרתי שבמסגרת השאלות אנחנו נשמור על התקנון, אבל מכיוון שזה מחוץ לזמן השאלות, אז אם ראש האופוזיציה ירצה לדבר אחריך, הוא יקבל בדיוק אותו זמן שאתה קיבלת. בבקשה, אדוני.

אני שמעתי שורה של דברים שנאמרו כאן, על מגעים כאלה ואחרים, על פירוק הממשלה. אני שומע את הלגלוג וההתרסה, אדוני מכחיש שהוא פירק את הממשלה? איזו חגיגה של צביעות. תמתינו. אני אומר: איזה קרנבל, איזה קרנבל של צדקנות. עכשיו, מובן שבהשיבי לכם אסור לי להתייחס לפרטי החקירה, אז במקום זה אני רוצה לספר לכם סיפור. בפייסבוק שלך אתה מתייחס יופי. כל שבוע אתה מתייחס לחקירה.

הצעת חוק להגביל את הבעלות על עיתון בישראל רק לבעלי אזרחות ישראלית. הכוונה הייתה ברורה: לחבל ב"ישראל היום", העיתון היומיומי,

הימני היחיד במדינה ברמה הלאומית, מה אכפת לך ממנו כל כך?

כלי התקשורת הלאומי הגדול, היחיד, שאיננו נשלט על-ידי השמאל. מה זה רמת המעורבות הזאת שלך?

ואכן, רק עשרה חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק המעוותת הזאת. אבל הנה, אחרי כמה שנים, כל פעם שאומרים, אחרי כמה שנים מגיעה הצעת חוק נוספת, שמטרתה בעצם לסגור את "ישראל היום". אני כמובן התנגדתי גם לזה בתוקף. זו עמדתי. ההצעה הזאת מגיעה תחילה לוועדת שרים לחקיקה. השרה שעומדת בראש ועדת השרים לחקיקה היא שרת המשפטים ציפי לבני. היא מקבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי של הכנסת שקובע שההצעה הזאת היא למעשה בלתי חוקית,

יש לה חוות דעת דומה, שרת המשפטים, מהיועץ המשפטי לממשלה, שקובע שזה על גבול החוק, אבל היא זורקת את חוות הדעת הללו הצדה, ובמקום זה היא באה עם חוות דעת מטעם נוני מוזס, היא אגב מודה בזה,

ובאופן מפתיע אני רואה שהיא מעבירה את החוק,

ויש לה הקולות הדרושים לכך בוועדת השרים. בשלב הזה אני עושה כל מאמץ, הכול, כדי לעכב את העברת החוק מוועדת השרים להגעה לקריאה טרומית לכנסת. אדוני, זה קשור לחקירה. אדוני, זה קשור לחקירה. לא, זה קשור לחקירה. אלה דברים ידועים.

סליחה, אדוני ראש הממשלה, רק שנייה.

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, כידוע, אתה פרופסור למשפטים, וגם כנראה היועץ המשפטי לממשלה.

אם ראש הממשלה בוחר מעל דוכן הכנסת לעבור עבירה כלשהי על החוק, אז החסינות המהותית עומדת לו. אני לא יכול לקבוע את זה.

פסלת את כל השאלות, ואני מבקש, סליחה, ואני מבקש, סליחה, אני מבקש, חבר הכנסת דוד ביטן, אל תעזור לי. אני מבקש, אלה תשובות במסגרת שעת שאלות. זה לא אומר שאפשר להשתולל ושאני לא אקרא לסדר.

אז תקשיבו, תקשיבו. יש פה ושם קריאת ביניים, גם קרה. אבל תקשיבו. אדוני היושב-ראש, אין כאן דבר שאני אומר שהוא לא נחלת רבים וידוע לכולם. מה, אתם לא יודעים מה היה פה? אתם לא יודעים שאחרי כמה חודשים, כשאני ניסיתי כאן בכל דרך לעכב את ההגעה להצבעה, זה הגיע להצבעה. אתם מכירים את זה היטב. זה מגיע למליאה. ואני שוב מתנגד לחוק בכל כוחי, רואים את זה בצילום. באמת, סודות מדינה. אבל ראו זה פלא, וזה באמת פלא, מעשרה חברי כנסת בלבד שתמכו בחוק הקודם, פתאום יש תמיכה, אני חייב להגיד, מכל קצוות הקשת הפוליטית, של 43 ח"כים. רוב מוחץ. אני מוצא את עצמי בתוך מיעוט מזהיר.

לא רק שאין טיפת הוגנות ואיזון בתקשורת, אז עכשיו באים לסגור את כלי התקשורת היחיד שמייצג,

עמדה אחרת, של ציבור גדול.

חבר הכנסת חסון. ואני רואה בעניין הזה,

לצערי, בעניינים אחרים,

כשירדתם מ-9.5 ל-9, מה קרה אז? כשחותרים נגדי כראש הממשלה בכמה וכמה תחומים, בין השאר כדי לסתום את הפה של כלי התקשורת הזה, שלא מיישר קו עם הקו של הברנז'ה, ולחנוק את מגוון

שהוא חיוני לדמוקרטיה, שאני מאמין בו, ובשלב הזה, כשאני רואה שחותרים נגדי, גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים, אני כן מחליט לפטר, לפזר את הממשלה. ואחרי הבחירות האלה, חברת הכנסת גרמן, לא להפריע. ובמהלך הבחירות האלה, בקמפיין הבחירות, כדאי שתשמעו את הסוף, אני תכף מגיע לדבר העיקרי. חבר הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. לא כדאי. חברת הכנסת יעל גרמן, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. זו התמורה שנתת לאדלסון, חבר הכנסת דב חנין, גם אתה במועדון הקרואים לסדר בפעם הראשונה. בבקשה, אדוני ימשיך. אני מבקש לא להפריע. במהלך הבחירות האלה, שבהן אני ומשפחתי, אשתי וגם ילדי, גם ילדי, שאנחנו סופגים התקפות איומות, איומות ויומיומיות מצד "ידיעות אחרונות"; ואני רוצה להגיד לכם, מדי שעה ב-ynet, מדי שעה, אחרי שאנחנו מנצחים בבחירות האלה, אני עומד על כך שבהסכם הקואליציוני של הממשלה החדשה לא יוכלו להגיש חוק כזה בלי אישור שלי, ואכן לא הגישו. רבותי וגברותי, אין מי שנלחם נגד חוק "ישראל היום" יותר ממני. ועשיתי זאת מטעמים של חופש הביטוי, של גיוון, של פלורליזם.

אני חייב להגיד למנהיגים שיושבים פה ולאלה שלא יושבים פה,

למעשה, אף אחד אחר לא נלחם. הנה, עכשיו הגיע הפסטיבל של הצדקנות. ואותי חוקרים? אותי מאשימים? זו בדיחה גרועה. לפני שחוקרים אותי צריכים לחקור את כל 43 חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק וקיבלו עיתונות מלטפת ומפנקת מנוני מוזס, ולא מתקפות חוזרות ונשנות מעל דפי העיתון ודפי ynet כפי שאני קיבלתי. אבל אני רוצה להבהיר לכם משהו. אני רוצה להבהיר לכם משהו חשוב, הכול הכנת מראש. לדעתי, לדעתי, לא צריך לחקור איש, לא איש ולא אישה, כי כשמדובר ביחסים מורכבים בין התקשורת לפוליטיקה, לא רק באמריקה ולא רק במדינות דמוקרטיות אחרות,

אני חושב שלא צריך לחקור אף אחד. אבל לנוכח הטררם הבלתי-פוסק בתקשורת ושלכם, וחגיגת הצביעות הזאת, זה וינרוט כתב?

חבר הכנסת רוזנטל, גם אתה קרוא לסדר. מי יזם את החוק? מי יזם את החוק?

מי הגיש את החוק?

מי הגישו? מדוע הגישו? מי הצביע בעד? מי נמנע? איזה סוג כיסוי תקשורתי קיבלו אותם אנשים ב"ידיעות אחרונות" וב-ynet? אבל את זה את זה, כמובן, אתם והתקשורת לא דורשים, כי הצביעות חוגגת, כי המטרה ברורה, אנחנו החלטנו לפתוח בחקירה? חבר הכנסת רוזנטל, פעם שנייה. להפיל אותי ואת ממשלת הליכוד בראשותי, ולצורך זה כל האמצעים כשרים. אותה הצביעות, בדיוק אותה הצביעות, אנחנו רואים גם במה שקרוי פרשת המתנות, כי הרי מותר לפי החוק לקבל מתנות מחברים, אז מעוותים את החוק. חוק אחד לנתניהו, חוק אחד לכל השאר, והם אומרים עכשיו, תראו מה הם אומרים, זה פנטסטי. הם אומרים: אסור לקבל מתנות מחברים, חבר הכנסת דב חנין,

ואם מותר לקבל מחברים, אז אלה לא חברים שלך. מה מותר לקבל מחברים, אדוני ראש הממשלה? מי צבוע כאן? חברת הכנסת ורבין, פעם ראשונה.

הנשים שלנו חברות קרובות, המשפחות שלנו ביחסי חברות קרובה. למה לא אמרת שיש אינטרסים?

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, שנייה, סליחה, טעיתי, פעם שנייה. דב חנין בטוח פעם שלישית. אדוני יצא.

כל מי שעיניו בראשו רואה שיש פה קמפיין חסר תקדים של ציד ורדיפה, של צביעות והפעלת לחץ. המטרה היא להחליף שלטון באמצעות לחץ תקשורתי, על היועץ המשפטי כדי שיגיש כתב אישום בכל מחיר.

אנשים אומרים את זה, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, פרשנים. מי אומר את זה? אולי במפלגתך, אדוני ראש הממשלה.

לא באופוזיציה.

והמסר שלהם חד וברור, אם אתם לא מגישים כתב אישום נגד נתניהו, אתם לא משפטנים. אתה שכרת חוקרים פרטיים, תביא לנו את הראש של נתניהו, ואם לא, אתה לא יועץ משפטי, אתה לא פרקליט מדינה. ומי מפעיל את הלחץ הזה? אותם אנשי מוסר כפול, אותם אבירי שלטון החוק שאתרגו את ראש הממשלה אריאל שרון אחרי ההתנתקות מעזה, אותם אנשים שהמציאו שיש כאן סוללות עמוסות בכסף בדרך לפנמה, אותם אנשים שהמציאו את "ביביטורס", שסיפרו לציבור על מימון כפול של נסיעות, דברים שלא היו ולא נבראו. תיק 1000, תיק 2000, תיק 3000, תיק 4000, 5000, 6000, אין-סוף מספרים, אין-סוף תיקים. זו השיטה. אין סוף לציד, אין גבול לרדיפה, דבר שלא היה. לא היה דבר כזה. אין סוף גם לשקרים. התקשורת, הפרשנים, הפוליטיקאים, מנסים ומנסים. הם עובדים, אתה יודע איך הם עובדים, אדוני היושב-ראש? הם עובדים בשיטת מצליח, אולי בסוף הלחץ יצליח.

אחרי שיסגרו את כל התיקים, אחרי שיסיימו את כל הבדיקות, יצטרכו הרי לתת משהו,

יצטרכו לתת משהו כדי לרצות אותם, כתב אישום על משהו, לא חשוב על מה. העיקר שמישהו ינסה לרצות אותם. זאת התוכנית. אז אני אומר לכם שוב: לא הייתה פה שום עבירה, ולא מחליפים ראש ממשלה בחקירות. חברי בשמאל, יש לי חדשות בשבילכם, חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

אני אמשיך להוביל את מדינת ישראל עוד שנים רבות, עבור אזרחי ישראל, עבור מדינת ישראל ועבור העם היהודי. וכדאי שתתחילו להתרגל לזה. תודה רבה לך, אדוני.

תודה לראש הממשלה. בבקשה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה, אם אתה רוצה לדבר, בבקשה, אתה תקבל 11 דקות, כפי שדיבר ראש הממשלה, עד 11 דקות,

מירי. תקנא. חיבוק מכל הלב. חיבוקי. אדוני עדיין בשתי קריאות לסדר, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, אתה עדיין בשתי קריאות לסדר. אני אפעיל את השעון, אדוני, רק כשיהיה שקט באולם. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, אני מבקש לשבת. אדוני היושב-ראש, את ההצגה הזאת אפשר להפסיק לרגע,

אתה לא היית בחקירות אף פעם, נכון? אני גם לא משחק אותה בקורבנוּת, מה אתה רוצה? בבקשה, אדוני ראש האופוזיציה. אדוני ראש המשלה,

אני חושב שהמליאה הזאת מרגישה מבוכה עמוקה, מבוכה עמוקה, מכיוון שההתנהגות שלך מראה שאתה לא מסוגל לקבל החלטות בקור רוח, ואתה שקוע עד צוואר בחקירותיך, וזה מסיט את יכולת שיקול הדעת שלך. אני לא רוצה לומר לך שיכול להיות שהסיגרים והשמפניות השפיעו עליך. נו, באמת. ואיך השתיקה בחקירה השפיעה עליך? אתה לא יכול, חברי הכנסת, זה בריא לצוואר שלי. אני הסתכלתי ימינה, עכשיו אני אסתכל שמאלה. זה מאוד בריא לצוואר. לא להפריע. אדוני היושב-ראש, כיוון שתפקידו של ראש הממשלה הוא להוביל את הממשלה, אין תחום בממשלה ובמדינה שלא עובר תחת ידו ואין החלטה בוועדות השרים ובמליאת הממשלה שלא כפופה לו, כולל חקיקה.

אז כל מה שראש הממשלה נשאל כאן קשור לתחום פעולתו. זה אפילו לא, ולכן, כשבנימין נתניהו אמר, ואני מכניס את זה ל"דברי הכנסת" על אולמרט: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, וקיים חשש, והוא אמר, נתניהו: אני חייב לומר, אמיתי ולא בלתי מבוסס, השר אקוניס. יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות, תקשיבו, הפוליטי שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי, הדבר שצריך היה להיעשות זה שהממשלה הזאת תלך הביתה, ושתחזיר את המנדט לבוחר. את זה אמר בנימין נתניהו.

הסתכלתי עליך כאן, והגעתי למסקנה שכולם ראו: אין לך מנדט ציבורי ומוסרי, מכיוון שאתה שקוע עד צוואר, כמו שאמרת על אולמרט.

לך יש ארבעה מנדטים אורן חזן, שתי קריאות לסדר.

אתה לא יכול לקבל החלטות הרות גורל, ולכן עליך לפעול כראש ממשלת מעבר. אתה זה שהסתבך, אל תסבך פה את כולנו. המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לעם ישראל זה שתניח את המפתחות ותתפטר, כי אתה יודע להיות חזק מול ה"חמאס", אבל לא להיות חזק מול חברי הכנסת ששואלים אותך שאלות. אז בוא נזכיר את השאלות. פרשת "ישראל היום" "ישראל היום" זה עיתון שאתה מכוון אותו, התנהלת כמו סמנכ"ל השיווק שלו, ניהלת משא-ומתן על גובה המודעות שלו, אתה הכתבת בו כותרות ומכתיב בו כותרות, ומה לעשות שאתה קיבלת שם קו אשראי של מאות-מיליוני שקלים, ששברו את עולם הפרסום, שהשפיעו על כל עולם התקשורת, שעיוותו את התוצאה, כשאתה כרגולטור וכמנחה מדיניות, זה שאמור לקבל החלטות. אז אתה, באשכרה, בשיא ניגוד העניינים האפשרי. אתה בניגוד עניינים בוטה, ולכן אתה לא יכול לשמש כשר התקשורת של ישראל,

ואתה צריך מייד לחתום את תפקידך כשר התקשורת של ישראל. ביבי, תראה מי מגן עליך ואז תבין באיזה צרות אתה.

דבר שני, אני רוצה לומר לך משהו. אנחנו מעולם לא החלטנו כאן שמשנים את הנורמות של מדינת ישראל. אתה עומד בראש השירות הציבורי. זורקים עובדי מדינה לכלא, מעמידים אותם לדין על קבלת זוטי דברים, על שק ירקות בשוק, על קבלת מנת פלאפל, ואתה מסביר לנו היום, כמה המתנות, ואני באמת לא נכנס לחקירה, אבל אני רק רוצה לומר לך שיש מתנות ויש גם משכורת של מתנות, ולכן אתה לא יכול להתהדר כאן, אתה שמת את הפיל הזה באמצע החדר, ולכן אנחנו עונים לך. מי שהשחית את המוסר של המדינה זה אתה, ואני מתפלא על עמיתיך לקואליציה שהם לא רואים זאת. איפה שר החינוך ואיפה שר האוצר ואיפה השר לביטחון פנים? אי-אפשר להמשיך להשחית את הנורמות הציבוריות במדינת ישראל ולומר: הכול בסדר. זה השמאל רודף אותי. זה לא השמאל, זאת מערכת אכיפת החוק שאתה מינית, זה היועץ המשפטי לממשלה שאתה מינית, והמפכ"ל שאתה מינית, והפרקליטות, והחוקרים. ואני חייב לומר לך, ואתה שמעת היטב את כל האופוזיציה אומרת: אנחנו לא רוקדים על הדם, ולא שמחים לאידך, ואנחנו מאמינים שצריך להחליף אותך בקלפי, אבל מה לעשות שבסוף אנחנו מדינה שומרת חוק ומכבדת חוק, והחוק מעל הכול. וכשחוק מעל הכול, אתה צריך להרכין ראש ולכבד זאת. ולכן אני חוזר ואומר לך, אדוני ראש הממשלה, כבוד היו"ר, הם שאלו שאלות וראש הממשלה השיב, לא שום שר או דברים, אתה מגיע לסוף כהונתך, ואני מציע לך, הם שאלו שאלות שהם לא היו צריכים לשאול. הוא בא מוכן עם נאום.

להחזיר את המפתחות ולומר, מה עם זכות השתיקה, חבר הכנסת הרצוג? סיימנו. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 191), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יהודה גליק, עבדאללה אבו מערוף, חיים ילין ומיקי רוזנטל בנושא: 8,000 מתים מעישון, אפס שקלים השקעה בקמפיינים נגד עישון,

הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר, מסעוד גנאים, אורלי לוי אבקסיס ועיסאווי פריג' בנושא: הקשיים

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: הפגיעה בים-המלח נמשכת ולא מקודמים פתרונות, מס' 5855. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, גברתי. השר ליצמן ישיב לך. אדוני, אין שר במליאה? אדוני, כל דוכן הנואמים מלא חמאה. שר במליאה אפשר, בבקשה? דביק שם? דביק שם מחמאה? את יכולה להתחיל. אני לא אפעיל את השעון עד שיגיע שר. בבקשה, יש לך שלוש דקות, אבל אני עדיין לא מתחיל. אוקיי, תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

אחרי הדיון הסוער הזה לעבור להצעה לסדר-היום שהגשתי, שהצעתי, קצת קשה, אבל בכל זאת יש לנו גם דברים אחרים לדבר עליהם, בהינתן כל החקירות והעניינים שברומו של עולם. אני חושבת שהנושא הזה צריך להיות לגמרי ברומו של עולם של כולנו. תראו, ים-המלח הוא אחד מפניני הטבע המדהימות לא רק בישראל אלא באמת בקנה מידה בין-לאומי, מה שנקרא, אין עוד הרבה דברים כאלה, אין כמעט דברים כאלה בכלל. זה המקום הנמוך ביותר, קודם כול, ידוע לכול. לצערנו, הוא הולך ונהיה נמוך יותר ויותר, ותכף אני אכנס לפרטים. אנחנו רואים אוזלת יד מוחלטת עשרות שנים, מאז קמה המדינה. מצד אחד, לא מוזרמים המים, נעצרים, מפני שאנחנו שותים אותם. מי הכינרת, אולי כבר פחות שותים אותם היום, אבל הם לא מוזרמים לים-המלח. הירדן, כל המערכת האקולוגית הזאת, מהכינרת, הירדן ועד ים-המלח, נעצרה לפני משהו כמו 60 70 שנה, המוביל הארצי, סכר דגניה וכו'. מצד שני, יש מפעלים. גם מפעלי ים-המלח הוקמו לפני קום המדינה. מנצלים את משאבי ים-המלח לכריית המלח, אבל מה אני אגיד לכם? זה הלך וגדל וגדל. זה התחיל כמשהו יותר קטן, והיום פשוט מוציאים את מי ים-המלח הצפוניים ומעבירים אותם לדרום ים-המלח, לבריכות תעשייתיות שמאדים בהן מים כדי להפיק את המלח. וזה כבר נהיה תעשייה ענקית, שכמובן כל מי שיושב כאן יודע שהיא עברה מידי המדינה מזמן לידיים פרטיות, בשליטת "החברה לישראל", האחים עופר, משפחת עופר. אנחנו רואים את הניצול הבלתי-ניתן-לעצירה של משאבי ים-המלח והייבוש של ים-המלח בחלקו הצפוני לצורך עשיית הון, פשוט כך, אין דרך אחרת לתאר את זה. וכאן אנחנו לפעמים מגיעים לדיון בוועדת הפנים ובוועדה לביקורת המדינה על מה שקורה עם היישובים, מה שקורה עם ההתיישבות ליד ים-המלח בגלל האסון. בגלל האסון שנוצר שם, בגלל האסון האקולוגי שאנחנו יצרנו במו-ידינו, נוצרה תופעת הבולענים, תופעה שבה למעשה הקרקע קורסת. כמעט כל יום נוצרים בין בולען אחד לשניים,

ממוצע של 500 עד 700 בשנה. ים-המלח יורד כל שנה במטר, מטר ו-10 ס"מ. בשנה הקודמת, במטר ו-20 ס"מ. אנחנו רואים שהכבישים נהרסים, החופים נהרסים. אני לא יודעת כמה מכם ביקרו בים-המלח לאחרונה, אבל בכל חלקו הצפוני יש גדר וכתובים שלטים: "אין ירידה לים", "הירידה לים אסורה", "הירידה לחוף מסוכנת".

למעט חוף אחד, חוף קליה, סמוך לקיבוץ קליה, סמוך לצומת אלמוג בצפון ים-המלח ועד כל חופי החלק הצפוני, שהוא למעשה הים הטבעי היחיד שקיים. עין-גדי, מה שהיה חוף "מינרל" ליד מצפה-שלם, כל החופים האלה: אין גישה. החוף סגור. הים סגור. הים איננו.

הבולענים נפערים כל יום ופשוט מסוכן להגיע. בחוף "מינרל" חלק מהתשתיות קרסו. בחוף עין-גדי התשתיות כל כך רחוקות מהים, וגם שם הסכנה של הבולענים מונעת את הכניסה מאנשים. הנה, הגיע אלינו שר. תודה לך. יש לך שלוש דקות. נשאלת השאלה מה אנחנו עושים, ואין ספק שהפתרונות לא קלים. לא קל להחליט להזרים מים מהכינרת לים-המלח. גם הכינרת במצב ירוד, והמפלס שלה יורד כי אין מספיק גשם. אנחנו לא מדברים בכלל, לא מתחילים לדבר על מה קורה עם מפעלי ים-המלח. בשנת 2030 מסתיים הזיכיון של "החברה לישראל" במפעלי ים-המלח. גם את המינימום שהם נדרשו לעשות, שנקרא קציר המלח בבריכות כדי להוריד את המפלס שלהן, כי היום הוא כבר מאיים על המלונות, גם את זה אנחנו יודעים שהם לא עושים, כי הם לא רוצים להשקיע את המשאבים הנדרשים. וב-2030 ישראל תצטרך להחליט מה קורה עם המשאב, עם ניצול ים-המלח וניצול המשאבים שם. כרגע ההחלטות שיושבות על שולחן הממשלה ומשרד האוצר שדן בכך נוגעות רק, נמשיך את הזיכיון, איך נפתח את הזיכיון, נעשה מכרז כזה או אחר. אף אחד בכלל לא אומר: אולי בכלל אנחנו לא יכולים להמשיך להרוס ככה את ים-המלח? מותר לנו כגורם אנושי לבוא ולא לעצור את עצמנו בראותנו את הדבר הנורא הזה, את האסון הזה שיצרנו במו-ידינו? ואני הבאתי את ההצעה הזאת היום כי אני חושבת שהגיע הזמן שהממשלה ושאנחנו כאן בכנסת נתחיל לקדם חשיבה אחרת, חשיבה על מה כן עושים כדי לשפר את המצב של ים-המלח, לא רק לנטר איפה יהיה הבולען הבא ולהיזהר ממנו, שגם זה חשוב, אבל לראות איך אנחנו מחזירים את ים-המלח למה שהוא היה, או לפחות עוצרים את ההידרדרות, כי ההידרדרות היא כל יום, היא כל יום, שעה-שעה. המים נעלמים, הים נעלם, החופים נהרסים ואנחנו ממשיכים לכרות את הבור הזה, ממשיכים להרוס,

אף אחד לא עוצר. וכשמגיעים לדיונים אומרים: בסדר, עכשיו מדברים על הפגיעה בחקלאות. בסדר. לא אמרתי שלא לדבר על הפגיעה בחקלאות. אנשים חיים שם מחקלאות, ואף אחד לא מתייחס לכך שפשוט נעלמו להם אזורים שלמים שהם היו יכולים לעבד, שהם לא יכולים להגיע אליהם, עין-גדי וקיבוצים אחרים. ויש על זה החלטת ממשלה שלא מיושמת, והתקציבים הנדרשים לא מועברים. אבל אנחנו צריכים כבר להתחיל לתכנן, גם אם זה ייקח 30, 50 שנה, לעצור ולהחזיר את ים-המלח אולי לקדמותו, או אולי למצבו היום. אנחנו כבר צריכים לדון בפתרונות, ואנחנו לא שם, אנחנו לא מדברים על זה. אם לא נדבר על זה היום, בעוד מעט מאוד שנים ים-המלח לא יהיה, תהיה בריכה מאוד קטנה שממש לא נוכל, בטח לא נוכל להמשיך לנצל אותה. לא נוכל אפילו לראות אותה ממה שהיום נמצא לחופו של ים-המלח.

אני באמת מזמינה מכאן, מעל הבמה הזאת, את כל חברי הכנסת להצטרף לשדולה להצלת ים-המלח ולסיור שאנחנו נערוך בחודש הבא בים-המלח ולראות את הדבר הזה בעיניים, כי אנחנו חייבים להציל אותו.

אני חבר בשדולה. אני יודעת.

אולי אגיד להעביר את זה לוועדה. אתה מסכים, אני אגיד מילה.

אתה רוצה לעלות בשביל זה? אני אעלה. לא, אתה לא חייב לעלות. אין בעיה.

אנחנו נכבד.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת פארן, הנושא חשוב, המציעה חשובה, אבל תשובה לא קיבלתי מהשר, לכן, מה שאני מציע הוא שנעביר את זה לוועדה, והשר בטח יבוא לשם ויסביר את עמדת המשרד.

לאיזו ועדה? איזו? איזו ועדה גברתי רוצה? כנראה רק פנים.

אנחנו נאפשר לשר לחזור, ואנחנו נצביע,

על העברת הנושא, הפגיעה בים-המלח ממשיכה ולא מקודמים פתרונות, לדיון בוועדת הפנים של הכנסת. נא להצביע.

ההצעה להעביר את

שמונה בעד, ללא מתנגדים ונמנעים. אני קובע כי ההצעה לסדר תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים של הכנסת. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: אוזלת היד באכיפת "חוק הסרטונים" מס' 5871,

של חברות הכנסת גרמן, סלימאן וסויד. חברת הכנסת גרמן, בבקשה. אני מברך את חיילי צה"ל שיושבים אתנו ביציע. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני בטוחה שאתם זוכרים את פריצת הדרך הבלתי-רגילה שנעשתה לפני שלוש שנים, כאשר חוק הסרטונים נחקק כאן בכנסת על-ידי חברתי חברת הכנסת יפעת קריב, חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב. אז הייתה בכך פריצת דרך. החוק בא ואמר שאם מישהו מצלם תמונות אינטימיות של בן או בת ולאחר מכן מפרסם אותן ברשת ללא רשותו של האדם שצילם זוהי עבירה פלילית, ממש כמו עבירה על חוק הטרדה מינית. אכן, כולנו שמחנו, ולא רק זה אלא שמשרד החינוך לקח על עצמו להפיץ את החוק, לספר בבתי-הספר, בתיכונים, שיש חוק, להסביר לבני-הנוער, שהם הנפגעים והם הפוגעים העיקריים במקרה הזה, להסביר להם שאם הם מצלמים או מגיעה אליהם תמונה אינטימית של מישהי והם מפרסמים את זה ברשת ללא ידיעתה, הם עלולים לשבת עד שלוש ואפילו עד חמש שנות מאסר. לדאבוננו הרב, בתחקיר מאוד מאוד יסודי וחשוב שערך "ידיעות אחרונות" התברר שממאות התלונות שהוגשו במהלך שלוש השנים האחרונות רק בודדות הגיעו בסופו של דבר לכדי כתב אישום. זאת אומרת, חוק שצריך היה להגן על הבנות שלנו ועל הבנים שלנו, להגן עליהם מפני בושה והשפלה, שהן כל כך קשות כאשר מישהו מצלם אותך בתמונה,

שאתה לא ידעת אפילו שצילמו אותך ולאחר מכן מפרסם את זה, החוק שבא לעשות שינוי למעשה לא נאכף. לכן אנחנו מעלים את זה. חברתי חברת הכנסת סויד נאלצה לעזוב, ואני יחד אתה מבקשת להעלות את זה לסדר-היום, לדון בזה, ולבקש,

למעשה מן המשטרה שתיקח ותעמיד את החוק הזה בעדיפות גבוהה ולא תוותר לאף ילד שמפרסם תמונה מבישה ומביישת, אינטימית, של נערה או נער, לא תוותר לו, תעמיד אותו לדין. רק כך אנחנו נפסיק את התופעה הכל-כך מבישה וכואבת הזאת. תודה, חברת הכנסת גרמן. אני מזמין את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה.

אם לא תהיה פה חברת הכנסת סויד, תשיב השרה שקד. יצאה? אוקיי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברות כנסת וחברי כנסת נכבדים, כשחוקק החוק הזה היה דיון מאוד אינטנסיבי האם זו הצעת חוק פופוליסטית או האם באמת הצעת החוק הזאת באה להגן על נשים וגם על צעירים וצעירות, שאפשר באמת לעשות להם עוול דרך הפצת כל מיני סרטונים אינטימיים, או לנצל את הסרטונים אפילו לאיום על חיי הצעירים האלה, או לגרור אותם למצוקות שלצערנו הרב יכולות להגיע לפעמים למקרים של התאבדות. היו כאלה שטענו שזה פופוליזם, שאנחנו עכשיו כאן קבוצת הנשים הפמיניסטיות שרוצות כל הזדמנות כדי לעורר שיח כזה או אחר. חברות הכנסת וחברי הכנסת שחוקקו את החוק הזה ראו קצת קדימה מעבר לכולם, ראו איך אפשר לנצל את הכלי הזה, שנקרא הרשתות החברתיות, כדי באמת להפוך למשהו ממש אנטי-חברתי, כדי להשתמש בזה דווקא לבצע כל מיני פעילויות שיכולות לגרום לא רק לשיימינג ולא רק לניצול, אלא לפעמים למקרה של דחיפה עד כדי התאבדות. וטוב הם עשו, אבל כנראה עדיין מישהו לא הבין שכאשר מחוקקים חוק חשוב כזה צריך לאכוף אותו, צריך לפעול בצורה די רצינית כדי לאכוף את החוק, כדי להביא לתוצאות. או שהם רוצים שהנבואה תגשים את עצמה, כאילו אמרנו על זה פופוליזם, אם לא אוכפים אותו, אז מביאים אחר כך סטטיסטיקה ומראים עד כמה החוק לא חשוב. אבל כאשר מביאים את הסיפורים של האנשים, במיוחד האנשים הלא-מפורסמים, האנשים שלא ידוע שמם ולא עוקבים אחרי מה שקורה להם ולא קופצת כל המשטרה כדי לחפש את הטלפון שנגנב להם, אלא הנשים הפשוטות, שאף אחד לא מכיר את השם שלהן, ואז שומעים את הסיפורים מה קורה להם, ותאמינו לי: ללשכתי מגיעים סיפורים ומגיעות הרבה מהנשים שמאחורי הסיפורים, יש איומים על החיים שלהן, יש ניצול שלהן בגלל כל מיני סרטונים שנלקחו או מרצונן או שלא מרצונן, ואפילו אם נלקחו מרצונן וצולמו מרצונן, לא צולמו למטרה זו ולא כדי שישתמשו בהם, ויש להן את הזכות לשמור עליהם. אז איפה המשטרה במקרים האלה? מכל הסטטיסטיקה שהייתה, רואים שמכל התלונות, מ-461 תיקים שנפתחו מאז הוחל החוק, רק כמה עשרות הבשילו לכתב אישום ובודדים הסתיימו בהרשעה. אני חושבת שמשטרת ישראל, שיכולה לעקוב אחרי כל מה שנכתב בפייסבוק בנושאים אחרים ולעצור כל מיני צעירים וצעירות על דברים שהם מפרסמים, יכולה לאכוף את החוק הזה לטובת כלל הצעירים והצעירות במדינת ישראל, כדי שפעם אחת כולם יבינו שאי-אפשר להשתמש בהפצת סרטונים לכל מטרה שתפגע בכל אישה או צעיר ולהביא אותם למצב מצוקה.

תודה, חברת הכנסת סלימאן. השרה איילת שקד. השרה איילת שקד תשיב, ולאחר מכן

אדוני היושב-ראש, חברות כנסת יקרות, אנחנו רוב פה, ראשית, באשר לחשיבות הנושא הזה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את התפרצת לדלת פתוחה. לצד ההליך הפלילי, שתכף אפרט עליו, אני הובלתי במשרד, עם המנכ"לית, שני תהליכים משלימים של חינוך והסברה, כי אנחנו כל הזמן, ביחס לעבירה הזאת, רוצים לבוא ממקום מניעתי, אנחנו לא רוצים לשלוח קטינים או אנשים לכלא, אלא לחנך אנשים פשוט לא לעשות את זה. משרד המשפטים יצא בקמפיין הסברה תקשורתי. אם ראיתם, מאות מעובדי משרד המשפטים העבירו ועודם מעבירים שיעורים בבתי-הספר בנוגע לתופעה, וגם אני, באופן אישי, העברתי שני שיעורים. בקשר להליכים הפליליים, בהצעה לסדר-היום מצוינים הנתונים מתחקיר של "ידיעות אחרונות" שלפיהם מתוך 461 תיקים שנחקרו במשטרה בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף 3א(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, שזה "חוק הסרטונים", מאז הוחל החוק, רק 29 תיקים הבשילו לכתבי אישום. לגבי נתונים אלה אציין כי אין לפרקליטות מידע על כל 461 התיקים שנחקרו במשטרה, בין היתר מכיוון שחלקם עדיין נחקרים ולא הועברו להכרעת הפרקליטות, אך מהנתונים שקיימים בידי הפרקליטות עולה כי הוגשו על-ידי הפרקליטות 30 כתבי אישום המתייחסים ל־97 תיקי חקירה שהועברו מהמשטרה לפרקליטות, שזה מספר די גבוה. מ-30 כתבי האישום שהוגשו, 22 עדיין מתנהלים בבתי-המשפט ושמונה הליכים הסתיימו. משמונה כתבי האישום שההליך בעניינם הסתיים שישה הסתיימו בהרשעה, תיק אחד הסתיים בהרשעה בהסדר טיעון, שבמסגרתו סעיף העבירה הנדון נמחק והחשודים הורשעו בסעיפי עבירה אחרים, ותיק אחד הסתיים ללא הרשעה. הפרקליטות מתעדפת את נושא הטיפול בעבירה האמורה במקום גבוה. מייד עם פרסום החוק הוציא המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים הנחיה מקצועית הן לפרקליטים והן לחוקרים בנוגע לטיפול בעבירה.

בימים הקרובים יפרסם פרקליט המדינה הנחיה בנושא. ההנחיה מתווה את המדיניות של התביעה ביחס לעבירה זו, תוך עמידה על מאפייניה הייחודיים והנזק החמור שהיא מגלמת לנפגעות ונפגעי העברה. אני שוב חוזרת ואומרת שאני,

כל מקרה שמתפרסם, כמו שהיה של שרון פרי, של ענת הראל, אני משתמשת במקרים האלה להסברה, כי הדרך הכי טובה להתמודד עם התופעה הזאת זה להסביר ולהבהיל, להבהיל שיש עד חמש שנות מאסר על העבירה הזאת, וכך למנוע אותה.

מה מציעה גברתי? להעביר לוועדת החוקה. לא, לוועדה של עאידה תומא סלימאן. מעמד האישה? אנחנו נבקש להצביע על העברת ההצעה בנושא אוזלת היד באכיפת "חוק הסרטונים" לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. נא להצביע. מי בעד?

ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי נתקבלה. חמישה בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום עוברת לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: רבנים קיצוניים בשירות צה"ל מסיתים חיילים נגד ערכי צה"ל, גיוס נשים וגיוס בני העדה הדרוזית, מס' 5860,

חבר הכנסת אכרם חסון, שיזם את הדיון. בבקשה, אדוני. אחריו, חברי הכנסת בוקר, שטרן, מי שיהיה פה, בר-לב, סמוטריץ,

מלכיאלי פה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר ליצמן, כמובן, העליתי את נושא ההסתה נגד נשים, נגד דרוזים ורוסים בקורס רבנים בצה"ל.

בוגרי קורס רבנים צבאיים מספרים על אווירה קיצונית ועל אמירות נגד גיוס נשים, וכתבו שזו הסכנה הכי גדולה, נגד שירות של דרוזים ועולים לא-יהודים, מחשש של התבוללות, וגם נגד הוראות פתיחה באש בצה"ל. כמובן, בדקתי מה עוד כתבו. כתבו שאחד הרבנים שם, הרב קוסטינר, כותב, על-פי הטענות שאני מעלה כאן: היחס לשירות של גויים,

בדואים ועולים מחבר המדינות שאינם יהודים על-פי ההלכה, זה חומר נפץ. אומר גורם המעורה בנושא שיש תפיסה אצל כמה רבנים, שהולכת ותופסת מקום של כבוד, גם אם בשוליים של הרבנים, שאין מקום לחיילים לא-יהודים בצה"ל. לטענת התלמידים, אותו רב מתנגד לשירות של לא-יהודים בשל חשש מהתבוללות, וגם בשל חשש שהדתיים יתפתו להיעזר בהם כדי לחלל שבת. כמובן, בצה"ל אומרים שהדברים אינם עולים בקנה אחד עם רוח הרבנות הצבאית, והרב הצבאי הראשי הורה לחקור. אין ספק שאני כמה פעמים אמרתי כאן, ואני חוזר ואומר, ויש חיילים כאן ביציע, אמרתי שכל המערכות האזרחיות צריכות ללמוד מצה"ל, שהוא מוסרי, שהוא ערכי, שהיום נותן הזדמנות שווה לכלל האזרחים שמשרתים את המדינה. ואני רוצה להזכיר גם לרבנים האלה, ולסגן שר הביטחון, שהוא גם דתי, ונמצא במשרד הביטחון, שהדרוזים משרתים עוד מלפני קום המדינה.

בן-דודי נתלה בשכם כי הוא הואשם לפני קום המדינה כמרגל לעם היהודי, ואחרי קום המדינה איבדתי שניים מבני המשפחה שלי, ויש היום גם תת-אלוף במשפחה שלי, וגם אלופי-משנה, ואנחנו ככה מחנכים את כל בני העדה הדרוזית: שזו מדינתנו וצריך להגן על המולדת, ולכן, אני גם מכיר את הדתיים, כאשר הרבנים ראו שזידאן סייף הגן בגופו על בית-הכנסת בירושלים ונהרג למען הדתיים ולמען עיר הקודש, הם באו לכפר יאנוח ואמרו: אנחנו אחים, יש ברית דמים, יש ברית חיים בינינו. ואני יודע שהרבנות, התורה והציונות לא מסכימות לדבריהם של אנשים קיצוניים כאלה. אבל השאלה שלי: מה נעשה עם הרב הזה, או עם רבנים מהסוג הזה? אם השיח' מואפק טריף היה עומד באיזה מקום ומדבר נגד היהודים, הייתם מעמידים אותו לדין ומביאים אותו לדין מייד. מדוע ראש אכ"א לא פיטר את האיש הזה, שלא מוסיף כבוד לא ליהדות, לא לציונות, לא לישראליות ולא לשום אדם שנותן את הדם למען המדינה, מתוך אמונה שאנחנו עם אחד ויש לנו עתיד אחד? אני מתפלא. אני אומר לכם: לא ראיתי אנשים, גם דתיים, מכל הקשת החברתית במדינת ישראל שקמים ואומרים: דבריו לא מייצגים אותנו. הוא לא מוסיף כבוד למדינת ישראל, וזה נגד הרוח שאנחנו מלמדים. אני נבחנתי בתנ"ך בבגרות, ואני יודע מה רוח התנ"ך. הרבנים בדרך כלל מטיפים לסלחנות, לאהבה, לאהדה, לדו-קיום, לשלום, ורבנים כאלה הם מסוכנים, אסור להם להיות בצה"ל, כי אנחנו מכבדים את צה"ל, ואני תמיד אמרתי: הלוואי שילמדו מצה"ל איך לתת זכויות ושוויון לבני העדה הדרוזית. כבוד סגן השר, וגם השר ליצמן, שיושב שם, אתם הראשונים שצריכים לדרוש לפטר את הרב הזה, כי הוא גורם נזק, והוא לא משמש דוגמה טובה לכל הצעירים הדרוזים, שאנחנו מחנכים שצריכים לבוא ולהגן על המולדת. העדה הדרוזית הקריבה 414 חיילים עד עצם היום הזה, ו-1,200 נכי צה"ל, ואנחנו ממשיכים באותה רוח, כי לא ניתן יד לרב מהסוג הזה לקלקל לנו את ברית החיים שיש לנו עם מדינת ישראל והעם היהודי. תודה רבה, אדוני. חברי הכנסת בוקר ושטרן לא פה,

חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה, ואחריו, סמוטריץ, רוזין, מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, מהפרסום בעיתונות מהשבוע האחרון ומעדויות של צוערים בקורס רבנים עולה תמונה קשה, תמונה חמורה ביותר. אני ממש לא מוצא את המילים הראויות לשימוש בשביל לתאר את התופעה הזאת, שבה מרצים, מרצים לרבנים צוערים, שלומדים איך להיות רבנים בצה"ל, מתבטאים נגד גיוס נשים ומי שאינם יהודים, כולל המתגייסים הדרוזים, עולים חדשים וכן הלאה. הכתבה חשפה תפקיד נוסף שהם אימצו לעצמם, שהוא לא על-פי פקודות צה"ל, הוא לא על-פי עקרונות צה"ל, תפקיד נוסף שאותם רבנים רואים לנכון שהרבנים הצעירים ייקחו לעצמם, תפקיד שלא עולה עם רוח צה"ל, לא עולה עם העקרונות, ובמילים פשוטות קוראים לזה הסתה, פשוט הסתה נגד כל מי שאיננו גבר יהודי. עם הזמן צצות עוד ועוד התבטאויות של רבנים, כמובן לשמחתי זה לא כולם, אני מאוד מקווה, ואני גם מאמין שזה מיעוט, אבל זה מיעוט בעל השפעה, שאינן עולות בקנה אחד עם הערכים האלה שעליהם דיברנו. דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון של מדינת ישראל, אמר: "הצבא שלנו בנוי על יקר האדם". בן-גוריון לא הבדיל אם האדם הוא גבר או אישה, יהודי,

ערבי, מוסלמי או נוצרי, הטרוסקסואל או מקהילת הלהט"ב. האדם הוא אדם, קבע בן-גוריון, ואכן, כך צריך להיות. המגמה שצה"ל הולך בה היא פתיחת שורותיו לכלל האוכלוסייה, לכלל המגזרים במדינת ישראל. יותר ויותר תפקידים פתוחים ליותר ויותר גברים ונשים ואחרים. זאת המגמה הנכונה, זאת המגמה הראויה, אין מגמה בלתה. אני קורא מכאן לראש אכ"א לחקור מייד את התכנים שמועברים בקורסים האלה. אני קורא לו לא רק לחקור כי אם לנקוט את הצעדים הראויים, ואני סומך עליו, לנקוט את הצעדים הראויים כנגד אלו שהפרו את הכללים הנדרשים, את ערכי צה"ל, את ערכי השוויון, את הערכים שלאורם כולנו גדלנו ורוצים להמשיך לגדול ורוצים להמשיך לחנך. אני גם קורא לרב הראשי הצבאי, גם הוא, לעשות בדק-בית בקרב הרבנים המלמדים, וכמובן, אני קורא לרמטכ"ל לעקוב אחרי הנושא הזה, להקפיד, להמשיך בהגדרה הברורה של תפקיד הרבנות בצבא, תפקיד חיל החינוך ובהגדרת התפקיד של הרבנות, לעמוד על ההגדרה הראויה והנכונה, ובוודאי לא כל מה שקשור בהסתה כנגד כל מי שהוא טיפה שונה מהממוצע או מהגבר היהודי. עד כאן, אדוני. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת בר-לב. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר הביטחון, אדוני שר הבריאות, אני רואה אותו. אני רוצה לומר לפני הכול שאנחנו מתייחסים לדברים בהנחה שהם קרו. אנחנו מתפללים שהם לא קרו, שהדברים האלה לא נאמרו. כל מה שאני אומַר כאן אני אומַר בהנחה שהדברים התרחשו,

רק לצטט כמה מהאמירות שבגינן ביקשנו את הדיון הזה: אחת הסכנות הכי גדולות לצה"ל היא שילוב של נשים, הוראות הפתיחה באש לא רלוונטיות בכלל למה שקורה בזמן אירוע, אי-אפשר לשבת במשרד ולהחליט עבור החיילים בשטח איך לנהוג כשהם מרגישים מאוימים, כאילו שמי שכתב את הוראות הביטחון, בשטח. יושב בחדר של ראש ישיבה כל החיים שלו. מי יכתוב את הוראות הביטחון אם לא מפקדים בצה"ל? רבנים? על אנשי השמאל נאמר: הורסים את המדינה. ואני מציע לחברי הרב אלי סדן,

הרב אלי בן-דהן: בוא נספור יחד, שנינו, ששייכים לאותו מגזר, לאיזה מגזר יש יותר גיבורי ישראל וצל"שים. לא אומר לך דברים פלואידיים. לאורך שנות המדינה, האם מה ששרת המשפטים, או ראש הממשלה, אתם שמאל, אתם שמאל, אתם שמאל, שמסתכל על כל הצד הזה, שיבדוק פעם שנות שירות, צל"שים וגם אותות גבורה, ואחרי זה נלך לשאול: האם באמת אין עוד תורות שהיינו רוצים לתת להן אולי מקום יותר גדול בצה"ל? אבל להגיד עליהם שזה הורס את המדינה? אני רוצה לומר יותר מזה: האמירה שאין מקום לחיילים שאינם יהודים היא מזעזעת. הרי אליבא דאותה שיטה, גם חיילים שבאו מחבר המדינות הם חיילים שהוא לא מכיר ביהדותם, אותו הרב. בחלקם הצילו את המדינה ביום כיפור. לא הצילו, מצילים אותה כל יום. על הדרוזים: ברגע שהם יוכלו הם יתהפכו עלינו עם הנשק.

הם לא אחזו נשק להגן על המדינה הזאת עוד לפני שהרב הזה נולד? הם לא עמדו בבחינה הזאת? הם לא עומדים בה כל יום? אני לא מדבר על איזה התנשאות זאת, איזו יהדות זאת. איזו יהדות זאת.

אני אומר משהו: אני חושב שזכותו להחזיק בעמדות כאלה. זו זכותו. אבל מכאן ועד לזה שבצה"ל אנחנו נבנה לו במות? חזור למערתך. אנחנו מכירים את זה, הרב. חזור למאורתך. אל תשרוף את העולם. אלה אמירות ששורפות עולם. אבל אני רוצה להגיד משהו אולי יותר מזה: אנחנו עוסקים בצה"ל ביהדות.

זה לא טריוויאלי. זה לא טריוויאלי שמי שבחיים שלו לא שמע קידוש, נגיד לו בליל שבת: אתה לא יכול לאכול עד שאתה לא שומע קידוש. זה מה שקורה בצה"ל.

זה לא טריוויאלי שרב ראשי יבוא, לא משנה אם לפני ימים נוראים, וכולם ישבו שם. לא מדבר על דרוזים ולא-יהודים, גם לא כל היהודים רוצים לשבת שם. כל העיסוק של צה"ל בתחומים האלה הוא לא מובן מאליו. ושלא יצא מהחדר הזה, יש עוד יהודים גאים במדינה הזאת שיש להם תפיסות עולם שונות משל שנינו. ומזל שהם גאים להיות יהודים, אני מדבר עליהם כמובן, ודרוזי גאה בדרוזיות שלו, וכל אחד בדתו,

זה חלק מהיופי. מה האסון שאם מציגים רוב הזמן יהדות מסוג מסוים, נציג גם יהדות אחרת? אני אומר לך, כבוד הרב, חובה עלינו, בבקשה, שיתמודדו. אבל מה האיום?

שאם אנחנו נכניס ביטויים כאלה לצבא, שום דבר לא יהיה בצה"ל. אולי לפי אותו רב גם הוראות פתיחה באש לא צריך. נמחק את הוראות הפתיחה באש בגלל שמי הם המפקדים שיקבעו? ואני רוצה לסיים בדבר אחד: אותו הרב, אנחנו מכירים אותו. אם הוא אמר את הדברים האלה, לא שאסור לו להיכנס יותר לצה"ל, ואני פונה אליך כסגן שר הביטחון, אסור שבישיבה שלו, מי שרוצה ללכת ללמוד, שילמד, אבל אם צה"ל מחזיק שם חיילים, גם אם קוראים לזה שירות ללא תשלום אבל זה חלק מהשירות שלהם, או שהוא יחזור בו מדבריו הכי מהר שאפשר, או שסגן שר הביטחון ידאג שאף חייל של צה"ל שהוא תחת הכותרת חייל צה"ל לא ילך ללמוד את התורה המעוותת הזאת. תודה. תודה, אדוני. חברי הכנסת סמוטריץ ורוזין,

חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה, לך יש עד עשר דקות, כי זו הצעה רגילה. בבקשה,

תודה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת. כבוד סגן השר,

אני לתומי חשבתי שיש כל כך הרבה נושאים שבוער לדבר עליהם במדינה, אם מה שקרה השבוע בכותל המערבי, שבחסות פסק של בית-משפט ביזו את הכותל, הכניסו למקום את נשות הפרובוקציה בצורה שלא מכבדת את הבית שם, לא מכבדת את הכותל המערבי, אם על אנשים שמפנים אותם מביתם, אם אנשים שאין להם איך לגמור את החודש. יש הרבה נושאים שיש מה לדבר עליהם. אבל מסתבר שאלו הן הבעיות הקטנות. יש בעיות מרכזיות יותר שעומדות במדינה, והן רבנים קיצוניים בשירות צה"ל שהעזו להביע דעתם נגד דעת תורה. ואני רוצה לומר לך, ידידי חבר הכנסת אכרם חסון, שאני מסייג את הדברים שלי לחלק מההצעה לסדר-היום, כי ההצעה לסדר-היום כאן מדברת על שני דברים: על רבנים שדיברו נגד גיוס בנות לצה"ל, והנושא השני זה גיוס בני העדה הדרוזית. אני לא מכיר את הסיפור שאמרת, אבל אין ספק שהעם היהודי שיושב בארץ-ישראל, יש לו ברית דמים וידידות אמיתית עם העם הדרוזי, ואי-אפשר לתת לאף אחד להכניס חיץ ביניהם, אי-אפשר לתת לאף כתבה או לאף אמירה של אף אדם, ואני לא רוצה להתייחס למה שנאמר, על הברית האמיתית שיש בין העם היהודי לעם הדרוזי. אני כן רוצה לדבר על הכותרות המרעישות שיש מדי פעם כנגד רבנים שמביעים את דעתם, שהיא דעת תורה, כנגד הגיוס של נשים לצה"ל. אני לא מדבר, אדוני היושב-ראש, על חופש הביטוי. כשקמים אנשים ובאים לדבר נגד, עם תמיכה משפטית כזאת או אחרת, אז זה חופש הביטוי שיש להגן עליו, אבל כשבאים לדבר על חופש ביטוי של רבנים נגד דבר שהם מאמינים בו, נגד ההלכה, נגד דבר שגם הרבנות הראשית ורבנים ציוניים הסכימו עם זה, אז אין חופש ביטוי. אז באים כולם בנאצות ובגידופים, אז כולם מגיעים ואומרים: רבותי, אנחנו יהדות מתקדמת, אנחנו יהדות מקרבת, מחבקת. וגם אם זה לא מקובל עליכם, רבותי, אנחנו אומרים: ההלכה לא השתנה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לספר משל קצר. אדוני סגן השר, אתה בטח מכיר. היה פעם אחת איזה בעל עגלה שנסע ממקום למקום. בא אליו איזה יהודי מהכפר ואומר לו: אני רוצה להביא סחורות לעיירה הגדולה,

הוא סוגר אתו מראש: תשמע ידידי, אם בתוך חודש אתה לא מגיע ליעד שלך, אני לא משלם את הכסף.

לא אכפת לי אם יהיה אונס בדרך, תישבר לך העגלה. לא מעניין אותי. אם בתוך חודש לא תגיע ליעד שלך, אין כסף. אחרי שבועיים התחיל שלג גדול והעגלה נתקעה. בעל העגלה אומר לאותו סוחר, אומר לו: תראה, מה אני יכול לעשות? אני לא אשם בזה, ירד שלג. אז הוא אומר לו: תשמע, אבל הסכם זה הסכם. אני סיכמתי אתך שאם בתוך חודש אתה לא מגיע לשוק, אני לא משלם לך. טוב, הוא מנסה את כוחו, אבל הזמן, לוח השנה התקדם, ולא הגיע לשוק. הוא לוקח אותו לדין תורה, ובדין תורה הרב פוסק שאם באמת קבעו חודש ימים והוא לא עמד ביעד, הוא לא ישלם לו על הטרחה שלו. שואל בעל העגלה את הרב: תגיד לי, איפה זה כתוב בתורה? אז הוא אומר לו: שמע, בתורה יש הלכות תנאים. אז הוא אומר לו: ומתי התורה ניתנה? אז הוא אומר לו: בחודש סיוון. אז הוא אומר לו: תראה, בחודש סיוון לא יורד שלג. אז רבותי, התורה לא משתנה. התורה ניתנה לפני אלפי שנים ובאלפי השנים האלה היהדות האורתודוקסית, המסורתית, הרבנית, שאתה, אדוני סגן שר הביטחון, נמנה עמה, אתה יודע שהתורה לא תשתנה. וכשרבנים מחוץ לצבא באים ומביעים את דעתם, שהיא דעת תורה, נגד גיוס בנות לצבא, ואז קופץ כל העליהום, ואז אין את חופש הביטוי הנכון ואז אנשים לא יודעים לכבד את האחר. אני באמת רוצה להצטרף לדברים, שאם יש דברים שנאמרו נגד, אנחנו ודאי לא מתחברים לשם.

הדברים שאמר ידידי אכרם חסון, דברים שנאמרו, אם נאמרו, נגד העדה הדרוזית, אנחנו בוודאי לא מתחברים לשם.

תודה, אדוני. יעלה השר בן-דהן להשיב. סגן שר הביטחון. אחריו, הבעת דעה של חברת הכנסת עזריה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר התפרסמה במוסף "24 שעות" של העיתון "ידיעות אחרונות" כתבה שכותרתה: "ביד אחת מקבלים מצה"ל משכורת, ובשנייה מסיתים את החיילים נגד ערכי הצבא". בכתבה נפרסו טענות לגבי אמירות שנויות במחלוקת שהושמעו,

בקורס הרבנים הצבאיים של הרבנות הצבאית שהתקיים לפני חצי שנה, לא קורס לאחרונה, בעיקר על-ידי רב הקורס, רב-סרן במילואים הרב צבי קוסטינר. אני רוצה לפתוח ולומר לכם בצורה ברורה, אמרתי כבר בדיון בצהריים: יש לי שני בנים שמשרתים היום, שני בנים קרביים, ואני שֵרַתי במילואים, אף שהיו לי סיבות טובות גם להיות פטור מהם, עם תשעה ילדים. שרתי במילואים הרבה. אני אומר לכם את זה, רבותי: ערכי צה"ל לא מנוגדים להלכה היהודית, ולכן הדברים שפורסמו הם חמורים ביותר, אם אכן הם היו. הם חמורים ביותר ואין להם שום מקום. עם זאת, ואני רוצה לומר ולהסתייג, הנושא עדיין נמצא בעיצומו של תחקיר בצה"ל. ואני אומר לכם: צה"ל לא יוותר עד שיגיע לחקר האמת. מנגד, אני רוצה לומר שתי מילים: הרב קוסטינר, ראש ישיבת ההסדר במצפה-רמון, מן הדמויות המוערכות בציונות הדתית, שימש במשך למעלה מעשור כרב יחידה במילואים. בשנים האחרונות הוא משמש רב קורס הרבנים הצבאיים, ובמהלכו מוסר שיעורי הלכה בשאלות מצויות ושכיחות במציאות הצבאית, שאלות שמתחדשות במציאות המתחדשת, שאין להן תקדים בספרות ההלכתית לדורותיה. הרב קוסטינר מצטיין ביכולתו להתאים, רגע, תני לי לסיים. רגע, תני לי לגמור. אני לא מפריע לאף אחד. הקשבתי פה בסבלנות לכולם. באמת, תנו לי. בסדר, בסדר.

הרב קוסטינר מצטיין ביכולתו להתאים בין ההלכה ובין מימושה במציאות הצבאית המשתנה. אני רוצה לומר לכם, כשהכתבה פורסמה, מייד נערך תחקיר על-ידי הרב הצבאי הראשי, ובמסגרתו תושאלו כ-15 חניכים. הקורס עצמו מנה 39 חניכים. כל החניכים שתושאלו על-ידי הרב הראשי לצה"ל או על-ידי סגנו טענו שהדברים שפורסמו לא נאמרו על-ידי הרב קוסטינר. הרב הראשי לצה"ל עצמו דיבר גם עם הרב קוסטינר, והוא הכחיש את הדברים שנאמרו, דברים שכפי שאמרתי כולנו מסכימים שאינם עולים בקנה אחד עם רוח צה"ל ועם חזון הרבנות הצבאית, שבמרכזו פעילות לקירוב לבבות והעמקת האחדות בקרב חיילי צה"ל. בימים אלה התחקיר בנושא נמשך, והרמטכ"ל הנחה שהתחקיר יסתיים עד סוף השבוע הזה, ואני מקווה מאוד שעד סוף השבוע הזה יגיעו בצה"ל לחקר האמת. זה אומר: ראיונות עם כל החניכים,

בלא יוצא מן הכלל. עכשיו בטח תשאלו: איך זה יכול להיות שלא הספקנו עד היום?

מדובר בקורס שהסתיים לפני חצי שנה, חלקו הגדול לאנשי מילואים. הם אזרחים,

שאפשר למצוא אותם מהרגע להרגע. אבל כולם, כולם יבואו ויישאלו על מה שנעשה בקורס ועל התכנים שנאמרו, אם אכן נאמרו כפי שפורסם בכתבה. נוסף על כך, מהיום ואילך בכל קורס רבנים צבאיים הרב הראשי לצה"ל יבוא וידבר עם הרבנים שמעבירים את הקורס ומפקד הקורס עצמו. יתודרכו כולם ששום פעילות, שום אמירה ושום שיעור לא ייעשו בניגוד לרוח צה"ל ולערכי צה"ל. מפקד הקורס, שנמצא יום-יום עם הקורס עצמו, גם הוא תודרך לגלות ערנות מיוחדת לכל אמירה חריגה או בעייתית, וידווח על כך מייד לרבצ"ר. תחקיר האירוע והתהודה שיצר יוצגו בהרחבה בכל אישורי התוכניות לקראת קורס הרבנים הצבאיים הבא כדי להפיק את הלקחים ולקיים את הדרכת חז"ל: חכמים, היזהרו בדבריכם. אני רוצה לומר לכם בצורה הכי ברורה: אם יתגלה כי הדברים נאמרו על-ידי מי ממפקדי הקורס, מרבניו, צה"ל יפסיק מייד כל קשר עמם ויוודא כי כל תוכני הקורס בעתיד יעמדו בנורמות המצופות ממפקדי וחיילי צה"ל. הרב הראשי לצה"ל הביע צער על כך שצוערים מן הקורס, שהם רבנים ומפקדים בצה"ל, לא מצאו לנכון ליידע את סגל הפיקוד של הקורס או את הרבצ"ר עצמו או מישהו מטעמו על הדברים שנאמרו בקורס, אם נאמרו, ותחת זאת בחרו לפנות ישירות אל התקשורת. אני מזכיר: מדובר בקורס שהסתיים לפני חצי שנה. אף אחד לא מבין למה הדברים פורסמו היום ולמה הדברים לא נאמרו לרב הראשי לצה"ל, הקודם והחדש. זה היה עוד בתקופת הקודם, ואף-על-פי-כן הדברים לא נאמרו. אין לי ספק, ואני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, שהתנצחות תקשורתית איננה חלופה לשיח פיקודי כן וישיר. זאת ועוד, נראה מן הכתבה כי היא חלק מהתנצחות חברתית בין פלגים שונים בתוך הציונות הדתית, אני מודה בכך, וחבל שהתנצחות שכזאת נקשרת, שלא בצדק, אל קורס הרבנים הצבאיים. הרבנים הצבאיים בקבע ובמילואים משרתים בכלל יחידות צה"ל, ויוסיפו ויפעלו מתוך שליחות, אחריות, מסירות, אמונה בצדקת הדרך, למען חיילי ומפקדי צה"ל, בהתאם לרוח צה"ל ולמען המטרה של שמירת ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. תודה. מה מציע אדוני השר? מה מבקשים, מבחינתי, להסתפק בזה. אתם רוצים עוד דיון? כן. בבקשה. אני מציע להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון, כן, בהחלט.

ועד אז יהיה תחקיר גם.

אם יימצא נכון, כל קשר עם צה"ל. כן, כל קשר עם צה"ל.

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר,

חברי, אין חברותי, חברי חברי הכנסת, חשוב לי לומר כמה דברים: קודם כול, אני קיבלתי לא מעט מידע, ובדקתי אותו. קיבלתי מידע מכמה וכמה אנשים. והשאלות שלך, כבוד סגן השר, לגבי למה אנשים לא פנו בקורס, כי האווירה בקורס הייתה שאם מדברים על זה עפים מהקורס. ולא נתנו ל"אלומה" לבוא לקורס. וכשהגיעה, אני מספרת לך דברים. וכשהגיעה אישה לדבר בקורס הפריעו לה כל הזמן, והתנצלו על זה שהיו נשים, שהיה אפשר לראות אותן באיזה שלב. השיח גם כלפי נשים היה בלתי נסבל. גם כלפי מתגיירות, האמירה שאסור למהר לתת לנשים להתגייר בתוך הצבא, אף-על-פי שאנחנו יודעים שזה נושא שמאוד מאוד חשוב, גם לצבא וגם לרבנות, לוודא שאנשים ונשים בצבא, שאנחנו מכירים את גיורי "נתיב", שמאוד חשובים להם, אמרו: תעכבו להם את החתימה הראשונה לפני שהם יוצאים לגיור. גם זלזול במתגיירים, גם זלזול בנשים. וכמובן, הזלזול בדרוזים.

אני חייבת לומר לך, כבוד סגן השר: כשקיבלתי את המידע, זה נשמע לי כמו "עליסה בארץ הפלאות". ואני מבינה למה אתה מגיב ככה. לא יכול להיות שבצה"ל יש קורס כזה. לא יכול להיות. זה כאילו נשמע כמו איזה עבודה בעיניים. אבל כשביררתי את העובדות וירדתי לשורש העניין, גיליתי שזה מה שקורה.

יש קמפיין מתמשך של קבוצה מסוימת בציונות הדתית נגד שירות של כל הנשים בצה"ל ונגד כל העניין של שילוב נשים בצבא, אפילו שבוועדת החוץ והביטחון אומרים לנו פעם אחרי פעם שרואים את העתיד של הצבא בחרדים ובנשים. ואין מה לעשות, נשים יהיו בעמדות פיקודיות, ונשים יהיו בעמדות קרביות. זה מה שמחכה לנו, והעובדה שבתוך צה"ל יש קורס שאומר את הדבר ההפוך, זה בלתי נסבל.

אני מאוד שמחה שאמרת שאתם מתכוונים לרדת לשורש העניין. אני יודעת שכבר יש תחקיר מאוד מאוד מעמיק בתוך הצבא. אבל שיהיה ברור: אם יהיה איזשהו ניסיון לטייח, אם יהיה איזה ניסיון לגרום לכך שהרב שאמר את הדברים האלה, שכולנו יודעים מיהו, שיהיה איזה המשך התקשרות אתו, שיהיה ברור שלא ניתן לזה לקרות. צה"ל הוא צבא העם. זו העוצמה שלו. היכולת של צה"ל להתמודד עם זה שיש קבוצות שונות ולחיות יחד, זו העוצמה. ואגב, זה אחד המקומות היחידים שבהם זה עובד. ויש פה קבוצה, מאוד קטנה, שלא מעוניינת שדרוזים ישרתו בצה"ל, שלא מעוניינת שנשים ישרתו בצה"ל, שלא מעוניינת שאנשים שרוצים להתגייר, שהם יוכלו להתגייר בתוך הצבא, לעכב, להקשות על הגיורים. אלה דברים שלא יוכלו לקרות. אני מודה מאוד לעמיתי לסיעה אכרם חסון, שהעלה את הנושא הזה לסדר-היום, ואני מאוד מקווה שבאמת נשמע בשורות טובות בוועדת החוץ והביטחון.

תודה, גברתי. אם כן, נעבור עכשיו להצבעה על העברת ההצעה לסדר-היום בנושא: רבנים קיצוניים בשירות צה"ל מסיתים חיילים נגד ערכי צה"ל, גיוס נשים וגיוס בני העדה הדרוזית, לוועדת החוץ והביטחון. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצבעה החלה.

מתנגדים וללא נמנעים. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדת החוץ והביטחון.